ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4471/25 וכלה בהצעת חוק פ/4516/25: הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון, העברת תגמולים וזכאויות לבן משפחה של נכה), התשפ"ד

הודעת שר הרווחה והביטחון החברתי על מסקנות הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אושר שקלים,

משה טור פז, משה רוט ויוסף עטאונה בנושא: גידול משמעותי בשיעור המאובחנים

תודה למזכיר הכנסת על הודעתו המפורטת. אנחנו נעבור לנושא הראשון על סדר-היום, נאומים בני דקה. חברי הכנסת המבקשים להירשם מוזמנים להצביע בעד כעת. אני לא רואה את החיוויים. מדור מחשב, אני לא רואה חיוויים פה על אף אחד. חבר הכנסת פוגל, האם ביקשת?

חבר הכנסת סולומון יהיה ראשון הדוברים עד שאקבל לידי את הרשימה. אבל שימו לב שהחיוויים לא עובדים. תודה, אדוני היושב-ראש. גם השבוע אני רוצה להזכיר כאן את אחד מבניה של הקהילה האתיופית, ששילמה מחיר קשה של אובדן טובי בניה במלחמה הנוכחית, סמל ראשון עלמנאו עמנואל פלקה, השם ייקום דמו,

לוחם ביחידת דובדבן, חטיבת הקומנדו. עמנואל נפצע בקרב בדרום רצועת עזה, ויום לאחר מכן,

השיב את נשמתו, והוא רק בן 22 שנה. הלווייתו נערכה בסמוך להדלקת נר ראשון של חנוכה, שמסמל את ניצחון האור על החושך, ובסימן גבורת המכבים של הדור הזה. עמנואל היה איש שדגל בנתינה בכל תחום. את חייו הוא נתן למען המדינה, את איברי גופו, לארבעה חולים שהיו זקוקים להם. אחיו הבכור,

לוחם גם הוא ביחידת אגוז, ספד לו וסיפר: תמיד אמרת שעל הגנת המולדת הזאת אתה תמות. על הגנת עם ישראל, שכוסף כבר אלפי שנים לארץ הקודש, הארץ שההורים שלנו חלמו עליה, שסיפרו סיפורים שעברו מפה לאוזן, קהילה שלמה שחלמה והגשימה חלום. אף אדם לא יודע מתי הוא יחזיר את נשמתו לבוראו, המשיך אחיו ואמר, אבל אתה ידעת. אמרת שלא משנה איפה זה יהיה, אולי בצבא, אולי בשב"כ, אולי במוסד, אבל ידעת שזה יהיה פה בארץ הקודש, על הגנת המולדת. יהי זכרו ברוך.

תודה לחבר הכנסת סולומון. הדובר הבא הוא חבר הכנסת ואליד אלהואשלה.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, ובזאת אני גם נועל את הרשימה.

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לא, לא. מי שנרשם, נרשם.

אני רק נועל את הרשימה למצטרפים נוספים. אני רוצה למחות ולגנות את ההריסות שבוצעו היום בכפר ביר הדאג'. אדוני היושב-ראש, זה כפר מוכר, שנמצא במועצה אזורית נווה מדבר. גם בכפר אבו תלול, כנ"ל. תקופה ארוכה,

באוקטובר אנחנו מבקשים מהרשויות גם להתחשב במצב בנגב וגם להתחשב בתקופת חודש הרמדאן. לא יכול להיות שהרשויות הורסות גם בחודש הזה, גם במזג אוויר שרבי כזה, וממשיכות להרוס. אנחנו דרשנו, ממשיכים לדרוש ונמשיך לדרוש גם מראש הממשלה להתערב בנושא הזה. אנחנו מבקשים מהרשויות להפסיק את ההריסות בנגב ולהכיר בכפרים הלא-מוכרים. היום הגדילו התושבים ושרפו בית גם ביישוב אבו תלול. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו לא רוצים לראות מקרים כאלה. אנחנו רוצים שיכבדו אותנו, שיכבדו את החברה הבדואית. לכן אנחנו פונים גם מכאן,

לממשלה להפסיק את ההריסות אצלנו בחברה הערבית בנגב.

תודה לחבר הכנסת אלהואשלה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אחריו, חברת הכנסת צגה מלקו. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת וכמובן השרים הנכבדים, אנחנו מסיימים חודש טרגי. חודש מרץ היה החודש הקטלני ביותר בדרכים. תאונות הדרכים ממשיכות לקטול חיים, 12% עלייה כבר משנה שעברה. מחר אכנס את ועדת המשנה למלחמה בתאונות הדרכים בשביל להבין מה ממשלת ישראל עושה בחירום עכשיו בשביל להציל חיים בכבישים. בינתיים אני רק שומע על קיצוצים גם ברלב"ד וגם בגופים נוספים. כמו בכל שבוע, אני אציין במהרה את תאונות הדרכים הקטלניות של השבוע האחרון. ביום שלישי 26 במרץ נהרג רוכב אופנוע בן 30 לאחר שהתנגש חזיתית ברכב סמוך לצומת נשר. ביום רביעי 24 במרץ נהרג נער, בן 11 בלבד, לאחר שאיבד שליטה על טרקטורון. הוא התהפך ונהרג במקום. ביום חמישי 28 במרץ נהרגה אישה בשנות השלושים לחייה, שהייתה בהיריון מתקדם, בתאונה קטלנית סמוך למושב גאליה. ביום שבת 30 במרץ נהרג נער בן 15,

אישה בהיריון, לאחר שהתהפך עם הרכב בפזורה הבדואית. הוא פונה לבית חולים במצב אנוש ושם הוא נפטר. 102 בני אדם נהרגו בכבישים מתחילת השנה. אנחנו רק ב-1 באפריל, וזו לא בדיחה,

זה אמיתי. חמישה בשבוע החולף. אני מקווה שמחר אקבל ממשטרת ישראל ומממשלת ישראל איזושהי התייחסות לתוכנית חירום לעצירת הקטל בכבישים.

תודה לחבר הכנסת טופורובסקי. חברת הכנסת צגה מלקו,

חבר הכנסת יוסף עטאונה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אם אתם זוכרים, בשנה שעברה בחודש מאי 2023 ילד בן ארבע וחצי, רפאל אדנה, נדרס למוות. מי שדרסה אותו, בהתחלה נאמר הבת, רופאת שיניים, אחר כך נאמר שזאת האימא בת ה-80. היה ויכוח, היו גרסאות שונות: המשטרה אומרת הבת, הפרקליטות, האימא.

כהרגלנו, אין ברירה אלא לצאת לזעוק לשמיים, והפגנו. בסופו של דבר נאמר: האימא היא שפגעה, נעמיד את האימא למשפט על הפקרה. לפני חודש האימא הודתה בבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה. אני אפילו שמחתי, אמרתי פה על הדוכן:

אבל השמחה הייתה כל כך מוקדמת. מה שקרה הוא שביום שישי האחרון אותו שופט ביטל את ההחלטה בטענה שבת ה-80, זאת שדרסה או הפקירה, לא הייתה מודעת לכך שהיא הפקירה אותו, לכן נחזיר את הדיון להוכחות. תגידו לי, מה קרה? אותו שופט ששמע, היא הודתה, היא אמרה שהיא הפקירה, והוא קיבל את זה, ואחרי כמה שבועות מבטל? תגידו לי, איך נאמין למערכת? אז ככה אתם רוצים שניראה, מוסדות מדינת ישראל? ככה? מה יקרה? תגידו, ממש, מה הטעות של הילד הזה? בגלל שהוא נולד לקהילה הלא-נכונה? כי אין לנו כסף, חבר'ה, להביא את השורה הראשונה של עורכי הדין ולהעמיד אותם. לכן זה זועק לשמיים. אני יודעת, בסופו של דבר בת ה-80, אפילו היא תהיה אשמה, תימצא אשמה במשפט הוכחה, היא לא תקבל שום עונש. את כל זה ידענו מההתחלה, אבל לא הפסקנו להילחם. אל תטעו, אנחנו נמשיך להילחם. אל תתבלבלו, אנחנו לא אוכלוסייה חלשה, לא נכון, אתם מתבלבלים. תודה, גברתי. חבר הכנסת יוסף עטאונה, ואחריו, אחרונת הדוברות לשלב זה, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית.

כבוד היושב-ראש, אני רוצה להביא את דבריו של סלים אל-דנפירי מביר הדאג' ולצטט אותו, ממה שאמר היום אחרי שכוחות ההרס באו ליישוב ביר הדאג' והרסו בתים. כבוד היושב-ראש, סלים דנפירי מביר הדאג' אמר היום ששר הביטחון, הכישלון הלאומי, רוקד על הדם, והוא לא מפספס שום הזדמנות כדי להסית ולהרוס בנגב. סלים דנפירי אמר בצורה חד-משמעית שהוא מבקש, הגיע הזמן שראש הממשלה יתערב ויעצור את המטורף וכל מה שהוא עושה בנגב. סלים אל-דנפירי גם אמר שהוא מצפה ממך ומכל אדם נורמלי במדינה הזו להגיע לביר הדאג' ולכל היישובים בנגב, לראות את המציאות, להסתכל עליה בעיניים ולמצוא פתרונות לאנשים.

תודה לחבר הכנסת עטאונה. כעת חברת הכנסת קטי קטרין שטרית. לאחר מכן נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שרים נכבדים, היום נסעתי לגבעת זאב לנחם את משפחתו של החטוף אוריאל ברוך. אוריאל ברוך בן ה-35 נרצח, לצערנו הרב, לאחר המסיבה ברעים. רק לאחרונה הגיעה הוכחה לכך להורים, וההורים יושבים שבעה. אני רוצה לדבר על אוריאל. אוריאל בן 35, חייכן, לבבי, שמח. אפשר לראות בתמונות שלו עד כמה הוא היה מאושר, עד כמה הוא היה שמח בחלקו. החברים שהקיפו אותו קראו לו בשם, בכינוי "בדאלו", שזה חברי הטוב והאהוב. משפחתו של אוריאל, לפני שיצאתי משם הם ביקשו ממני לומר את זעקתם בפני הכנסת הנכבדה: אל תפסיקו את הלחימה. אל תפסיקו את הלחימה בשום פנים. צריך לפגוע בכל אותם מחבלים ארורים מחמאס שרצחו כל כך הרבה אנשים יקרים וחפים מפשע. בהלוויה, שעדיין לא התקיימה, כרגע יש רק הספדים של המשפחה, אמר חמו דן ענתבי, ואני רוצה לקרוא את מה שהוא אמר. חמו אמר: "עם ישראל חי. לא השמדתם אותנו 3,000 שנה, וזה לא יקרה גם עכשיו. ננצח, נעבור את המשוכה הזו ונמשיך לחיות". אוריאל השאיר אחריו אישה, את רחלי, ושני ילדים בני חמש ושמונה. יהיה זכרו ברוך. אמן ואמן. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, הודעת הממשלה על הפסקת כהונה של שרים. אני מתכבד להזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת, כבוד השר דוד אמסלם, להציג את הודעת הממשלה.

בבקשה, עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קודם כול אני אקריא את הודעת הממשלה, ולאחר מכן אתייחס לאיזו סוגיה שבעיניי היא חשובה מאוד. בהתאם לסעיף 9א לחוק הממשלה, התשס"א 2001, אני מתכבד להודיע על הפסקת חברותם בממשלה של השר גדעון סער ביום י"ז באדר ב' התשפ"ד, 27 במרץ 2024, בשעה 20:12, סחתין על הדיוק, ושל השרה יפעת שאשא ביטון ביום י"ז באדר ב', 27 במרץ 2024, בשעה 20:15, וזאת בהתאם לסעיף 22א לחוק-יסוד: הממשלה. חברי הכנסת, אדוני השר, ברשותכם, אני רוצה להתייחס לאיזו סוגיה שלדעתי הייתה אמורה לזעזע את אמות הסיפים במדינת ישראל. בשבת אני רואה חוברת בעיתון הארץ,

כתבה של חיים לוינסון,

יש פה תמלילי שיחות: הוא אומר לו, השופט:

אני פרעתי את החוב שלי, אם כך. אומר לו נווה: לא, אני אמצא לך חוב חדש, מה אתה חושב לך, חביבי? הוא אומר לו: אתה נותן רק התחייבות אחת, אתה מעיף אותה, את גנות, מתיקי הנזיקין, לא מעניין אותי לאן. אורנשטיין צוחק, הוא אומר לו: בוודאי. הוא אומר לו: אני לא צוחק איתך. וכן הלאה וכן הלאה. רבותיי, משהו שמזעזע לי את כל הגוף: שופט בית המשפט בתל אביב, נשיא בית המשפט, כדי להתמנות להיות נשיא, עושה עסקה עם יושב-ראש, מה שנקרא, לשכת עורכי הדין, שיש לו משרד גדול בתל אביב שעוסק בדיני נזיקין. הם עושים סידור עבודה לשופטים: את זה תעיף, את זה נשים, למה? זה מתאים למשרד שלי. מה המשמעות של "מתאים למשרד שלי"? שאני מגיע עם לקוח, גובה ממנו טבין ותקילין, ואני אומר לו: עזוב, סגרתי עם השופט,

אני מיניתי אותו. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, בארגוני פשיעה זה לא קורה. בוררות בעולם התחתון יותר מרשימה, יותר אמיתית ממה שאני קורא כאן היום. ומה בעצם משטרת ישראל עושה, או היועמ"שית? כרגיל, מסתרקת. לא שמעה, לא ראתה, שום דבר. לא קראה, כלום. ומה יותר חמור מזה, אדוני היושב-ראש? היום השופט הזה, אורנשטיין, עוסק בבוררויות,

של מיליוני אם לא מאות מילוני שקלים. זה איש מושחת, לטעמי, לפחות ממה שאני קורא פה. הוא היה צריך להיות בחדרי החקירות. תארו לכם מה היו עושים אם זה היה אמסלם דוד, הדירקטור. היום הבן אדם עוסק, היום,

ששופטים נתנו לו אותם. ואיך הוא אומר לו? לא בנזיקין, בפלילי אין בעיה. לא עוסק בפלילי אני, אבל בנזיקין, שיפסוק לטובת הלקוחות שלי, ואני הרי מקבל תג מחיר לפי התוצאה. הרי בסוף אני שותף. אם הבאתי תוצאה טובה, אני מקבל אחוזים כאלה וכאלה. תבינו איזו שחיתות יש במערכת הזאת. אזרחי ישראל, תתעוררו. תתעוררו. תקראו. אני קודם כול אומר שאפו גדול לחיים לוינסון על זה שהיה לו האומץ לחשוף את זה בעיתון הארץ. דרך אגב, אני זוכר שבזמנו, גב' רוזנבוים, יושבת-ראש רשות החברות בעבר, מינתה אותו ליושב-ראש ועדת חריגים של הדירקטורים יענו, אלה שאנחנו מכניסים בדלת האחורית, לא בנבחרת. היא אמרה לי: אני מסתדרת איתו, יש לי דיבור איתו. זה שופט שיש לו דיבור עם כל מיני אנשים. על מערכת המשפט אני רוצה לומר לכם, ובזה אני מסכם: היה יהודי מבוגר שפעם פגשתי, שהיה כבר מבוגר מאוד, הוא כבר נפטר, עלה מכורדיסטן, שפעם אמר לי את המשפט: דודי, צבוע לא אוכל בשר של צבוע. שופט לא אוכל בשר של שופט. המשטרה לא מתעסקת עם שופטים. כששאלו את אחד החוקרים במשפט נתניהו: תגיד, בדקת בצו את הבית של מוזס? הוא אמר: מה פתאום? השתגעתם? אני לא מדבר על איזה פרקליט. היום שופט שודד את בנק לאומי, עכשיו בצוהריים, עם שני טומיגנים, המשטרה עוד מלווה אותו הביתה עם השלל.

כי הוא שופט. לכן אני חושב שתעשה טוב משטרת ישראל, ראש יח"א, לה"ב, כל הגופים האלה, אתם ללא צריכים הנחיה מהיועצת המשפטית לממשלה. אם היא לא נותנת לכם את ההנחיה לבצע את זה, אתם יודעים שגם היא מכסה על הפשע הזה. אם אתם רואים כתבה כזאת בעיתון, כל אזרח במדינת ישראל, בוודאי אם הוא חס ושלום ראש ממשלה או פוליטיקאי, כבר אתמול הייתם עוצרים אותו, וזה היה פותח את כל המהדורות. מר קושמרו, אתה מתעסק עם איזו נסיעה שלי? אתה מתעסק עכשיו עם מה שעשיתי במילואים, אתה והחברים שלך? יש לך פה פצצת אטום של מערכת המשפט. אזרח בא ויוצא חייב רק בגלל שהוא לא מינה את השופט,

נווה לא מייצג אותו. בושה וחרפה. אני מבקש מכם בעצם להחזיר קצת מהכבוד של עם ישראל, לא שלכם. קצת, שיאמינו טיפ-טיפה. דרך אגב, יש הרבה שופטים הגונים. גם להם אתם עושים עוול. לכן הסיפור הזה של אורנשטיין צריך להיגמר, ועכשיו. בוודאי לא לקבל, קודם כול תפסיקו לו את הבוררויות, את כל העיסוקים שלו, ותקראו לו לחקירת משטרה, כולל מעצר.

תודה רבה לשר אמסלם. ואחרי הודעת הממשלה אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, והוא הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת צביקה פוגל, יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי, להציג את הצעת החוק. בבקשה,

אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפני הכנסת, לקריאה השנייה והשלישית, את הצעת החוק שיזמה הממשלה למניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024. אדוני היושב-ראש, ב-7 באוקטובר 2024 החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל. באותו היום הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף, מכוח סמכותו לפי חוק ההתגוננות האזרחית שאושרה בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת והוארכה מעת לעת. ב-8 באוקטובר הכריזה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה. לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית, במהלך חודש אוקטובר 2023 התקינה הממשלה את תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה), התשפ"ד 2023. תקנות אלו, אדוני היושב-ראש, הותקנו מכוח סמכותה של הממשלה לפי חוק-יסוד: הממשלה. התכלית הייתה למנוע פגיעה ממשית של גוף שידורים זר המשדר בישראל בביטחון המדינה. מתוקף תקנות אלו, חבריי חברי הכנסת, ב-15 בנובמבר 2023 הורה שר התקשורת על הגבלת הגישה לאתרי האינטרנט של הערוץ הלבנוני אל-מיאדין. הוראה זו הוארכה ב-30 ימים נוספים מתוקף התקנות, אולם מלבד זאת לא ניתנו הוראות נוספות מתוקף תקנות שעת חירום. התקנות עמדו בתוקפן במשך שלושה חודשים, עד שפקעו ב-20 בינואר 2024. עם זאת, בשל העובדה שמדינת ישראל עדיין מצויה במלחמה וגופי הביטחון מעידים על המשך קיומו של צורך למנוע מערוצים זרים לפגוע באופן ממשי בביטחונה של המדינה, ולנוכח חלוף הזמן מפקיעת התקנות כך שאין עוד אפשרות להאריך את תוקפן, ביקשה הממשלה לקבוע בחקיקה, במתכונת של הוראת שעה, את אותן סמכויות שנקבעו בתקנות לשעת חירום. פה אני פותח סוגריים ואומר באופן אישי: אני מודה על ההזדמנות שניתנה לי לחוקק בוועדה את החוק הזה. כפי שאפרט להלן, במהלך דיוני הוועדה נערכו כמה שינויים בהצעת החוק הממשלתית. שינויים אלה הם תוצר של דיוני הוועדה הנרחבים. אני חייב לומר בהזדמנות זו, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שקיימנו אין-ספור דיונים, עמדנו על קוצו של כל יו"ד, כדי לראות שאנחנו באמת שמים פה חוק ראוי. שינויים אלה הם תוצר של דיוני הוועדה הנרחבים,

שבמהלכם שמענו הערות רבות של חברי הכנסת, גם מהאופוזיציה, של משרדי הממשלה, של גופי הביטחון השונים, כולל דיון מסווג עם גופי ביטחון, ארגונים אזרחיים ועוד. חלק מההערות גם קיבלנו וכללנו בנוסח המונח כעת לאישורכם. השינוי הראשון שעשינו בהצעת החוק הממשלתית מתייחס להפעלת סמכותו של שר התקשורת, ולפיו נדרשת קביעה של ראש הממשלה, ולא של שר הביטחון, כי שוכנע ששידוריו של הערוץ הזר המשדר בישראל פוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה. לא סתם עשינו את השינוי הזה, אדוני היושב-ראש. השינוי הוא משמעותי. השינוי השני הוא נגזרת מן השינוי הראשון, ולפיו שר התקשורת יכול להפעיל את סמכותו בהסכמת ראש הממשלה, ולא שר הביטחון, ולכך מתווסף השינוי השלישי, שלפיו נדרש אישור הממשלה או הקבינט, ולא רק של הקבינט, כפי שהוצע בהצעת החוק הממשלתית.

בעניין זה יובהר ויודגש כי תכלית החוק היא תכלית ביטחונית, ולכן בהצעת הממשלה שר הביטחון הוצע כבעל הסמכות הרלוונטית. עם זאת, בדיונים המעמיקים שביצענו, הוועדה סברה כי הצעת החוק נוגעת בסוגיה חשובה ורגישה, והיא הגבלת הזכות לחופש הביטוי. בשל כך קבעה כי התנעת התהליך תבוצע על ידי ראש הממשלה ולא על ידי שר הביטחון, על בסיס ההנחה כי לפני ראש הממשלה תיפרס יריעה רחבה יותר של שיקולים, נוסף לשיקולים הביטחוניים, כדוגמת שיקולים מדיניים, החיוניים לבחינת האיזון בין הפגיעה בחופש הביטוי לבין האינטרס של שמירה על ביטחון המדינה. שיקול דומה הנחה את הוועדה במתן אפשרות לראש הממשלה לבחור אם להביא את ההוראה לאישור הקבינט או בפני הממשלה. הוספת אפשרות לאישור בידי הממשלה נועדה אף היא לאפשר התייחסות לכלל השיקולים הרלוונטיים, הביטחוניים והמדיניים כאחד, בלי לפגוע בשיקולים הביטחוניים, שניתן להם ממילא מקום מיוחד, בין היתר מכיוון שההוראה ניתנת על סמך חוות דעת של גורמי מקצוע ביטחוניים. יודגש, אדוני היושב-ראש, כי הסדר זה גם מאפשר לשר הביטחון להציג את עמדתו בפורום המאשר את ההחלטה, בין שמדובר בקבינט ובין שמדובר בממשלה, בדומה לרציונל המנחה בהצעת החוק הממשלתית.

הוחלט כי ההוראה לא תינתן אלא לאחר שתוצג בפני ראש הממשלה לפחות חוות דעת מקצועית אחת מגורמי הביטחון, ולאחר שכל גורמי הביטחון יתבקשו לתת חוות דעת מקצועית בעניין. עוד יודגש כי בטרם אישור הקבינט או הממשלה יוצגו בפני הפורום הנדרש לאישור כלל חוות הדעת, בעל פה או בכתב, מטעם גורמי הביטחון. כמו כן נקבע כי אם גורם ביטחון לא הציג את חוות דעתו, אין בכך כדי לעכב את אישור ההחלטה, ובלבד שמלוא התשתית העובדתית הנדרשת הובאה בפניו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, באמת שהשקענו בחוק הזה הרבה מאוד מחשבה והרבה מאוד היגיון, גם ביטחוני, גם מדיני וגם רצון לשמור על חופש הביטוי. בכל הנוגע להוראות עצמן החליטה הוועדה כי ככל שתינתן הוראה בדבר תפיסת מכשיר המשמש לאספקת תכנים, לא תבוצע חדירה לאותו מכשיר אלא רק תפיסת המכשיר, כך שההצעה מצמצמת את הפגיעה בזכות לפרטיות ואף לא מאפשרת פגיעה בחסיון המקורות וחסיון המידע. כמו כן, בדומה להצעה הממשלתית החליטה הוועדה כי ההוראה והארכתה יובאו לאישור נשיא בית משפט מחוזי או סגנו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-24 שעות מכניסתה לתוקף. בנוסף, נקבע כי בתוך שלושה ימים ייערך דיון בהחלטה ויוחלט אם לשנות אותה או לקצוב את תקופת תוקפה. בהקשר זה יובהר כי מתן האפשרות הוא לשנות את ההוראה או לקצוב את תוקפה. בנוסף, על פי החלטת הוועדה, ההוראה תהיה בתוקף לתקופה שלא יעלה על 45 ימים, וניתן יהיה להאריך אותה באותו אופן לתקופה שלא תעלה על 45 ימים נוספים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הוועדה החליטה עוד כי החוק יעמוד בתוקפו כארבעה חודשים, עד ליום 31 ביולי 2024, או עד מועד סיומה של תקופת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם. לעמדת חברי הוועדה, שינויים אלה שומרים על זמניות ההצעה ועל האיזון הראוי. המועדים לא הוארכו באופן משמעותי, ונותרה האפשרות לפקיעת תוקף הוראת השעה אם תסתיים תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או יסתיימו הפעולות הצבאיות המשמעותיות. מכובדיי, אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת ביותר. לנגד עינינו עומד הצורך להמשיך להגן על ביטחונה של מדינת ישראל ותושביה. ואולם, כאשר מדובר בזכות היסוד לחופש הביטוי ולחופש העיתונות, יש לוודא שהפגיעה תהיה מצומצמת גם בימים אלה. ההסדר שעוגן בהצעת החוק המוגשת ומונחת לאישורכם שומר על האיזון הראוי בין העקרונות האלה. זה הזמן לומר תודה לצוות המשפטי של הוועדה בראשות עו"ד מירי פרנקל שור, תודה, מירי, על ליווי ברגישות ובמקצועיות ראויים לחיקוי של תהליך החקיקה, ולצוות הוועדה בראשות המנהלת גב' לאה גופר, שגרמה באמת לדברים לקרות. תודה מיוחדת לשר התקשורת הד"ר שלמה קרעי, שליווה את התהליך באדיקות ראויה לציון. אדוני היושב-ראש, להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. אבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית.

תודה לחבר הכנסת פוגל. לפני כן, כמובן, נשמע את ההסתייגויות. להצעה הזו הוגשו הסתייגויות של קבוצת יש עתיד, קבוצת העבודה וקבוצת רע"מ. ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, שינמק את הסתייגותו במסגרת זמנים של עד שבע דקות.

אתה רוצה שאל-ג'זירה תמשיך לשדר לחמאס? אולי כן? אתה רוצה שנחזק את האויב תוך כדי?

על מה יש להסתייג? בוא נמשיך לתת לאל-ג'זירה לחרב את מדינת ישראל. כל הכבוד, באמת. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אין ספק שאנחנו נמצאים בימים קשים. במליאה הזאת במיוחד חברת הכנסת טלי גוטליב לא מפסיקה כל הזמן להתלונן ולצעוק, כאילו שאנחנו אויבים.

לא, תירגעי. אתה לא אויב שלי. כשאתה תומך טרור, אתה הופך להיות אויב שלי. אני ציפיתי שהוועדה לביטחון לאומי, ככה זה עובד, תני לי להמשיך. את חושבת שכל האנשים הם טרוריסטים. תפסיקי. אני לא קוראת לך טרוריסט,

יש פה חברי כנסת שמשרתים את האזרחים הערבים.

חברת הכנסת גוטליב.

כחבר הוועדה לביטחון לאומי, יוצאת נגד חיילי צה"ל,

אדוני, אני רוצה להמשיך.

בבקשה, אל תזכיר את השם שלי, ואני לא אענה.

כחבר הוועדה לביטחון לאומי, מאז שנבחרנו לכנסת רצינו שהוועדה תטפל בנושאים קריטיים שקשורים לאזרחים. כמובן שאנחנו יודעים שחוק אל-ג'זירה, כאשר אין לשר הביטחון עכשיו שום שיקול ומשאירים את השיקול לראש הממשלה ולשר התקשורת, בעצם ההחלטה תהיה החלטה פוליטית, נתנו לך שופט שיתערב בזה. החלטה פוליטית שמשרתת את איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. חשבתי שגם הממשלה וגם הוועדה יתייחסו לנושאים יותר חשובים, כמו האזרחים בעוטף, כמו האזרחים בצפון, כמו הפשיעה בחברה הערבית, כמו ההריסות בנגב. לא שבעתם, ממשיכים להרוס יום ולילה. מה עשו לכם התושבים בביר הדאג'? מה עשו לכם התושבים באבו תלול? הורסים להם. כמו שאתם רוצים להרוס את אל-ג'זירה ולהרוס את הערוצים האחרים, הנוספים, וערוץ 12 וכאן 11 ורשות השידור יהיו בתור. גם את ה-BBC תסגרו עוד מעט. אנחנו רוצים שהממשלה תפסיק להרוס אצלנו בנגב.

ונמשיך לדרוש שתפסיקו את ההריסות אצל הבדואים. מה עשו לכם? למי אנחנו אמורים לפנות? פנינו לכולם, גם לראש הממשלה וגם ליועצים שלו וגם לשר הביטחון וגם ליושב-ראש הכנסת. לכולם פנינו על מנת לעזור ולסייע לאזרחים הבדואים בנגב, אבל אף אחד לא שומע. אף אחד לא רוצה לשמוע ולהקשיב לאוכלוסייה המוחלשת ביותר במדינה. לא מעניין.

ישרת את הבדואים? מי יעזור לאנשים? מי ייתן להם חלופות אחרות? אנחנו לא נבחרנו על מנת לעלות לכאן ולדבר.

אנחנו רוצים שכולנו נסייע לאזרחים שלנו להפסיק את מסע ההסתה נגד החברה הבדואית, להפסיק את המסע של עמותת רגבים, מסע ההשחרה, לצעירים שלנו, לאוכלוסייה שלנו, לתושבים שלנו.

אנחנו רוצים לחיות בכבוד ורוצים לקבל מה שמגיע לנו. כמו ששר האוצר דואג להתנחלויות, אנחנו רוצים שראש הממשלה יתייחס בצורה שווה לכלל האזרחים. איפה קיים דבר כזה? אין שום מדינה בעולם שהורסת לאזרחים שלה. איפה זה קיים? על חוק החשמל, אופיר כץ נסוג אחורה ולא מצליח לקדם אותו. איזו בושה. בושה וחרפה. איך בן גביר וסמוטריץ' ושמחה רוטמן מכופפים אותו. אני ראיתי את החוק של אופיר כץ על סדר-היום. אני רוצה שהוא ימשיך עם זה עד הסוף ולא יירתע מקיצוניים בממשלה של נתניהו. הגיע הזמן להפסיק את מסע ההסתה, להפסיק להסתכל על האזרחים הערבים בצורה שונה. האזרחים הערבים הם חלק מאזרחי המדינה, ולא צריך לקטר כל הזמן ולהוציא את התסכול על האזרחים הערבים. איבדנו הרבה אזרחים ב-2023, ואני כחבר הוועדה לביטחון לאומי רוצה שיביאו חוק שיצליח להוריד את הפשיעה בחברה הערבית. איך ארגוני הפשיעה מרימים ראש ומצליחים כל כך ברציחות בחברה שלנו? לא יכול להיות. זוועה. אדוני היושב-ראש,

כמה מילים לאזרחים הערבים. אני אדבר על הנושאים החברתיים של החברה הערבית. (אומר בערבית: עכשיו אנחנו בחוק שמביאה ממשלת נתניהו בנוגע לסגירת ערוץ אל-ג'זירה.) אדוני היושב-ראש, אתה מבין ערבית, (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: כמובן, היינו רוצים שהממשלה הזאת תביא חוקים שהם לטובת האנשים, שהם לטובת האזרחים, אך היא מביאה חוקים פופוליסטיים לטובת הקיצוניים בממשלת נתניהו. בממשלת נתניהו, בן גביר וסמוטריץ', השלישייה הגזענית הקיצונית הזאת כל הזמן מנסה להעביר חוקים גזעניים כלפי הערבים בכלל, וכלפי התושבים הערבים בתוך המדינה בפרט. אך אנו אומרים להם באופן ברור: הממשלה הזאת צריכה להפסיק להתקיים. הממשלה הזאת לא יכולה לשרת את האנשים. הממשלה הזאת ממשיכה להיות יצירתית בסגירת ערוץ אל-ג'זירה, בהריסת הבתים בנגב, באי-מאבק באלימות ובפשיעה. לפיכך, על החברה הערבית

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו עומדים היום מול עוד הצעת חוק שמבקשת לסתום פיות ולא להראות את המראות הקשים. אני חושבת שזה מכוון בעיקר למען אוכלוסייה מסוימת, בעיקר לאוכלוסייה היהודית במדינת ישראל. מה שקורה בעזה מאז פרוץ המלחמה הוא זוועתי: עשרות אלפי נרצחים, עשרות אלפי פצועים, כמעט שני מיליון אנשים נאלצו לעזוב לא רק את בתיהם, את חייהם במקום המגורים שלהם למקום אחר בלי כלום. אלה מראות קשים מאוד מאוד. אני לא חושבת שמי שרואה אותם לא יכול להיות לפחות סקרן, לפחות לשאול את עצמו מה קורה שם, אם זו אמת או לא אמת. לכן אני חושבת שהצעת החוק הזאת היא עוד הצעה שמצירה את המרחב המינימלי שנשאר מהדמוקרטיה הישראלית, מתקרבת כמעט לאפס, וחבל שזה קורה. בסופו של יום אני אומרת שמי שמתעניין בלדעת את האמת, חייב לשמוע ולראות את שני הצדדים, ואחר כך יש לו את הזכות לקבל את העמדה וגם את האחריות לעמדה שלו. הייתי מצפה מהוועדה לביטחון לאומי שתעסוק יותר בדברים הקשים שקורים בתוך החברה הערבית, שהיא 20% מהחברה הישראלית, שתפסיק ותצליח למגר את גל הרציחות שקורה יום ולילה באמצע הרחוב. יורדים מהמכוניות, עושים מה שעושים, רוצחים והולכים באמצע היום בכבישים מלאי אנשים. זו העבודה האמיתית שצריך לעשות קודם, ולא להתעסק ולשרוף את הזמן על הצעת חוק כזאת, כי היום באמצעים הדיגיטליים אפשר להתחבר לכל מקום מכל מקום ולכל אתר, ומי שמעוניין לראות, יראה. אז מה הפואנטה מאחורי הדבר הזה חוץ מלעשות "אבו עלי" ולהגיד: עשינו, אמרנו והחלטנו? בסופו של יום הכול פוליטי. במקום לתת לאנשי המקצוע להתעסק עם הדברים, ראש הממשלה לוקח על עצמו את האחריות, במקום שייקח את האחריות על הדברים האמיתיים שקורים בתוך החברה הישראלית, אם זה כלכלית, אם זה פוליטית, אם זה חברתית. המצב קשה מאוד, אפילו גרוע מאוד, לא רק קשה. הופתעתי, בעצם אני כבר לא מופתעת משום דבר במקום הזה ומהאנשים שיושבים במקום הזה, שר בממשלה מוציא הצהרה לתקשורת ואומר על חוק מסוים, על חוק הגיוס: חובטים בנו יותר מאשר חובטים בערבים. האמת היא שניסיתי להבין את המשפט, ניסיתי לשים אותו בתוך תבנית מסוימת, להבין מה הכוונות, האם אנחנו, הערבים, הפכנו לדוגמה? כן, אנחנו דוגמה מזמן. או האם מגיע שיחבטו רק בערבים ולא במישהו אחר, או מה?

אני מנסה למצוא הסבר, ועדיין לא מוצאת הסבר לדבר הזה. כן, אנחנו יודעים שאנחנו שק החבטות בחברה הישראלית, ואין מי שישמע את הקול שלנו, ואין מי שיזוז כדי לשנות את המציאות הקשה שלנו, לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה חברתית. מבחינה פוליטית אנחנו כל היום בהסתה, בהסתה, בהסתה. אז הלוואי שכל אחד יתעסק בחלק שלו והדברים יכוונו למקומות הטובים, ושגם הוועדה הזאת תתעסק בדברים החשובים.

תודה לגברתי. כעת חבר הכנסת יאסר חוג'יראת,

בבקשה, אדוני, עד שבע דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מדברים על הסתייגויות לחוק סגירת אל-ג'זירה, ערוץ התקשורת הערבי שמשדר כאן ומשדר בכל העולם ובסך הכול מעביר את התמונה ואת המילה לציבור הרחב, גם לציבור הערבי, וגם משדרים באנגלית.

האם סגירה של ערוץ תקשורת היא דמוקרטיה? איפה חופש הביטוי? אנחנו מאמינים שדמוקרטיה היא חופש ביטוי. היום מדברים על ערוץ התקשורת אל-ג'זירה, מחר אם משהו לא ימצא חן בעינינו במה שמדברים, מדווחים, בערוץ 12 או בכאן או ב-CNN, יתחילו גם לחוקק חוק נגד אותה רשות וערוץ תקשורת. זה חוק פופוליסטי שמטרתו להראות לציבור הרחב שהממשלה עושה משהו, וכדי להסתיר הרבה דברים שבהם הממשלה נכשלה. עוד מעט גם יסגרו את עיתון הארץ, כי עיתון הארץ הוא עיתון שמאלני, מביא הרבה נתונים שלפעמים לא טוב לצד השני לשמוע. השר אמר את זה, אני רוצה לתת כמה נתונים מאחת הכתבות שהייתה בהארץ על חוקר המתנחלים שנקרא ד"ר דרור אטקס מעמותת כרם נבות. לפי ההערכה שלו, מאז 7 באוקטובר, וזו הערכה מינימליסטית, נסגרו כ-100,000 דונם של אדמות מרעה וחקלאות בגדה. ובצד זה, זה בעצם גורם לזה שהחקלאים, קהילת הרועים, שהם קהילה מוחלשת, עוזבים לאט-לאט את המקום שלהם ועוברים למקום אחר. זה טרנספר בצורה מאורגנת. גם הרבה תושבים מהגדה, אנחנו יודעים, לא הצליחו להגיע לאדמות שלהם. אפילו למסיק הזיתים לא הגיעו. אנחנו יודעים שמאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, כ-150,000 עובדים מהגדה נמצאים מאונס בלי תעסוקה בגדה, והם לא מצליחים להגיע לעבודה, לא מאפשרים להם, וגם לא אישרו להם לעבוד באדמות שלהם בחקלאות כפרנסה משנית. אני אומר, המדינה, הממשלה, צריכה לקבל אחריות גם על התושבים שנמצאים בגדה ובשטחים, כי הם באחריות שלה, כי אם לא טוב שם גם לא יהיה טוב בכלל באזור. לכן אני אומר, הגיע הזמן לחשוב בשכל, להסתכל על הדברים בתמונה מלמעלה

לעשות טוב לכל האזור. כבוד היושב-ראש, אני גם קראתי איזושהי כתבה

על שיא של כ-15 שנים בתאונות דרכים. לפי הסיכום, ברבעון הראשון של 2024 היו 100 הרוגים בכבישים. ברבעון הראשון של השנה. אם אנחנו מסתכלים על הרבעון הראשון של השנה, המשמעות היא ש-2024 תהיה השנה המדממת ביותר בתאונות דרכים. השאלה שנשאלת כאן היא, מה עושה הממשלה כדי לטפל בתופעה הזאת, תופעת תאונות הדרכים? אני אומר, הממשלה נכשלה במאבק להצלת חיים. זה בכלל מביא אותי לנושאים שאנחנו כחברה ערבית מרגישים חסרי אונים. על כל הנושא של הפשיעה דיברנו הרבה, כמעט בכל נאום. אתם שומעים כל חבר כנסת ערבי שעולה לכאן אומר: פשיעה, פשיעה, חוסר טיפול, הרבה הרוגים ואין טיפול, אין אוזן קשבת.

שכנראה לא מעניינת אותו החברה הערבית. יש שר שלא מעניין אותו כמה נהרגים בחברה הערבית, כמה נרצחים בחברה הערבית. מה שחשוב לו זה העיסוק בעצמו ובבייס שלו. אנחנו אומרים מכאן, גם ביוקר המחיה הממשלה נכשלה. אנחנו רואים עליית מחירים בתקופה האחרונה, ובסופו של דבר זה פוגע רק בשכבות החלשות, במוחלשים, גם מהצד של החברה הערבית וגם בחברה היהודית. יש הרבה נושאים שהגיע הזמן לטפל בהם, ועל הממשלה לקבל את האחריות.

תודה רבה לחבר הכנסת חוג'יראת. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת ווליד טאהא לשאת את דבריו. בבקשה, אדוני, עד שבע דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, חברות וחבריי הכנסת, על מה אנחנו בעצם מדברים, היושב-ראש? אנחנו דנים בהצעת חוק שתכליתה סגירת הרישיון והיכולת של תחנת אל-ג'זירה לפעול בתוך מדינת ישראל. בזמנים מתוקנים אני הייתי מתבייש לשמוע את זה. אני יודע איך זה נשמע: הפרלמנט בישראל דן בהצעת חוק לגרש את תחנת אל-ג'זירה. למעשה, כנראה משהו מפחיד בתחנת אל-ג'זירה, משהו מפחיד בשידורי אל-ג'זירה, משהו מפחיד בתמונות שיוצאות באמצעות תחנת השידור הזאת, ועל כן המחוקק בישראל רוצה לטפל בהם באמצעות מניעת היכולת שלהם לפעול בתוך מדינת ישראל. בושה וחרפה. רבותיי, זה חוק שהייתם צריכים להתבייש להביא אותו. ב-2024 מדינת ישראל עוסקת באיך למנוע מהתקשורת לסקר את הדברים. על כן, כשדיברנו בזמנו, היושב-ראש, כשהבאתם את החקיקה בכל הקשור לרפורמה המשפטית, כפי שאתם כיניתם אותה, אז אנחנו באופוזיציה קראנו לזה ההפיכה המשפטית או המשטרית. בזמנו אמרנו: מדינת ישראל הולכת בבטחה לכיוון של צמצום הדמוקרטיה בצורה מדאיגה מאוד מאוד. אפרופו, החוק הזה, החוק שימנע, יגביל, את הפעילות של כלי תקשורת מלסקר ומלפעול במדינה, מעיד על פחדנות, על חולשה. זה אולי מעיד על דברים שהמדינה לא רוצה שהעולם יראה, וחבל שזה המצב. מדינת ישראל הייתה צריכה לדאוג להשאיר לכלי תקשורת מרחב פעילות כפי שיאה וכפי שצריך, והחוק הזה איננו משרת לא את המדינה, לא באופן מעשי, לא באופן תדמיתי ולא בשום מצב שרק אפשר להעלות על הדעת. הוא יעבור, יש לממשלה רוב. החוק יעבור, אבל מול החוק הזה שהם יעבירו מדינת ישראל תקבל גול, תדמיתית וערכית. מכל הבחינות המדינה רק תפסיד מהחוק הזה. בכלל, היושב-ראש, עוד מעט ימלאו שישה חודשים למלחמה הארורה שמתנהלת. זה כבר לא מלחמה, עברנו משלב של מלחמה לשלב של הרעבה. כל העולם מדבר, מראה, מציג, מתריע, מראה תמונות של רעבים, של ילדים רעבים. גם פה יש גול עצמי. נוסף להיבט הערכי והמוסרי והחוקתי, יש פה גם הפסד תדמיתי. למה צריך להגיע לשם? הממשלה יצאה בהצהרות כל כך גדולות שמלכתחילה ידעה שלא תוכל לממש. ההצהרות הגדולות ביציאה למלחמה נועדו לספק תמיכה למלחמה בלבד, אבל אף פעם אף אחד לא התכוון באמת להחזיר חטופים,

זה לא היה לו בראש. על כן, המלחמה הזאת צריכה להסתיים. צריך להיכנס למשא ומתן שגם יחזיר את החטופים. משפחות החטופים מפגינות כל יום מול הכנסת, מול בנייני הממשלה, ואף אחד לא מתייחס אליהן. אף אחד לא סופר אותן. צריך לעשות את העבודה באמצעות הפסקת המלחמה וכניסה למשא ומתן אינטנסיבי, שגם יחזיר את החטופים וגם יחזיר את החיים ההרוסים לרצועת עזה. ישראל לא יכולה להתנער. אי-אפשר להתנער, גם אם תרצו, אי-אפשר להתנער מהאחריות למה שמתרחש שם. צריך לסיים את זה מהר ככל האפשר. תודה רבה.

מזכיר הכנסת,

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לוח תיקונים להסתייגויות להצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה,

התשפ"ד 2024. תודה.

חבר הכנסת מנסור עבאס, עד שבע דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני בטוח שאם עכשיו תרצה להתראיין ברשת אל-ג'זירה, ייקח לך 24 שעות, אפילו פחות, ותזכה להיות מרואיין ראשי בפריים-טיים ברשת אל-ג'זירה. כך הרשת הזו נוהגת. היא נותנת במה לדוברים מישראל. אפילו דובר הצבא תמיד מופיע שם. העמדה הרשמית וגם הישראלית באופן כללי תמיד נוכחת בחדשות ובתשדירים של רשת אל-ג'זירה. לדעתי, אני לא אזכה לפריבילגיה הזו ברשת אל-ג'זירה. אני כמעט שנים על גבי שנים לא מתראיין ברשת אל-ג'זירה. יש כל מיני סיבות, אבל מה שבטוח, אם אתה רוצה עכשיו להתראיין ברשת אל-ג'זירה, יש לך ממש מקום של כבוד שם. לכן, לדעתי, זה אינטרס של ישראל באופן כללי שרשת אל-ג'זירה תמשיך לשדר. וכמובן, אי-אפשר גם מטעמי הוגנות, אתה לא יכול מצד אחד לחסום אותה, ומצד שני לנצל או להשתמש בשירותי רשת אל-ג'זירה להצגת העמדות שלך. הייתי גם מצפה מרשת אל-ג'זירה שתתכבד ותכריז שהיא מקימה ערוץ דובר עברית. יש להם בערבית, כמובן, יש להם באנגלית, יש להם בטורקית ואולי בעוד שפות. אני חושב שמן הראוי שרשת אל-ג'זירה גם תתחיל, או רשתות אחרות, אבל במיוחד אל-ג'זירה, כי הם מתעניינים בדעת הקהל בישראל וכל מקום בעולם, מן הראוי שהם יתחילו לשדר גם בשפה העברית, ואז יהיו גם דוברים ישירים כאן, מישראל, יהודים וערבים, שיוכלו לעלות ולדבר ולשדר תוכניות לדעת הקהל בישראל. אני גם חושב שזה מענה ראוי לחוק הלא-ראוי שאנחנו דנים בו, וכנראה שהכנסת תאשר אותו. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: בשבוע הזה מסתיים כנס החורף של הכנסת. התוצאה של הכנס הזה הוא מלחמה הרסנית, כאב ויגון כבדים, במיוחד לרצועת עזה, הרס רחב בכל המוסדות והשירותים

ובראש ובראשונה, יותר מ-32,000 בני אדם ובנות אדם נהרגו ברצועת עזה. הרס של כמעט כל בתי הספר, כל בתי החולים, המסגדים, באופן נרחב.) בעיקר אנשים חפים מפשע.

בעיקר, כמעט 70% אני נותן לך תשובה, או שסתם אתה רוצה לשאול? אתה תחזור לנתונים, אתה מדבר בערבית, בסדר.

לנתונים ותגלה שלפחות 20,000,

אפילו יותר מ-32,000, הם נשים וילדים. אנחנו לא נדבר על אחרים. השאלה היא אם חמאס משתמש בהם כמגינים אנושיים, בין צה"ל והחמאס,

באמת. נו, באמת. בסדר. במדינת ישראל שגם מבינים ערבית?

את חיילי צה"ל, או את החמאס,

אם אפשר, אני תמיד מעדיף שכל אחד ייקח את, אין בעיה, טוב,

שאלת שאלה, נתתי לך תשובה. זה, אתה יודע מה? לכן חשוב שרשת אל-ג'זירה או רשת ערבית אחרת תתחיל לשדר בעברית, כדי שאחד כמוך יזכה לקבל תשובה. אתה יכול להתווכח עם זה, אתה יכול להתעלם מהכאב של האנשים, מההשלכות של המלחמה, בסדר. אתה לא יכול להתעלם או לתת הסבר אחר. לא, הם מחבלים לכל דבר.

אבל לפחות ברמת הידיעה, אתה חייב לדעת שעשרות אלפי אנשים, רובם נשים וילדים, נהרגו במלחמה הזו. את מי אתה מאשים, את הצבא או את החמאס? את חיילי צה"ל, ולכן, חשוב לסיים את המלחמה הזו. חשוב לשדר מסר של תקווה ושל שלום גם לעם הפלסטיני כולו, ולנסות לחזור לשפיות ולחתור לשלום ולפיוס בין שני העמים. שיחזירו את החטופים. חבר הכנסת אושר שקלים.

זה לא בראש סדר העדיפות שלך, אלה לא הערכים שלך, כנראה, אבל אנחנו חייבים להגיד את זה.

חבר הכנסת אושר שקלים, לא, לא.

בסדר, שמענו.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת איימן עודה. חמש דקות לרשותך. בבקשה, חבר הכנסת איימן עודה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, מי שרצח את שירין אבו עאקלה במחנה הפליטים בג'נין רוצה עכשיו לחנוק את קולה בעזה. השאלה היא, למה עכשיו? מה הכיבוש הארור הזה רוצה להעלים? מה הוא רוצה שהעולם לא ידע? להיכנס לרפיח? עוד פשעים, עוד טבחים, עוד קטל? את זה רוצים להעלים? ואני רוצה לשאול, לפני כמה חודשים ראש הממשלה נתניהו אמר שהוא לא רוצה למנוע את שידורי אל-ג'זירה מתוך ישראל, בגלל שהוא רוצה לשמור על קשר עם קטר בגלל נושא החטופים. אז אני רוצה לשאול עכשיו: מה אתה רוצה, נתניהו? אתה לא רוצה עסקה? תגיד את זה בבירור לציבור הישראלי. תגיד את זה בבירור למשפחות החטופים שאתה רוצה הסלמה כי אתה לא רוצה לממש את עסקת החטופים. תגיד את זה באומץ. תסתכל להם בעיניים. אני רוצה להגיד לכם שמי שרוצה להשתיק את התקשורת הוא כל כך חלש, חלש, חלש. אתם כל כך חלשים, כל כך חלשים, כמו שמתאים לרשעים, לאנשים שרוצים להסתיר את האמת מפני הציבור. אני רוצה לפנות לציבור שלנו בשפה הערבית ולהגיד לו: (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: השבוע מסתיים כנס החורף של הכנסת. אני תולה תקווה בבני עמנו שישפטו את נציגיהם, אשר עברו את הכנס הפרלמנטרי הקשה ביותר אולי זה עשרות שנים, אולי מאז מלחמת ששת הימים. להיות פלסטיני וחבר בפרלמנט הזה, בעיקר תקופה הזאת, זה משימה קשה מאוד להשגה.) שנבין מה הוא אומר, הוא חייב להסביר.

ואני אומר לבני עמנו שהגוש היחיד, ) אין דבר כזה, ( שהצביע נגד קבינט המלחמה המצומצם, הגוש היחיד הוא גוש חד"ש, ואנחנו גאים בעמדה המוסרית והלאומית, בצדק בעימות עם שלטון מקפח.) הוא

(זה המאבק הכי עצום, זה מאבק על חופש. ואני יכול לומר שבכל ששת החודשים האחרונים, )

ישראל נחלת אבותינו.

את אל-ג'זירה ורוצים לסגור כל ערוץ זר

אז הינה, אני אומרת לכם, חוץ מזה שרוצים לרשום לעצמם רקורד שהעבירו חוקים,

לא צריך חוק חדש, כמו הרבה מהחוקים החדשים שמתהדרים בהם חברי כנסת

אז תבינו, אזרחי מדינת ישראל,

רוצים לשים אתכם תחת מצור תודעתי,

למנוע מכם אינפורמציה שאולי תגלה לכם שמשקרים לכם, שאולי תגלה לכם שמבצעים בשמכם אסונות וזוועות, בשמכם אתם, שאתם לא הייתם מסכימים להם. אחרת, איך תסבירו את זה? למה דווקא לבוא ולהגיד, אם הם עוברים על החוק, בבקשה, תתניעו. יש חוקים שאפשר להתניע תהליכים נגד אל-ג'זירה ולא אל-ג'זירה. ידוע שאני לא אוהדת גדולה של אל-ג'זירה, אבל אי-אפשר להתעלם מהעובדה שחלק גדול מהידע שהעולם כולו מבין היום על מה שקורה בעזה משודר באל-ג'זירה. וזה חלק מההסתה. והבעיה היא שזה משודר באנגלית.

ההסתה הכי גדולה זה לראות איך נראה בית חולים שיפא היום.

שיצרה, זו הסתה, זה טרור, כן כן כן. אותה ממשלתכם במו-ידיה. במו-ידיה היא מקימה את העולם כולו נגד מדינת ישראל, תודה רבה. איך אפשר לשבת ולשמוע את

אם זה בהחלטות בית דין לצדק, תסיימי, בבקשה.

ואם זה בהחלטות השלטון האמריקאי, ואת צריכה ללכת. איך אפשר לשבת ולשמוע את זה, ואם זה בעולם כולו.

תתעלמו, פוגעת בחיילי צה"ל. אפילו תסגרו את הדלתות על עצמכם, תתביישי לך.

תודה רבה. תתביישי לך. תתביישי לך. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה, חמש דקות לרשותך. אני מתה לדעת מתי אראה שמץ של בושה ממך. תתביישי לך. תתביישי לך. חבל שאחרי

בבקשה.

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, מי ששולט בתקשורת שולט בהלך הרוח של המדינה ובכך במדינה עצמה, כך אמר יועצו של הדיקטטור ההונגרי ויקטור אורבן.

היום חבריו של אורבן בישראל מיישמים משנה אנטי-דמוקרטית דומה ומממשים את ההפיכה המשטרית הישנה והרעה באמצעות השתלטות עוינת על שוק התקשורת בישראל ובכלל. התקשורת הישראלית התערערה בעקבות עלייתה לשלטון של ממשלה המאיימת על חופש העיתונות, כך נכתב במדד חופש העיתונות ל-2023 של ארגון עיתונאים ללא גבולות, בבקשה לא להפריע. מדד שבו ישראל צנחה 11 מקומות, לחציון התחתון של כלל מדינות העולם, שם היא ממוקמת בין אלבניה לרפובליקה המרכז אפריקאית. עיתונאים ללא גבולות הזכירו את סכנות ממשלת ההפיכה והחורבן, כן, לא להפריע.

עיתונאים ללא גבולות הזכירו את סכנות ממשלת ההפיכה והחורבן, ובאופן ספציפי את הנטייה הפסיכוטית של המפקיר הלאומי, הגזבר של סנוואר במימון קטר, לנסות ולהשפיע באמצעים פסולים על התקשורת.

ממש ממיטת נבצרותו דרש נתניהו מהכנסת להמשיך במתקפה על חופש העיתונות. תחת חשכת המלחמה הוא מבקש להטיל מסך של בערות על כלל החברה, שמא הסבל הנורא שהמלחמה השיתה על שני העמים, ובמיוחד על תושבי רצועת עזה, יחדרו בטעות למסך הטלוויזיה הישראלי. הציבור הישראלי לא רואה את הסבל של תינוקות עזה המשוועים למים, של נשים בהיריון שזקוקות למזון, של מיליונים שהפכו לפליטים וחיים בעיי חורבות ובאוהלים ארעיים,

של מוות נורא פושה בכול. כי לסבל ולפשעים יש רק קורבן אחד, לו המונופול, לו הבלעדיות. לפני כ-50 שנה פרסמה לראשונה החוקרת אליזבט נואלה-נוימן את התיאוריה המכונה "ספירלת השתיקה", שבה בחנה את כוחה של תקשורת ההמונים לעצב את דעת הקהל עד כדי יצירת קונסנזוס חברתי מדומה. נוימן טוענת כי בני האדם כיצורים חברתיים שואפים למקובלות ואהדה חברתית. ככאלה הם נוטים מטבעם ליישר קו עם מה שנתפס כפופולרי, כמקובל וראוי בחברה, ולהימנע בדרך כלל וככל הניתן מלצאת נגדו. בעידן המודרני תקשורת ההמונים היא שנתפסת כמשקפת כביכול את המקובל ואת הראוי, היא שמבנה את הפופולרי והיא שמשדרת לאזרחים מהי קשת הדעות והעמדות הראויות. במובן זה אמצעי התקשורת מעצבים את דעת הקהל יותר מאשר משקפים אותה, הם יוצרים דימוי של המקובל שעימו הציבור הרחב נוטה ליישר קו כדי להיות מקובל, כך שכאלה החושבים באופן הנתפס כחריג, נמנעים מלהשמיע את דעתם. כך נוצרת ספירלה של שתיקה, וכך נוצר החור השחור העצום שבליבה של התקשורת הישראלית, החור השחור של הכיבוש, החור השחור של המצור, החור השחור של שליטה על עם אחר וגזילת עצמאותו, החור השחור של הטבח בעזה. רובה המכריע של התקשורת בישראל, בוודאי בזמני מלחמה ודומיה, מביאה ומביעה קול אחד בלבד, כמו למשל "יחד ננצח". ומי נכלל ב"יחד" הזה? רק מי ששואף להמשך המלחמה וכופר עד מזלזל בחפות הפלסטינים בעזה, בסבלם ובקורבנותם. תקשורת המיינסטרים, המונעת כמעט כולה מרייטינג, שואפת לבטא את המקובל ולדחוק לשוליים עד כדי השתקה את הבלתי-מקובל כדי למצוא חן בעיני הציבור, ליהנות מפופולריות ולהגדיל רווחיה. הציבור למד מכך מהו המקובל, כביכול, תודה רבה.

תן לי עוד חצי שנייה, דקה.

אף אחד לא הפריע. מהו המקובל, ומתנהג בהתאם. מה הפרענו לו? למה? התקשורת מסיקה מה המקובל מהתנהגות הציבור, וחוזר חלילה. לכן מאיים השר קרעי, משרתו של הרודן נתניהו, על תקציבו של תאגיד השידור הציבורי, שמעצם טבעו אינו מונע משיקולי רייטינג בלבד. בבקשה לסיים. אני מסיים. המחויבות של כל כלי תקשורת ראוי לשמו היא לאמת ולביקורת השלטונות. החוק הזה הוא חוק ההחשכה. הוא מבקש להוריד את המסך על קולות הביקורת הבודדים שפורצים את חומות הבערות בישראל ולאותת לציבור שעליו ליישר קו עם עדרי הקרנפים פן יידרס תחת רגליהם.

את ספירלת השתיקה צריך לשבור, בבקשה לסיים. כן, לשבור. תודה רבה.

חבר הכנסת יוסף עטאונה, חמש דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בחסות המלחמה ובתירוץ של הביטחון הרבה דברים נרמסים יום אחרי יום בבית הזה. הצעת החוק הזו, לסגור ולמנוע שידור של ערוץ תקשורת, מנוגדת לעקרון חופש הביטוי, שהוא זכות יסוד בכל משטר דמוקרטי. שיגעתם אותנו ואת כל העולם בלהתגאות שאתם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון.

ככה לא מתנהגת דמוקרטיה, ככה מתנהגת דיקטטורה. אין במדינה דמוקרטית בעולם הצעת חוק או חוק שיכולים למנוע מערוץ תקשורת לשדר, ואין ממשלה קיצונית כזאת שתומכת בהצעת חוק כזאת. למה האופוזיציה תומכת? מה התכלית? מה המטרה? כנראה יש לכם מה להסתיר. רק אתם לא תומכים. תכלית החוק הזה היא למנוע מכל ערוץ תקשורת, ובמיוחד אל-ג'זירה ואל-מיאדין, לשדר מעזה. אכן, אכן, אתם מפחדים, ויש לכם מה להסתיר.

חבר הכנסת משה סעדה. תראה מה הם משדרים.

אל-ג'זירה או אל-מיאדין וכל ערוץ תקשורת לא יכולים לשקף דבר שלא נמצא. את ההרס ואת הזוועות בעזה, אתם אחראים ולא מישהו אחר, לא אל-ג'זירה, לא אל-מיאדין ולא שום ערוץ אחר.

אתם אחראים לרצח של 32,000 עזתים, אתם אשמים ברצח. יותר מ-20,000 ילדים ונשים.

יותר מ-80% מהצירים בעזה הרסתם. תאשים את החמאס. תאשים את הנאצים של החמאס. חבר הכנסת אושר שקלים, די. יותר מ-80% הרסתם. אתה לא יודע מה אתה אומר. חבר הכנסת אושר שקלים. אתם לא רוצה שהעולם, חבר הכנסת משה סעדה,

יראה תמונות אחרות. הרס וחורבן בעזה. אתם רוצים שכל העולם יראה את האמת דרך ערוץ 14. אתם רוצים שכל העולם יראה את האמת על עזה דרך דף המסרים, השקרים של

אתם תפסיקו, אתה, אור, אושר, לא אור.

תמשיך להגן על נתניהו בספסלים האחרונים של הליכוד.

אתה לא תאשים את חיילי צה"ל, אין לך תפקיד אחר, אין לך עמדה. אתה לא מסוגל להסתכל לאמת בעיניים. אתה מעדיף להגן על חמאס. אין לכם מושג, אתה לא מסוגל.

ולא עשיתם עם זה כלום. בוקר טוב, אדון גוטה.

מעבירים חוק, פתרתם את כל הבעיות. תסגרו כבר את הערוץ הזה. כבר חצי שנה אנחנו עומדים פה ומתחננים שתסגרו את ערוץ ההסתה הזה, שמשדר מתוך מדינת ישראל. מסתובבים עם תעודת עיתונאי, מגיעים לשטחי כינוס, כשהיינו בשיא המלחמה. זה שעובר חוק, זה עוד לא אומר שבהכרח יסגרו. אני מקווה שסוף-סוף יעשו את מה שצריך, אבל כמו שנאמר כבר:

ואולי יש עוד משהו להגיד עליו בוקר טוב לממשלה הזאת.

שנחת כטב"ם שהגיע ממזרח בעיר אילת וגרם נזק בבסיס צבאי. שלא יהיה לכם ספק, כשאתם מפקירים חזית אחת, תיפתח עליכם חזית נוספת. כשממשלת ישראל הנוכחית, בכישלונה ובהפקרותה, מאפשרת לנסראללה לקבוע את גובה הלהבות בצפון, הוא יודע כמה מותר לו לירות,

מותר לירות על מדינת ישראל, ושטח המלחמה הוא בתוך מדינת ישראל, בניגוד גמור לתורת הלחימה שכולנו גדלנו עליה. כל המלחמה מתנהלת בשטחנו. זה נמשך גם ברצועת עזה, כשלא מעכבים את החמאס מדרום, כשלא נכנסים לציר פילדלפי, כשממשיכים להכניס דלק לחמאס, כשמבליגים על ירי של טילים וכטב"מים לעבר העיר אילת שוב ושוב על ידי החות'ים מתימן, כשמבליגים על סגירת נתיבי השיט למדינת ישראל. אז כל השכונה הזאת שנקראת המזרח התיכון מבינה את הרמז. אז עכשיו אנחנו גם מתעוררים לכטב"ם שנוחת בבסיס צבאי באילת, אבל הכטב"ם הזה מגיע מעיראק, עוד חזית הצלחתם לפתוח למדינת ישראל. בוקר טוב לממשלת ישראל הנרדמת והמנמנמת. תתעוררו, אנחנו נמצאים במלחמה. הגיע הזמן שתתחילו לנהל את המלחמה הזאת כמו שמנהלים מלחמה. אתה מוזמן לראות, זה גם ברצועת עזה,

זה גם בצפון וזה גם כלפי מי שיורה עלינו מדרום. גם כלפי מי שיורה עלינו מדרום.

שנמצאים כרגע ברצועת עזה עם פחות כוחות מאשר שנמצאים ביהודה ושומרון, בין שלוש לחמש חטיבות, זאת לא מלחמה. שלא תספרו לי שזאת מלחמה. יושבים פה אנשים שניהלו מלחמות והיו במלחמות. כשהצבא רוצה להילחם, כשהממשלה רוצה להילחם היא יודעת איזה כוחות להפעיל, גם מהאוויר, גם מהים וגם מהיבשה. מה שאנחנו עושים כרגע זה איזושהי תחזוקת ביטחון שוטף עם מבצעים. החיילים שלנו מחרפים את נפשם שם. אבל אני אומר את זה לממשלה שוב ושוב: כשאתם תגלו רפיסות מול האויב, האויב יבוא ויתקוף אותנו. אתם יודעים מה? לא אני אומר את זה, אתם אומרים את זה, חברי כנסת מהליכוד אומרים את זה, מוציאים מסמכים על העניין הזה. אני לא מבין, ריבונו של עולם, מה עוצר את ממשלת ישראל מלפעול כמו שצריך לפעול במלחמה? שלא תחשבו שכשתעבירו עכשיו את החוק, נפתרו הבעיות של ההסתה כנגד מדינת ישראל. הממשלה, שר התקשורת, תצטרך לעשות את מה שהיא צריכה לעשות ואת מה שהיא לא עשתה חצי שנה, וזה לקבל את ההחלטה שסוגרים את אל-ג'זירה. אבל זאת רק החלטה אחת, כי הממשלה הזאת גם צריכה להתעורר ולקבל החלטה שהיא מפסיקה להכיל, והיא מפסיקה להבליג, והיא מעבירה את הלחימה, נותנת הוראה לצבא להעביר את הלחימה מתוך שטח מדינת ישראל לשטח האויב, בדרום, בצפון ובכל שטח. לא יעלה על הדעת שמעיראק יירו כטב"ם על מדינת ישראל וזה יעבור פה בשקט. ואני אומר לכם שבאירוע הזה בדרום,

היה למדינת ישראל יותר מזל משכל. יותר מזל משכל. עד שלא תעשו את מה שצריך, אתם רק תסכנו אותנו, ואני לא יודע מאיפה יבוא האירוע הבא. תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חמש דקות לרשותך. עוד לא הספקתי להגיע ואתה כבר סופר לי? אמרתי לרשותך, לא אמרתי ממתי.

כל זמן שאני לא לוחץ על זה, הכול בסדר.

קחי חמש וחצי, עליי.

איזה לארג' אתה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, יום חגיגי היום בכנסת: אנחנו דנים על חוק לסגירת אל-ג'זירה. האמת, לא רציתי לעשות לכם בושות בוועדה, אבל כשנכנסתי ועקבתי אחרי הדיונים וראיתי את תוכן החוק, מה אגיד לכם, זאת עבודה בעיניים. זה פשוט ביזיון אחד גדול. זו ממשלת ימין ימין על מלא מלא, כאילו, מה זה סמרטוטים על מלא מלא.

כולל שר התקשורת, שיודע לעשות לנו הצגות,

אבל תכלס, לא מסוגל להביא חוק, ולעמוד מאחורי העמדה שלו. כדי לסגור את הערוץ העוין הזה, זאת פחדנות.

ראש הממשלה, באישור של שר התקשורת, בהתייעצות,

בסוף בסוף באתם למשול. באתם למשול, ככה לפחות אני שמעתי מכם. ומה אתם מכניסים לחוק הזה? סעיף שאומר, את זה אהבתי מאוד, שההחלטה של ראש הממשלה ושר התקשורת וכל גורמי מערכת הביטחון, בכתב ובעל פה, גם אם הם לא מביאים אותם זה עדיין בסדר, בסוף בסוף ההחלטה תבוא לאישור שופט. לא נכון, לא קראת.

היא תבוא לפני שופט בית משפט מחוזי או סגנו בהקדם האפשרי,

ולא יאוחר מ-24 שעות, סעיף 2(ד).

לא יודעים לעשות כלום. אם אני כקואליציה הייתי מביאה כזה חוק, מה אתה בורח, שר התקשורת? ביזיון אחד גדול. אגב, איפה יש פה עוד שר? הינה, השר השני יושב שם. ביזיון אחד גדול. אם אני כקואליציה, מפלגת ימין, איזה שר יש פה? הייתה מביאה כזה דבר, איזה שר יושב פה?

משה סעדה, היית מרים לפה כיסאות על הראש, ובצדק. ובצדק. הממשלה לא עשתה דבר מינימלי מפרוץ המלחמה, לא שללה מכתבי אל-ג'זירה את אישורי הכניסה לארץ, לא שללה מהם את אישורי העבודה. בלי זה בן אדם לא יכול להיות פה ולעבוד פה. היו יכולים לעשות המון פעולות מינהליות כדי לסלק אותם מפה. זה שזה ערוץ עוין, זה שזה ערוץ שמעוות את המציאות, ערוץ עם אג'נדה, אגב, קטרי אולי זה הסיפור, זה חד-משמעי. כולנו רואים את זה. חצי שנה לא עשו כלום. עכשיו ברעש ובטררם גדול מביאים חוק לסגירת אל-ג'זירה, באישור בית משפט מחוזי. התבלבלתם, חברים. לפני כמה חודשים רציתם להעביר פה מהפכה משפטית, ועכשיו אתם צריכים תעודת כשרות מנשיא בית המשפט המחוזי, כמו ילדים קטנים? אתם ממשלה או שבאתם סתם לשבת פה בכיף? אתם מסוגלים לקבל החלטות? אתם מסוגלים למשהו בכלל?

כל מה שקורה עכשיו בתקופה האחרונה במדינה זה חוסר יכולת לקבל החלטות. בית לא מנהלים ככה. משפחה לא מנהלים ככה. אם הייתי מנהלת בית ככה, הילדים שלי היו רעבים והכלב היה בורח. זה המצב. אז אתם מביאים לפה חוק בטררם גדול, שאתם סוגרים את אל-ג'זירה. אתם לא סוגרים שום דבר, ואיך שהחוק הזה מנוסח, זה לא יקרה אף פעם, כי לראש הממשלה תמיד יהיה עוד על מה לחשוב,

קשה לו לקבל החלטות, והוא יהיה תמיד עסוק במשהו אחר. מישהו מגורמי הביטחון יגיד משהו, ובסוף בסוף יבוא שופט בית משפט מחוזי, שאולי אתם מיניתם או תמנו, כי אתם ממנים עכשיו שופטים,

שמעתי שיש שם מריבה גם על איזשהם מינויים במערכת המשפט, והוא לא יאפשר להם. ואז אתם תצרחו פה: געוואלד, השופטים לא נותנים לנו למשול, הם שמים לנו רגליים, כולם לא בסדר, המראה עקומה. זה לא מראה עקומה, הרגליים עקומות. אתם פשוט לא מסוגלים, והחוק הזה הוא דוגמה. אבל לפחות משהו,

אני לא יודעת איך לתרגם את זה,

תעזור לי. (אומרת דברים ברוסית.) איך לתרגם את זה?

מהכבשה הפגומה, פיסה של צמר.

עזבי, עזבי. תעברי הלאה.

זה המצב, זאת אומרת, משהו-משהו. אז אתם מביאים את החוק הזה גם כשהוא גרוע והוא לא ימין והוא לוקה בחסר. אנחנו נצביע בעד, אבל מה, אני לא בטוחה שמישהו בכלל מתכוון ליישם אותו אף פעם.

תודה רבה. עמיתי חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה, חמש דקות לרשותך. מי השר?

הוא תמיד מקפיד שיהיה שר. הינה, שר החינוך נמצא פה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבל ששר התקשורת יצא מהאולם, אבל אני בטוח שהוא מקשיב לכל הדיון החשוב הזה,

אבל בסדר, שר החינוך כאן באולם. אני רציתי לשאול את שר התקשורת כמה תעודות עיתונאי נשללו מתחילת המלחמה. האם יש למישהו נתון? ממש הייתי רוצה לשמוע את שר התקשורת, שהכריז על מלחמה נגד התקשורת העוינת, ועד עכשיו מה שאנחנו רואים הוא שהוא חזק על התאגיד וחלש על אל-ג'זירה, זה מה שיש לי להגיד. שר התקשורת משקיע את כל המאמץ במלחמה על

שהוא גוף עוין, לא, אדוני היושב-ראש, מ-7 באוקטובר, שנים אחורה. אנחנו כבר עברנו כמה מלחמות וכמה מבצעים בעזה, ואל-ג'זירה הוכיחה את עצמה כגוף הכי פחות אהוד במדינת ישראל ואוהד את מדינת ישראל. אז אנחנו מתפלאים עכשיו ששר התקשורת עושה הכרזות גדולות, ובסוף זה מסתיים בחוק, סך הכול אני לא אמרתי שאנחנו נתנגד לחוק, אבל החוק הזה הוא כאילו בדיחה, כי אני בטוח שאל-ג'זירה תפתח מהדורת חדשות עם הדבר הזה, ואפילו על חוק כזה אל-ג'זירה תצחק, על שר התקשורת, שחזק על תאגיד השידור הישראלי וחלש על אל-ג'זירה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד לחבריי בקואליציה ולממשלה: אתם המצאתם את המושג ממשלה חוקית אבל לא לגיטימית. אתם אלה שהמצאתם את זה בכנסת הקודמת, כשהיינו בממשלה.

יש לי חדשות בשבילכם: הממשלה שלכם אומנם חוקית, אבל היא בטח לא לגיטימית. בוודאי היא לא לגיטימית, משום שאתם מסרבים לעשות את הדברים הנחוצים, כמו הקמת ועדת חקירה ממלכתית.

עד היום אפילו לא פעלתם בשביל לעשות את זה. שישה חודשים אנחנו במלחמה, ואתם אפילו לא קידמתם את הנושא הזה. אחרי המלחמה.

המערכות של המדינה לא צריכות לחקור את עצמן? אפילו לא יזמתם את המהלך הזה בשביל להקים ועדת חקירה ממלכתית. זה דבר שמצופה מכל חבר כנסת, במיוחד מחברי הכנסת של הקואליציה. אני רוצה להזכיר שוועדת אגרנט, שקמה אחרי מלחמת יום הכיפורים, קמה כבר בסוף 1973, כשהחיילים שלנו נמצאים בחזית, ובאפריל 1974 הוועדה הזאת כבר הגישה את המסקנות הראשונות. לקח כמה חודשים לבוא ולחקור את השלב הראשון של המחדלים שהיו במלחמת יום הכיפורים. אחר כך הממשלה קבעה שיש חיסיון, והפרוטוקולים של ישיבת הממשלה מהימים הראשונים של המלחמה נפתחו לציבור הרחב רק בשנת 2013, 40 שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים. לכן, מה שאני בא להגיד, אתם אומנם ממשלה חוקית, אבל לא לגיטימית. שום סקר מאז תחילת המלחמה לא מראה שאתם אפילו מתקרבים למספר 61, אני כבר לא מדבר על המספר 64, הייתם כל כך גאים במספר הזה. על כל טיעון לגיטימי ומהותי הייתם עונים: העם אמר את דברו, יש לנו 64 מנדטים. אין לכם 64 מנדטים. יש לנו יותר. אין לכם אפילו 61 מנדטים.

אין לכם אפילו 50 מנדטים, לכן אתם לא לגיטימיים. הפתרון הוא פשוט: קודם כול להכריז על הקמת ועדת חקירה ממלכתית עכשיו, עכשיו. לא לחכות לפסח, יום העצמאות, פגרת כנס הקיץ, להקים עכשיו ועדת חקירה ממלכתית. הדבר השני, הממשלה חייבת להתפטר, להחזיר את המנדט לכנסת, והכנסת תקים ממשלה ציונית רחבה, יציבה, ואם היא לא תעשה את זה ב-21 יום על פי החוק, נלך לבחירות, ונחזור לעם, והעם, או שיחליט להחזיר לכם את האמון, נקבל את זה, אבל כרגע אתם לא לגיטימיים. אתם המצאתם את המושג הזה, לא אנחנו. אתם אלה שעשיתם לנו את החיים קשים כשאנחנו היינו בממשלה והייתה לנו ממשלה של 61, כשב-61 הצלחנו לעשות את מה שאתם לא מסוגלים לעשות ב-64. אז אנא מכם, חבריי בקואליציה, תתחילו לפעול להקמת ועדת חקירה ממלכתית ולפירוק הממשלה.

חבר הכנסת גלעד קריב, חמש דקות לרשותך. עד חמש דקות. מצאת למי לומר. אני יודע מה אני אומר. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת, אדוני השר שיגיע ואדוני יושב-ראש הוועדה,

יש משהו דווקא מתאים בכך שהצעת החוק הזו תאושר ב-1 באפריל, כי הרי מדובר במתיחה, בעבודה בעיניים על הציבור הישראלי כולו, עבודה מושלמת בעיניים. לא כטענתו העתידית של חבר הכנסת עמית הלוי, שהתלונן על החוק עצמו ועל סעיפיו. אני מתכוון לדבר אחר. הרי לכולנו ידוע שנתניהו הוא אבי שיתוף הפעולה האסטרטגי עם הקטרים, הבעלים של אל-ג'זירה. זה היה נכון הרבה לפני 7 באוקטובר, זה נכון גם אחרי 7 באוקטובר. ניחא, אחרי 7 באוקטובר כולנו יודעים על הרגישות הגדולה שיש במשימה הקדושה של להשיב את החטופים, ומה לעשות, כרגע, במצב הנוכחי, לקטר ככל הנראה יש תפקיד חשוב במשימה הזו. אבל איך אפשר לתרץ את העובדה שבמשך שנים נתניהו וממשלותיו בנו את המעורבות הקטרית בתוך רצועת עזה, אפשרו הזרמת מיליארדי שקלים מקטר לבניית תשתיות הטרור של החמאס, ועכשיו באה ממשלת נתניהו וחושבת שאפשר לעבוד על הציבור הישראלי ולהיות חזקים על אל-ג'זירה? זה הסיפור שלנו עם הקטרים? זו הבעיה שלנו עם המעורבות הקטרית ועם הכסף הקטרי מול החמאס? הרי בשעה שמחוקקים פה חוק נגד אל-ג'זירה,

ממשלה נתניהו מאפשרת לקטר מעורבות דרמטית בבניית הנמל לסיוע ההומניטרי. לא האמירויות, לא ערב הסעודית, לא מצרים, לא מרוקו, נתניהו כמו נתניהו, בדיוק על פי תפיסתו ותורתו, שאסור לדבר עם הגורמים המתונים יותר, ותמיד טוב לעשות עסקים עם הכי קיצוניים. אז אתם רוצים לספר לנו שאתם עושים משהו למען ביטחון ישראל בהצעת החוק המצ'וקמקת הזאת, בשעה שנתניהו לא נותן דין וחשבון לציבור הישראלי על הזרמת המיליארדים מקטר למנהרות הטרור של החמאס? בניגוד לחברי חבר הכנסת פורר, אני חושב שיפעילו את החוק.

אני חושב שבימים הקרובים יצא צו לסגירת ערוץ אל-ג'זירה, רק שאני חושב שזה מתואם עם הקטרים, רק שאני חושב שסגירת ערוץ אל-ג'זירה תהיה מתואמת עם הקטרים. ממה אתה מודאג? הרי הקטרים הכי מעוניינים בהמשך שלטונו של נתניהו,

הסוכן במובן הפוזיטיבי, חס וחלילה, אני לא רומז על שום דבר לא ראוי. הנציג, שגריר קטר ברצועת עזה הוא נתניהו. אתה ממשיך עם 1 באפריל.

הקטרים, את מי הם רוצים כראש ממשלה? את עמית הלוי? את פוגל? את בני גנץ? נתניהו הכי טוב לקטרים, נכון? תחת שלטונו של נתניהו כל חודש נחת שליח קטרי בנתב"ג וזכה לליווי צבאי אחר כבוד עם מזוודות של כסף לחמאס בעזה. חבר הכנסת פורר, אז בדקה שנותרה לי, בוא נעשה משחק תפקידים: אתה קטר, אני נתניהו. אני אומר לך: תראה, כבוד האמיר, בשביל תעמולת הבחירות שלי אני צריך "הישג" במאבק נגד הטרור, אז מה אכפת לך? תסכים שאני אסגור באופן סמלי את הערוץ באמצעות הצעת החוק הזאת, אני אוכל לצייץ: אנחנו נלחמים בכל הכוח בטרור, ובינתיים אני אתן לך להמשיך לבנות את הנמל.

תאמר, אם היית אמיר, לא היית הולך על עסקה כזאת? אז אני שאלתי את העוזר של השר קרעי באיזו שעה אנחנו עושים את הקידוש החגיגי לכבוד העברת הצעת החוק הזאת. אבל בואו נאמר את האמת: זאת הצעת חוק לא של ממשלה חזקה, זאת הצעת חוק של ממשלה חלשה, שהעניקה במשך שנים, ראש הממשלה,

רוח גבית לבניית תשתיות הטרור של החמאס בכסף הקטרי, הבעלים של אל-ג'זירה. זה הסיפור כולו.

חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, חמש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מאז תחילת המלחמה נפל דבר בישראל. לכולם ברור שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, ולא ניתן יותר לעמוד בשוויון נפש מול ההסתה הגועשת ברשתות, במיוחד ברשתות שבהן יש הסתה לרצח יהודים כל הזמן, מאדירים מחבלים, מכווינים למקומות של חיילים, אומרים לכל ילד כמה מבורך הוא יהיה אם הוא רק ירצח יהודים. אחרי כל הדבר הזה בא ידידי שר התקשורת ואמר: הגיע הזמן לסגור את אל-ג'זירה וערוצים מהסוג הזה. אבל ידידי שר התקשורת יודע מי השלטון במדינת ישראל, אז הוא רץ לצלאח א-דין וביקש רשות בשביל היושבים בבית הזה, אם הוא יכול אולי לסגור את ערוץ אל-ג'זירה או ערוצים כאלה. באה היועצת ואמרה: אתה קרעי? אתה, שלמה קרעי, אתה תסגור ערוץ? למה נראה לך?

אני לא מדבר על הערוצים שלכם,

חשבה שנייה היועצת ואמרה: אתה יודע מה,

רעיון מצוין.

שאל השר, הוא לא האמין. היא אמרה לו: כן, בטח. רק יש לי סייג קטן, החוק שאנחנו הולכים להצביע עליו עכשיו יפוג בעוד שלושה חודשים או בסיום המלחמה, לפי המוקדם ביניהם. לא הצליח להבין השר למה חוק שנועד להילחם בדבר כל כך מסית בזמן מלחמה צריך להיות רק לשלושה חודשים, אבל אמר: טוב,

זה מה שנתנה רשות היועצת, וניסה לצאת מהחדר.

אמרה היועצת, החוק לא יחול בשטחי יהודה ושומרון. אמר לה השר: תראי, ביהודה ושומרון זה רוב הבעיה, שם נמצאים רוב האנשים שהולכים לרצוח יהודים. אבל משהו בעיניים שלה הסביר לו שאין על מה להתווכח. הוא כבר היה בכיוון הדלת, אבל אז עצרה אותו היועצת ואמרה: תשמע, אדוני השר, החוק הזה, גם אחרי שתצליח לסגור את אל-ג'זירה, זה רק ל-45 ימים,

גם בשביל זה תצטרך להביא חוות דעת מקצועיות מכלל גופי הביטחון וגם מהצנזור הצבאי,

רק אם שר הביטחון מגיע לבקש מכולם יחד איתך. אומרת לו היועצת: אחרי שכל גופי הביטחון יביאו לך חוות דעת, אדוני השר, אתה תצטרך לעלות עם זה לקבינט או לממשלה, וכשהם יקבלו החלטה, פעם ראשונה במדינת ישראל צריך אישור של נשיא בית משפט מחוזי על החלטת ממשלה או החלטת קבינט, הליך שאין לו שום תקדים. אמר השר: טוב, אם זאת הדרך לסגור את אל-ג'זירה,

אני לא אוהב את זה,

זה מה שנותנת היועצת. אני יודע מי השלטון כאן. ניסה להתווכח, היא אמרה לו: תשמע, אני אלך לבג"ץ, אני אגיד שהחוק לא חוקתי. אמר השר: נתקדם.

תשמע, גם אחרי כל הדבר הזה אתה תוכל לסגור רק ערוצי תוכן ישראליים. קפץ השר ואמר: רק ערוצי תוכן ישראליים? את אמיתית? אמר ליועצת. אבל הערבים בכלל לא צופים בערוצי התוכן הישראליים כמו יס והוט, הם לא נמצאים שם בכלל. אולי לפחות באינטרנט תיתני לי לסגור. אמרה לו היועצת: אין בעיה, אני אתן לך באינטרנט, אבל רק בשרת ישראלי. אמר לה השר: סליחה, שרת ישראלי? ממתי אל-ג'זירה יושבת על שרת ישראלי? אבל משהו בעיניים שלה הסביר לו שאם הוא יתווכח, חבל על הזמן, תהיה מניעה חוקתית בכלל על כל החוק הזה.

ביקש וממש ניסה השר בניסיון אחרון ואמר לה: תראי,

אולי אני אוכל להטיל סנקציות על הכתבים שלהם שמסתובבים בארץ? משהו להעניש אותם אם הם משדרים עבור אל-ג'זירה אחרי שהחלטתי לסגור אותו? מה פתאום, צעקה. היא אמרה לו: זאת פגיעה בחופש הביטוי. אתה תפגע בכתבים של אל-ג'זירה? אתה תטיל עליהם סנקציות? אתה, קרעי?

אתם, הכנסת, תעשו דבר כזה? בשום פנים ואופן. טוב, ניסה לומר, לפחות נחרים להם את הציוד. אמרה לו: בסדר, אתה יכול להחרים להם רק מצלמות גדולות, אבל אם הם ישדרו מהטלפון הנייד שלהם, בזה לא תוכל לגעת בשום אופן. שמע את כל זה השר ואמר לה: טוב,

מה אני אוכל לעשות בכל אופן? מה את כן משאירה לי ביד? אמרה לו היועצת: אדוני השר, אתה אמיתי? אתה השר קרעי, אתה תהיה השר הראשון בישראל שחותם על סגירת אל-ג'זירה. אתה אפילו תוכל להעלות על זה סרטון לטיקטוק, תוכל להעלות מזה סרטון לרשתות שאתה סגרת את אל-ג'זירה. זה נכון שהם ימשיכו לשדר בכל דרך, זה נכון שהכתבים שלהם ימשיכו להסתובב בכל מקום,

תוכל להגיד שאתה סגרת את אל-ג'זירה. רגל בדלת, אמר השר, זה מה שנותן לנו השלטון המרכזי בצלאח א-דין. על זה, לצערי, אנחנו מצביעים היום. אז אתה נגד או בעד?

החוק שאנחנו הולכים להצביע עליו היום הוא חוק בעייתי מאוד. הוא חוק שלא באמת יסגור את אל-ג'זירה, תודה רבה.

תנצל את כל הזמן. יש לך עוד עשר, עליי. קיבלתי. החוק הזה, לצערי, לא יסגור את אל-ג'זירה. הם יוכלו להמשיך לשדר, יוכלו להמשיך לצפות בהם בכל פלטפורמה כמעט,

הם יוכלו להמשיך לשדר מכל מקום בארץ באמצעות הטלפון הנייד. יש כאן עמדת קואליציה. אנחנו מקבלים עלינו את דין הקואליציה, כי אנחנו בזמן מלחמה ולא גורמים לזעזועים מיותרים, אבל לצערי, החוק הזה הוא בעייתי מאוד.

תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה, חמש דקות לרשותך. אדוני היושב בראש, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, אזרחי ישראל: "הווי מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, והווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה" הכלל הזה של חכמינו הוא נכון בכל תיקון שאנחנו עושים, בוודאי תיקון שאנחנו מחוקקים בספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו צריכים להניח על שתי כפות המאזניים ולשקול את הרווח מול ההפסד, כדי שלא יצא שכרנו בהפסדנו. כשאנחנו מחילים את הכלל החשוב הזה על הצעת החוק הזאת, שהכותרת התקשורתית שלה כמו ששמענו היא "סגירת אל-ג'זירה", אי-אפשר להימלט מהמסקנה שההפסד גדול מהרווח. לא שאין רווח, ולא שצריך לאפשר לערוץ הזה שפוגע בביטחון המדינה לשדר גם מישראל, צריך לסגור לו את השלטר אתמול, אלא שהחוק הזה לא יעשה זאת, ולעומת זאת ההפסד שהחוק הזה גורם לכנסת עצום. לכן התנגדתי ואני מתנגד לחקיקת החוק הזה, ואני אסביר את זה לאזרחי ישראל כאן, ואני מציע גם שתקראו את החוק בעצמו ותוכלו להגיע למסקנה הזאת לבד. החוק הזה בעצם יאפשר להורות, אדוני היושב-ראש, כמו שאמר כאן קודמי, לספק תכנים להפסיק לתת שירות, לחסום אתר אינטרנט רק אם השרת שלו בישראל, לסגור משרדים אם הם בישראל, ולהחרים מכשירים, רק כאלה שמשמשים את הערוץ באופן ישיר. בפועל זה מעט, לא בלתי חשוב, אבל מעט, מעט מאוד, מכיוון שרוב מכריע של צרכני אל-ג'זירה בישראל צופים דרך צלחות או דרך שרת אינטרנט חיצוני, לא דרך הספק, כיוון שהאינטרנט והמשרדים, אפשר בדקות ספורות להעביר אותם מחוץ לקו הירוק, מה שנקרא, וגם הטלפונים יכולים להיות מצלמות היום, גם אם הם לא ממש מכשירים רק של הערוץ, ולכן גם אותם לא יוכלו להחרים. אבל מה ההפסד ומה הנזק? וזה הנזק הגדול. שהקואליציה שלנו, שעד אתמול נופפה ברפורמה המשפטית, שעד אתמול עמדה, ובצדק, על הזכות הקדושה של הציבור לחוקק, לבטא את רצונו, הדבר הקדוש בבית הזה, שהבית הזה נוסד עליו, שהוא פועל מכוחו, שהוא צריך להגן עליו, אנחנו מקבלים על עצמנו בחקיקה,

את עולה של הדיקטטורה של האוליגרכיה השיפוטית. כי הרי מה אנחנו עושים בחוק הזה? אנחנו באים בשם הכנסת, בשם הציבור, להעניק סמכות לממשלה להפעיל או לעשות משהו בתחום של מדיניות ביטחון. ועכשיו באה היועמ"שייה, חברת הכנסת מירב, זה מפריע. בממשלה, ויותר גרוע מזה כשזה בא מהייעוץ המשפטי מהכנסת, ואומרת לנו: חכה חכה חכה, אתה חבר כנסת, מה אתה חושב, אתה בא פה להפעיל סמכות? קודם כול, אתה לא תיתן פה סמכות יותר מדי. אתה תעשה את זה מאוד מצומצם. אתה לא תיירט תכנים, למרות שאפשר, אתה לא תיירט את אותות השידור ותסגור את הצלחות, למרות שאפשר. אתה תעשה את זה רק בהוראת שעה. ביטחון המדינה, הוראת שעה, רק שלושה חודשים. אתה תעשה את זה רק בשעת מלחמה. אתה תעשה את זה רק ל-45 יום. אחר כך תצטרך את כל הפרוצדורה מחדש. והעיקר, וזה העיקר מבחינתם, וזה היה צריך להיות העיקר מבחינתנו בבית הזה, שזאת הקדושה שלו, רצון הציבור זאת הקדושה שלו, זה הערך שלו, האמיתי. אנחנו פועלים פה רק מכוח הציבור, רק מכוח הציבור. רצון הציבור הוא הבית הזה. בלעדיו אין כלום.

וזה נקרא לחלל את הבית, כיוון שהעיקר הוא הסעיף שבו באה היועצת המשפטית לממשלה ולכנסת ואומרת: לא,

לא תקנו סמכות לממשלה לעשות פעולה בנושא שהוא מדיניות ביטחון, לא פחות, בלי שהאח הגדול מאריסטוקרטיה, עם הדם הכחול, מהאוליגרכיה השיפוטית, יחזיק לכם את היד ויאמר לכם שזה מאושר. לכן חבר הכנסת אחמד טיבי תומך בחוק. האם השופט מבין במדיניות?

האם השופט מבין בביטחון?

ואני עוד זוכר את ההרצאות, אני לא רוצה לומר של כמה שרים, שאמרו לי איך שופטים היו ואיזה קרבות היו לנו מול בג"ץ בגדר ההפרדה וכל שאר הדברים. מה, הם מבינים בביטחון? הם מבינים במדיניות? אבל עכשיו הוא יקבע. ומי נותן לו את הסמכות הזאת?

וזה אחרי כל האילוצים שאמרתי וכל המגבלות וכל חוות הדעת, שזה חשוב שיהיו,

שזה יהיה על בסיס תשתית עובדתית. ועל מה מדובר, אדוני? לא על זכויות טבעיות, גם לא על חופש ביטוי. על הזכות לשדר כאן. היא זכות אזרחית, היא זכות מוקנית, אפשר להקנות אותה ואפשר שלא. בטח שאסור להקנות אותה לאויב. עוד משפט אחד אני רוצה לומר לידידי חבר הכנסת פוגל, שאני מעריך. אני מאוד מסופק שזה יקרה, אבל אני מניח כאן את התקווה שחבר הכנסת פוגל אמר שבמושב הבא יחוקק כאן חוק חדש, עם שיניים, עם סמכויות, בלי אישור שופט, שיכסה על הנזקים שהחוק הזה גורם, לעניות דעתי. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי. כבוד היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, האמת, מלבד העובדה שהממשלה הזאת היא ממשלת מחדל, היא מבולבלת, וכשהיא מבולבלת היא מוציאה מתחת ידיה חוקים מטומטמים, חוקים נוראים, חוקים אנטי-דמוקרטיים, תחת העלטה של אווירת מלחמה. אני מבין שערוץ 11, 12,

לא רוצים להעביר את התמונה האמיתית של המציאות, של מה שמתרחש בעזה, את הזוועות.

אנטי-דמוקרטי, לא מקצועי, אבל החליטו. אבל יש כאן ניסיון למנוע מהציבור לראות את מה שאל-ג'זירה מפרסמת ומשדרת, את האמת על מה שמתרחש בעזה. זה נקרא פגיעה בוטה בחופש הביטוי ובחופש לצרוך מידע, ודווקא בתקופת מלחמה. ולכן, לא פלא שכשאני השתתפתי אני ראיתי מי בא להשתתף, הכי קיצוניים בבית הזה. אבל מתברר שיש להם ספונסר שהתקשר מהבית חולים, נתניהו, ליושב-ראש הקואליציה, להגיד לו: תקדם את זה היום. אבל גם אחרי הצעת החוק הזאת, גם כשהיא תתקבל, אדוני היושב-ראש, אל-ג'זירה תמשיך לשדר, אנשים ימשיכו לראות אותה, בעולם יש את הטכנולוגיה הזאת, יש מכשירי פלאפון, יש רסיבר, יש הכול, יש צלחות.

ראש הממשלה והקואליציה רוצים הצעה פופוליסטית כדי להגיד: העברנו חוק. האמת היא שאתם זוחלים על ארבע כדי לבקש טובות מקטר, זוחלים על ארבע פעם אחר פעם. פעם ביקשתם מזוודות,

דברים חשובים של עסקה לשחרר החטופים, עסקת חילופין. מי עושה את זה? קטר ומצרים, מצרים וקטר. אתם כל שני וחמישי שם. יש מין אוקסימורון בהתנהגות שלכם, דבר והיפוכו. ברשותך, אני אגיד את מה שאמרתי בערבית.

להלן תרגומם: מה הפחד הזה מאל-ג'זירה? הפחד הוא מהאמת שאל-ג'זירה משדרת. התחנות הישראליות לא משדרות את הכיעור והפשעים שקורים בעזה, ואל-ג'זירה משדרת אותם לאנשים. האנשים רוצים לראות, אנחנו רוצים לראות את הכיעור הזה. זו הזכות לחופש הביטוי,

השימוש במידע וזכות התקשורת. אני שומע כאן רבים שמעבירים ביקורת על קטר וכו', אבל אתם זוחלים על ארבע, אתם זוחלים על הידיים והרגליים כדי שקטר תיתן לכם סיוע בעסקה להחזרת החטופים. אתם עושים דבר והיפוכו. זו הצעת חוק פופוליסטית, ובסוף אפילו אחרי החוק, אל-ג'זירה תמשיך לשדר, כי יש,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 אדוני,

תן לי להקשיב. הוא אומר משהו בערבית.

( יש טכנולוגיה. יש אמצעים טכנולוגיים שמאפשרים לאזרח לראות.) על הברכיים, החמאס. על הברכיים.

מי זה? אני,

חברת הכנסת שרן מרים השכל, שלוש דקות לרשותך. חבר הכנסת אלקין הגיע. אני עוזר לך. תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב. שלוש דקות, כן? רגע, אני אאפס עוד פעם ואתחיל, למרות שאני תמיד מוסיף. צריך את הגובה, מה לעשות? יש כאלה שקצת גבוהים יותר. הם גבוהים, את לא נמוכה. חבריי חברי הכנסת, עלו לכאן כמה חברי כנסת שדיברו על ערוץ אל-ג'זירה כאילו הם לא באמת מבינים מה זה הערוץ הזה. אז בואו נבהיר בצורה מאוד מאוד ברורה: אל-ג'זירה הוא ערוץ אנטישמי, גזעני, שמייצר תעמולה שקרית, ומסית לדעתי מיליארדים, אבל מיליארדים, כנגד יהודים וכנגד אזרחי ישראל ומדינת ישראל. הגורל שלנו כאן במדינת ישראל, כל האזרחים, מכל המגזרים, מכל הדתות, קשור יד ביד בסכנה הביטחונית שהסביבה שלנו במזרח התיכון מייצרת. גם ב-7 באוקטובר נרצחו אזרחים ישראלים מדתות שונות, ממגזרים שונים,

האתגר הזה, האתגר הביטחוני, הוא של כולנו. כולנו כאן חיים על החרב, וערוץ אל-ג'זירה הוא ערוץ שמעודד את האלימות הזו, מעודד את הגזענות והאנטישמיות ומלבה את השנאה כלפי ישראל וכלפי אזרחיה. אבל שישה חודשים, שישה חודשים לקח לכם, לא עד שסגרתם את ערוץ אל-ג'זירה אלא שהבאתם חוק עכשיו שיאפשר,

סגירה של אל-ג'זירה. זה היה בידיים של נתניהו. למה הוא לא סגר את ערוץ התעמולה השקרי המסוכן הזה? למה שישה חודשים אחרי זה הערוץ הזה עדיין עובד? כתבים שלו עדיין נמצאים כאן על אדמת ישראל ועדיין משדרים מפה, משדרים שקרים מוחלטים, תעמולה. אנחנו מביאים עכשיו חוק שבעצם יאפשר לראש הממשלה לסגור את הערוץ עוד פעם.

אני מאוד מאוד מקווה שלסגור את הערוץ הזה לא ייקח עכשיו שישה חודשים. זו משימה שלכם עכשיו לסגור את הערוץ הזה בתוך כמה ימים. הערוץ הזה הוא סכנה ביטחונית אמיתית למדינת ישראל. הוא מלבה את השנאה ואת האלימות כלפינו, ובטח בתקופה הזו אין דבר יותר מסוכן מזה. מי שניסה לדבר על קטאר לפני כן, צריך להבהיר בצורה מאוד מאוד ברורה, אולי, השר קרעי, כדאי שאת המסר הזה תעביר לנתניהו: קטאר היא מדינה תומכת טרור, שמאכסנת במדינה שלה מחבלים טרוריסטים, שלא אכפת להם אם זה ילדים,

בזוועות הכי אכזריות. היא מימנה, מימנה את הטבח הזה, ומימנה את האנשים שנמצאים מאחורי הטבח הזה. על הדבר הזה אסור לנו לסלוח לקטאר. המסר הזה צריך לעבור באופן ברור גם לראש הממשלה וגם לקטאר. תודה רבה. חבר הכנסת זאב אלקין, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, שר התקשורת, שהחוק הזה רלוונטי אליו, חבריי השרים וחברי הכנסת, אנחנו כאן באירוע מאוד מאוד מעניין, אני חייב להגיד, עם קצת תחושת דז'ה וו. ראיתי פה עכשיו באולם את חבר הכנסת עודד פורר. בתחילת המלחמה, נדמה לי שזו הייתה אחת מההצעות לסדר-היום הראשונות שעלו לדיון כאן במליאה, ונדמה לי שאתה, השר, ענית עליה אז. עלתה הצעה לסדר-היום של חברי הכנסת, אני הייתי בהם, אני ואתה ועודד.

אדוני היושב-ראש, אני וחבר הכנסת פורר היינו בין אלה שהעלו לסדר-היום של המליאה את הצורך לסגור את אל-ג'זירה. גם היה דיון בוועדת חוץ וביטחון. היה דיון בוועדת חוץ וביטחון. השתתפנו בו, כן. גם בעקבות ההצעה הזאת היה אחר כך דיון בוועדת חוץ וביטחון, אתה צודק,

כי היו בתוקף תקנות חירום שאפשרו לסגור את אל-ג'זירה. החוק הזה, כן, החוק הזה, עבר כל מיני שינויים. היה אפשר בקלות לעשות את הפעולה, התקנות היו קשות יותר. אנחנו הקלנו בחוק הזה לעומת, אבל הבעיה לא הייתה הקושי של התקנות, הגעת שם כבר לארץ המובטחת. לא קיבלנו את הסכמת שר הביטחון.

לזה הוא רצה להגיע. הבאת לו להנחתה. לא קיבלת את הסכמת שר הביטחון כשברור, אתה שחקן שחמט. מי אמר אז לשר הביטחון לא לתת לך את ההסכמה? אני אגלה לך סוד. מי שבחוק הזה מקבל את הסמכויות ומי שהיום התקשר ליו"ר הקואליציה והנחה אותו להעביר את החוק הזה

ראש הממשלה. כשהסמכויות אצל ראש הממשלה,

אני שמעתי מראש הממשלה באותם חודשים והוא הסביר למה לא נכון לסגור את אל-ג'זירה. לכן לא רק ששישה חודשים, אדוני השר, הממשלה לא מצליחה להכניע את רצועת עזה ולכבוש את רצועת עזה, בשישה חודשים היא לא מצליחה

לכן, כאן יתחיל המבחן הגדול, כשהחוק הזה יעבור, ואני שמח שמנענו שם כל מיני ניסיונות הזויים שהיו בוועדה להפוך את זה לחוק הזוי, והוא מגיע בנוסח מתוקן ונכון. אנחנו נתמוך בו וראש הממשלה יקבל את הסמכויות, אבל כאן מתחיל המבחן. זו לא חוכמה להוציא ציוץ, הודעה לתקשורת שהוא התקשר לאופיר כץ. החוכמה תהיה שלא יידרשו עוד שישה חודשים להפעיל את החוק הזה עכשיו ולסגור את אל-ג'זירה. כאן תיבחנו, כי בינתיים, כשהייתה אפשרות לסגור את אל-ג'זירה, פחדתם לעשות את זה.

יש חוק, הוא מחליף את התקנות, נותן את כל האפשרויות, וכאן יגיע המבחן האמיתי, לא בדיבורים אלא בעשייה. הערוץ הזה צריך להיסגר, ומכאן ולהבא, מהיום בערב,

אדוני השר, על ראש הממשלה, ובוא נראה כמה זמן ייקח לעשות את זה. אני מצפה ממך לעלות כשזה יהיה עוד כמה ימים, אני חושב שזה צריך לקרות לאלתר, ואתם תקבלו מאיתנו גיבוי לזה, כי הערוץ הזה, אין לו מקום להיות ערוץ שמשדר ופועל כאן, במדינת ישראל.

אני מזמין את שר התקשורת שלמה קרעי לסכם את הדיון. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לברך על אישור החוק לסגירת שידורי אל-ג'זירה בישראל. זה הטקסט, תוכן הדברים שלו: אל-ג'זירה פגעו בביטחון ישראל, השתתפו באופן פעיל בטבח ב-7 באוקטובר והסיתו נגד חיילי צה"ל. הגיע הזמן לסלק את השופר של החמאס בעזה,

חבר הכנסת אלעזר שטרן, לא להפריע. לא להפריע לראש הממשלה בדברים שלו. כשאני אסיים את דבריו תפריע לי. ערוץ הטרור אל-ג'זירה,

חבר הכנסת ווליד, די. לא להפריע. ערוץ הטרור אל-ג'זירה לא ישדר יותר מישראל. בכוונתי לפעול מיידית בהתאם לחוק החדש כדי לעצור את פעילות הערוץ. עד כאן דברי ראש הממשלה. נאחל לו מכאן רפואה שלמה, בעזרת השם, אמן. שישוב לאיתנו הראשון בבריאות איתנה ונהורא מעליא ושימשיך להנהיג את מדינת ישראל לאורך ימים ושנים טובות. ערוץ אל-ג'זירה פועל מישראל זה שנים רבות ומשמש כזרוע התעמולה של תנועת החמאס. שידורי הערוץ הכילו בין היתר שידורי הודעות צבאיות של תנועת החמאס, סילוף עובדות באופן שהביא להסתת המונים ולהתפרעויות, צילום ופרסום של מיקום כוחותינו ועוד. הערוץ עודד את המאבק המזוין נגד מדינת ישראל ועמד לצד מחבלי החמאס, וכתביו אף נטלו חלק פעיל בטבח הנורא. אי-אפשר לסבול שכלי תקשורת עם תעודות עיתונאי של לשכת העיתונות הממשלתית, עם משרדים וכתבים בישראל, יפעל מתוכנו כנגדנו, בוודאי בשעת מלחמה. למרות כל המהמורות המשפטיות והאיזונים המופרכים, קיבלנו כלי יעיל ומהיר לפעולה כנגד אלו המשתמשים בחופש העיתונות כדי לפגוע בביטחון ישראל ובלוחמי צה"ל ולהסית לטרור בשעת מלחמה. אני מודה ליושב-ראש הוועדה חברי חבר הכנסת צביקה פוגל ולחברי הוועדה על אישור החוק, כמו גם לייעוץ המשפטי של הוועדה ושל הכנסת על הליווי הצמוד כך שהחוק יהיה קביל משפטית, אך בעיקר יעיל וישים. חברי הכנסת, בבקשה. חברי הכנסת מהקואליציה. אדוני היושב-ראש, תכף יורידו אותי,

בבקשה. את המחלוקות המשפטיות בינינו לבין הייעוץ המשפטי הותרנו בינתיים בצד, בעקבות הסוגיות המשפטיות הדחופות הניצבות לפתחנו. את הסוגיות המשפטיות סיכמנו שנפתור בהמשך, בהצעת חוק חדשה שתוגש על ידי חברי הכנסת ותתקן כמה עיוותים ואיזונים מופרכים בעינינו. אני רוצה להתייחס רק לאחת המחלוקות, בעקבות דיבורים חסרי אחריות בתקשורת כנגד הכלי החשוב הזה במאבקנו כנגד הטרור. אני מתכוון לסוגיית הביקורת השיפוטית המובנית בהליך. בתחילת הדרך הייעוץ המשפטי לממשלה כתב חוות דעת הקובעת כי את אישור התקנות לשעת חירום עוצרת מניעה חוקתית, בגלל שלדעתם נדרש ששופט יאשר את הצווים שהוצאו כנגד גופי שידור כאלה טרם כניסתם לתוקף. לא הסכמנו לכך בשום פנים ואופן, ובסופו של דבר הוסכם שהצווים ייכנסו לתוקף באופן מיידי, כלומר, יוחרם ציוד השידורים, ייסגרו המשרדים וכו', ורק לאחר מכן תהיה ביקורת שיפוטית,

ביקורת שיפוטית שקיימת על כל עניין במדינה הזו, כולל סוגיות הנוגעות למדיניות ציבורית, כמו חוק הגיוס שעומד היום על הפרק ועוד. בחוק שאושר בוועדה ביצענו שינויים נוספים במטרה להקל על ביצוע התהליך, כמו מתן אפשרות לראש הממשלה לבחור אם להביא את הנושא בפני הקבינט או הממשלה, וקביעה שגוף ביטחון כלשהו לא יוכל לעכב את התהליך באמצעות אי-מתן חוות דעת, כמו שכבר קרה לנו בעבר. הכנסנו לחוק גם אפשרות להחרמת טלפונים ניידים המשמשים לשידורים ועוד. את הסוגיה של הביקורת המשפטית, שהיא אכן סוגיה מהותית וחשובה, לא הצלחנו לפתור בסד הזמנים הקצר של סיום כנס החורף,

בשל צורכי הביטחון, החלטנו לאשר את החוק ולפעול בהמשך עם הצעת חוק חדשה. מייד עם אישור החוק אני מתכוון, יחד עם ראש הממשלה, לפעול ליישומו במהירות. זה כולל את סגירת אל-ג'זירה, אל-מיאדין וגופי שידור זרים נוספים המסכנים את כוחותינו בשטח ובכך פוגעים פגיעה ממשית בביטחון המדינה באמצעות שידוריהם. משרד התקשורת בראשותי ימשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת למנוע פגיעה בביטחון המדינה, בלוחמי צה"ל ובכוחות הביטחון. כל פעולה כזאת בנושאים הנוגעים לביטחון המדינה נעשית בתיאום עם גורמי הביטחון. אנחנו עושים את זה בכל ימות השבוע כדי להגן על המדינה היקרה שלנו בכל החזיתות, ביבשה,

בים, במרחב הספקטרום ובמרחב התודעתי.

אבל "ואתם תחרישון" זאת משימה שמוטלת עלינו, להחריש, להשתיק את התקשורת הפוגעת בביטחון המדינה, וכך נעשה, בעזרת השם. לסיום, עד שעליזה תסיים לגייס כאן, סיימנו. אז כך נעשה, בעזרת השם. לחברת הכנסת מלינובסקי אני רוצה לומר: את הוספת כאן חטא על פשע. גם לא קראת טוב את החוק,

אם לטענתך יש כאן חוק בעייתי, לא טרחת להגיע לוועדה לנסות לשנות אותו. מתי אתם מביאים הצעת חוק נגד הנמל של קטר? תודה רבה. חבר הכנסת גלעד, בבקשה. לא, אני רוצה להתארגן. חברי הכנסת, בבקשה לשבת. אנחנו עוברים להצבעות בקריאה שנייה, חבריי חברי הכנסת. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצת סיעת יש עתיד, חברי הכנסת יאיר לפיד,

קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק,

בועז טופורובסקי,

ולדימיר בליאק,

טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז,

נאור שירי, שלי טל מירון וירון לוי. אתה

קודם נצביע על סעיף 1 כנוסח הוועדה.

סעיף 1 נתקבל. להלן תוצאות ההצבעה: 66 בעד, שלושה מתנגדים. אני קובע שסעיף 1, כנוסח הוועדה, עבר בקריאה שנייה. עכשיו נצביע על הסתייגות מס' 6. הצבעה. הסתייגות 6 לא נתקבלה. היו"ר ארז מלול: להלן תוצאות ההצבעה: 14 בעד, 49 נגד, שלושה נוכחים. 50 נגד? לימור, בסדר, 50 נגד, שלושה נוכחים. אני קובע שהסתייגות מס' 6 הוסרה. ההסתייגות הבאה, חברת הכנסת מירב? הסתייגות 12. אפשר להצביע על 7 עד 11. אני עוברת ל-12. אנחנו עוברים להצביע על הסתייגות מס' 12. הצבעה. הסתייגות 12 לא נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 11 בעד, 50 נגד, שלושה נמנעים, חמישה נוכחים. אני קובע כי הסתייגות מס' 12 הוסרה. 51. כל ההסתייגויות עד 51. אני עובר להצבעה על הסתייגות מס' 51. הצבעה. הסתייגות 51 לא נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 19 בעד, 52 מתנגדים,

אני קובע שהסתייגות 51 הוסרה. 60. אני עובר להצבעה על הסתייגות מס' 60. הצבעה. הסתייגות 60 לא נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 23 בעד, 52 נגד. אני קובע כי הסתייגות מס' 60 הוסרה. 67. אני עובר להצבעה על הסתייגות מס' 67. הצבעה. הסתייגות 67 לא נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה, תשעה בעד, 59 נגד, נוכח אחד. אני קובע כי הסתייגות 67 הוסרה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצביע על סעיף 2 כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיף 2, כהצעת הוועדה, נתקבל. להלן תוצאות ההצבעה: 72 בעד, מתנגד אחד, שני נמנעים, שבעה נוכחים. כנוסח הוועדה, סעיף 2, כנוסח הוועדה, עבר. הסתייגות מס' 83. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 83. הצבעה. הסתייגות 83 לא נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: תשעה בעד, 58 מתנגדים, שני נמנעים, שני נוכחים. אני קובע כי הסתייגות 83 הוסרה. להוסיף את גלעד קריב. 86. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 86. הצבעה. הסתייגות 86 לא נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 19 בעד, 58 מתנגדים. אני קובע כי הסתייגות מס' 86 הוסרה. 101. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצביע על סעיפים 3 ו-4 כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיפים 3 4, כהצעת הוועדה, נתקבלו. להלן תוצאות ההצבעה, 71 בעד, עשרה מתנגדים, נוכח אחד. אני קובע כי סעיפים 3

כנוסח הוועדה, אושרו בקריאה שנייה. כעת עוברים להצבעה על הסתייגות 101. הצבעה. הסתייגות 101 לא נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 20 בעד, 58 נגד. אני קובע כי הסתייגות 101 הוסרה. אנחנו מסירים את כל שאר ההסתייגויות, גם, האופוזיציה הסירה את שאר ההסתייגויות, ולכן נצביע על סעיפים 5 עד 7 כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיפים 5 7, כהצעת הוועדה, נתקבלו. להלן תוצאות ההצבעה: 71 בעד, עשרה מתנגדים, נוכח אחד. אני קובע כי סעיפים 5 7, כנוסח הוועדה, התקבלו. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית, כולל לוח התיקונים. הצבעה. חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה, חרבות ברזל),

להלן תוצאות ההצבעה: 71 בעד, עשרה מתנגדים, נוכח אחד. אני קובע כי הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. הנושא הבא על סדר-היום, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 157), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את ידידי חבר הכנסת יעקב אשר, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, להציג את הצעת החוק, בבקשה. חבריי חברי הכנסת,

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השרים, שר הפנים, חוק שלך, עבורך, עבור המשרד שלך, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 157), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. סעיף 9ב לפקודת העיריות מסמיך את שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה שמונתה לעניין זה, לקבוע בצו כי אזור שנמצא בתחום רשות מקומית אחת או יותר ולא נכלל בו שטח למגורים בלבד, יחולקו ההכנסות מארנונה כללית או תשלומי חובה האחרים בין אותה רשות מקומית לרשויות מקומיות אחרות הסמוכות לה או הגובלות בה.

במטרה לסייע לרשויות מקומיות שאין בשטחן די שטחי מסחר, תעשייה או תעסוקה, המהווים חלק חשוב מהכנסות הרשות המקומית. הרציונל של הסמכות לקבוע צו חלוקת הכנסות בא לבטא צדק חלוקתי: לקחת אזור שהמדינה הקצתה למסחר ותעסוקה, שהוא משרת ומתפרנס מכלל האזור ומערים אחרות, היו כמה ערים, בשטחים הכבושים. זה מנוגד לחוק הבין-לאומי. אנחנו במדינת ישראל עכשיו, לא בבן-לאומי. שהוא משרת ומתפרנס מכלל האזור ומערים אחרות, ולחלק את ההכנסות עם יתר הרשויות הסמוכות אליו, וכך לחזק את החוסן הכלכלי של אותן רשויות כך שכל תושב יקבל את המגיע לו, גם אם הוא גר בעיר שיש בה פחות אזורי תעסוקה או מסחר, מסיבות תכנוניות או סיבות אחרות. בהתאם לכך, בהצעת החוק שיזמתי, מוצע לקבוע כי יהיה אפשר להחליט על חלוקת הכנסות כאמור גם אם הרשויות המקומיות הסמוכות לרשות המקומית שבתחומה נמצא השטח האמור או הגובלות בה נמצאות באזור יהודה והשומרון. הצעת החוק מוגשת בצירוף הסתייגויות. אבקש כי הכנסת תדחה הסתייגויות אלה ותתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח הוועדה. תודה רבה. תודה רבה. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת למסור את הודעתו. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדות הבאות: מטעם סיעת העבודה: בוועדה לביטחון לאומי, במקום חברת הכנסת אפרת רייטן מרום יכהן חבר הכנסת גלעד קריב, בוועדת החוץ והביטחון, במקום חבר הכנסת גלעד קריב, שכיהן כממלא מקום קבוע, תכהן חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. מטעם סיעת הימין הממלכתי: בוועדת החוץ והביטחון, במקום חבר הכנסת זאב אלקין יכהן חבר הכנסת גדעון סער, במקום חברת הכנסת שרן מרים השכל, שכיהנה כממלאת מקום קבועה בוועדה, יכהן חבר הכנסת זאב אלקין, בוועדת החינוך התרבות והספורט, במקום חברת הכנסת שרן מרים השכל תכהן חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. ועדת הכנסת החליטה כי הצעות החוק הבאות יועברו לדיון בוועדות כמפורט להלן: ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון, פנייה מוקדמת), התשפ"ד 2024, פ/4270/25, של חבר הכנסת אברהם בצלאל וקבוצת חברי הכנסת. ועדת העבודה והרווחה תדון בהצעות חוק הבאות: 1. הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון, תקופת צינון לעובד ציבור ברשויות פיננסיות),

פ/3753/25, של חבר הכנסת שלום דנינו, 2. הצעת חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים (תיקון, חובת מענה הולם), התשפ"ג 2023, פ/3886/25,

הגברת הסנקציות על ניכויים משכר עבודה בניגוד לדין), התשפ"ד 2024, פ/4233/25, של חברת הכנסת אפרת רייטן מרום.

תודה רבה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצת העבודה וקבוצת יש עתיד, נכון? נעבור להנמקת ההסתייגויות. חברת הכנסת מרב מיכאלי, חמש דקות לרשותך. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, לפנינו עוד חוק שמזיק למדינת ישראל פעמיים: פעם אחת הוא פוגע פגיעה אנושה בלגיטימיות הבין-לאומית של מדינת ישראל, במיוחד בימים הכל-כך רגישים האלה, אנחנו כבר במפולת מדינית שמביא עלינו בנימין נתניהו בשבתו כראש ממשלה, וכל אלה ששם זורקים עוד ועוד גפרורים או שמן למדורה, אז אנחנו עכשיו מצביעות ומצביעים פה על עוד חוק של סיפוח דה פקטו, שמחיל עוד חוק ישראלי על יהודה ושומרון, בניגוד לכל מה שמותר בחוק הבין-לאומי. הדבר השני הוא שהוא מחיל עוד חוק שמייצר עוד אי-שוויון,

פריבילגיות, עוד תנאים עודפים וטובים יותר להתנחלויות שבגדה המערבית על פני היישובים שבתוך מדינת ישראל, וספציפית הפער ההולך וגדל והבלתי-נסבל בין ההפקרה של הצפון ושל הדרום לעומת הפינוקים שזורקים על ההתנחלויות כל הזמן. בזמן שהצפון מפונה כבר חצי שנה בלי שום אופק לעשרות אלפי תושבות ותושבים לחזור הביתה, בזמן שבדרום עוד בכלל לא התחילו להחליט מי ייתן להם את הפיצויים שמגיעים להם כדי לבנות מחדש את הבית שלהם, שנהרס באסון שקרה במשמרת ובאחריות מוחלטת של הממשלה הזאת, מה דחוף לממשלה הזאת להביא? עוד פינוקים להתנחלויות, על חשבון הדרום והצפון והפריפריה וכל אזרח ואזרחית בתוך תחומי מדינת ישראל. ולכן, חברותיי וחבריי, באמת, כמות נזק מרשימה בחוק אחד. אומנם זה דבר מאוד מקובל בממשלה הזאת, אפשר בהחלט לראות את זה על הרבה מאוד מהחוקים שהם מביאים כאן במשך השנה וחצי האחרונות, ועדיין, מן הראוי להצביע נגד בכל הכוח. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. עשר דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, לפני שאני מתייחסת לחוק, שאכן שווה להתייחס אליו ולהתנגד לו בצורה מאוד ברורה, ברצוני להתייחס לעובדה שהיום באופן מקומם משלחת של ועדת המעקב העליונה של האוכלוסייה הערבית הגיעה לירושלים המזרחית ורצתה להיפגש עם אנשי אל-וקף במסגד אל-אקצא, ולא רק שהמשטרה עיכבה וניסתה למנוע את הביקור בכל מיני דרכים, אלא היא גם מנעה מיושב-ראש ועדת המעקב העליונה, חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה, להיכנס למסגד ולהשתתף בפגישה הזו. היא הרביצה מכות מאוד קשות למוחמד אסעד כנאענה, אחד מחברי הנהגת הוועד, דבר שגרם לו לטיפול בבית חולים. ההתנהלות הזו של השוטרים, שלצערי הרב קורית גם נגד מתפללים רבים שמגיעים להתפלל בחודש רמדאן, הינה מקוממת. להתנכל ככה להנהגת האוכלוסייה הערבית, זה עובר כל גבול הגיוני. נמנע מחבר הכנסת לשעבר, מנהיג של האוכלוסייה הערבית, להיכנס למסגד. שמישהו מהמשטרה יסביר מה העילה למניעה הזו ולמה הם לא אפשרו לו לקיים את הפגישה הזו. אני חושבת שהגיע הזמן שגם בממשלה יבינו שהם צריכים להגיש דין וחשבון על העבירות שהם עוברים. בעניין החוק שנמצא מולנו היום להצבעה, כבר הזהרנו כשזה הובא לקריאה ראשונה. זה חוק שנראה כאילו אזרחי תמים, מדבר על ארנונה ועל גביית ארנונה ועל צדק חלוקתי, פתאום רוצים לחלק את הגבייה של הארנונה, ומתחת למעטפת הזו, שנראית יפה, מתחת לבגד היפה, מסתתר דבר מכוער, מסתתר פשע, לא פחות מזה, שמעודד את ההתנחלויות ונותן להתנחלויות שמוקמות על אדמות פלסטיניות מעמד יותר טוב אפילו מאנשים שגרים בערים ובכפרים וביישובים בתוך מדינת ישראל. עכשיו, זה לא רק, פעם היה ידוע לכולם שהקמת התנחלויות בשטח כבוש היא עבירה על החוק הבין-לאומי, ושינוי דמוגרפי וגם גיאוגרפי של שטח כבוש הוא דבר שאסור לעשות, בכל זאת, שטח מדינת ישראל, שטח מדינת ישראל.

את יכולה גם לצאת. את לא צריכה להיכנס. את יכולה לצאת, להזכיר לך. אני מפריעה לך, להציק לך, כרגיל, המילה שקט.

ההתנחלויות הן פשע מלחמה. זה שחושבים שאפשר להסתיר את זה בכל מיני חוקים שלא רק עושים לגליזציה והופכים אותן לכשירות, אלא נותנים להן מעמד יותר גבוה מאנשים שחיים בתוך גבולות המדינה, לצערנו הרב, בימים האחרונים ומאז שהתחילה המלחמה אנחנו שומעים על הסתערות של שרים בתוך מדינת ישראל שבאו לשרת רק מגזר אחד בציבור, המתנחלים, שבאו לשרת את האדונים האלה שמצביעים עבורם, אם זה בהרחבת ההתנחלויות, אם זה בגזל עוד קרקעות. מתחילת המלחמה עד עכשיו סמוטריץ' שם את היד על 27,000 דונם בשטחים הפלסטינים. מה זה אם לא גנבה תחת מעטה המלחמה? היום חילקו והרסו בתים באום אל-ח'יר שבבקעה. למה? פשוט מאוד, כי חושבים שאפשר לעשות הכול ואף אחד לא יתחשבן איתם ואף אחד לא יגרום להם להתעשת. אחר כך בקואליציה הזו שואלים את עצמם למה העולם נגדנו. העולם אחרי 7 באוקטובר לא היה נגד מדינת ישראל, העולם גילה אמפתיה ותמיכה בלתי מסויגות אחרי 7 באוקטובר. העולם היום מתחיל להבין שמה שקורה, המלחמה הזו שמדינת ישראל מובילה לא רק בעזה, בעיניי בעזה בצורה הכי נפשעת, אבל גם בשטחים, בגדה המערבית, בפינוי יותר מ-20 קהילות בדואיות מאזור C, בהשתלטות על אדמות. אחר כך שואלים למה בית הדין הבין-לאומי לצדק בהאג, ביום חמישי שעבר, הוציא עוד שני צווים חדשים נגד מדינת ישראל: האחד מדבר על לפעול לאספקת סיוע הומניטרי בשיתוף פעולה עם האו"ם, ככה קבע בית הדין הבין-לאומי, ובצו השני, שהצבא לא יפגע בזכויותיהם של העזתים כפי שהן מופיעות באמנה למניעת רצח עם. זה מה שבית הדין הבין-לאומי לצדק אומר. אנחנו פה חושבים שאם סוגרים את אל-ג'זירה, העולם לא ידע מה קורה בעזה. זהו, סגרו את אל-ג'זירה. בית הדין אומר בצורה הכי ברורה: זו כבר לא סכנת רעב אלא מדיניות הרעבה מכוונת. לפחות 32 ילדים

מתו מתת-תזונה. זה מצב שאי-אפשר לשתוק עליו. התנחלויות זה פשע והרעבה זה פשע. לא יכול להיות שתינוקות וילדים, אנחנו רואים תמונות שפעם ראינו באפריקה. מי שרוצה לעצום עיניים, שיעצום עיניים, אבל שיבין שהוא מאבד צלם אנוש כאשר הוא עוצם עיניים מול מה שקורה ומול המלחמה הארורה הזו, שלא מביאה אף אחד לשם מקום. היא לא מחזירה חטופים, היא לא מבטיחה ביטחון לאזרחים הישראלים, והיא גורמת לאיבוד המוסר שנשאר בחברה הישראלית. כשאני רואה

כמויות הווידיאו שחיילים משחררים לאינטרנט על דברים שקורים שם, לא מזעזע אותי רק מה שקורה ומה שמבצעים, אלא ההנאה שנשקפת מזה, הרגשת הכבוד כשהם עושים את זה. זה צריך להדאיג כל אדם במדינת ישראל שרוצה, שמאמין, שאת השיעור הכי גדול בהיסטוריה למדנו כולנו. אני זוכרת ששאלתי את אבא שלי פעם: איך יכול להיות שהתנדבת לכוחות בעלות הברית בזמן מלחמת העולם השנייה, כאשר הבריטים היו הכיבוש פה? הוא אמר לי: אני לא התנדבתי לכוחות הבריטיים, אני התנדבתי לכוחות בעלות הברית, כי הבחירה הייתה בין לתמוך בכוחות הרשע, שאז היו הנאציזם לבין לתמוך באנושות. אני אומרת לכם, מי שמתענג על תמונות של ילדים גוססים מרעב, מי שעוצם בעיניים ומסובב את הראש שלו לצד השני, איבד צלם אנוש ולא בחר להיות בצד של האנושות. תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ, 15 דקות לרשותך, בבקשה. הישארו פה, נדבר רגע. קודם כול, נפרגן לקרעי על אל-ג'זירה. אבל אין בחוק הזה כלום. לא משנה. אין בחוק הזה כלום. יסגרו את הערוץ, מיקי. למה קשה לך לפרגן,

הוא רוצה לפרגן. למה אתה מקלקל אותו?

בא יהודי, רוצה לפרגן. איזה לפרגן? תיכנס לחוק, תראה שאין בו כלום. אז למה הוא בא? רק הכותרת נשארה. תאמין לי, ביצעו את כל המהלך מול הקטרים, כאילו. תיכנס לחוק, אסור להם לצלם ליד מקומות, אסור להם לעשות דברים כאלה. הם ממשיכים לעבוד רגיל. נו, אז מה עושים עם זה? הוא פשוט חרטט אותנו. היכנס לחוק, אתה עורך דין. אנחנו נדבר על זה עכשיו, מיקי.

קודם יש לי נאום של משפחה של חטוף שביקשו ממני להקריא, אז אתחיל עם זה. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, היום התבקשתי, ובכבוד רב נעניתי לבקשה, לספר לכם את סיפורו של החטוף מישל ניסנבאום. מישל, בן 59, עלה לארץ מברזיל בגיל 12 ולמד בפנימיית הדסים. הוא אבא לשתי בנות, שתיהן גרות באשקלון. מישל הוא סב לשישה נכדים, הגדול בן שבע והקטן נולד לפני שלושה חודשים, ומישל עוד לא זכה לפגוש אותו.

לפחות פעם בשבוע הוא מגיע לבנותיו על מנת להיות עם הנכדים ולעזור לבנות שלו. הוא מוציא את הנכדים מהגן, משחק איתם, אוכל איתם ארוחת ערב. בנוסף, הוא בן מסור לאימו, שגרה בדיור מוגן, ובקשר הדוק עם אחותו היחידה ודוד מדהים. למישל חוש הומור ייחודי, והוא נישאר צעיר גם במראה וגם בנפש. כשמגלים את גילו האמיתי נדהמים לגלות שהוא כמעט בן 60, אבל נראה בן 40. הוא אוהב לצחוק, להתבדח, לשגע את הנכדים שלו ואת הנכדים של אחותו. הוא תמיד יושב איתם על הרצפה, משחק ומשתף פעולה עם כל שטות שלהם. הוא קונה את מתנות יום ההולדת הכי שוות בעיני הילדים והמשפחה. המשפחה תמיד צוחקת שהיא לא בטוחה מי הילד כשהוא נמצא איתם. מישל התגורר במועצה האזורית אשכול בין השנים 1996 ו-2016, והוא התאהב באזור עין השלושה וכיסופים. במהלך השנים האלה עבד בדפוס בארי ובעוד כמה עסקים באשכול. לפני כמה שנים עבר לגור בשדרות. למישל יש עסק בתחום המחשבים והציוד הנלווה, והוא עובד באזור הדרום. רוב הלקוחות שלו מתגוררים באשכול. הלקוחות שלו אומרים עליו שהוא איש שירות מס' אחת, ותמיד עושה את המקסימום כדי לעזור. בנוסף, הוא מדריך כבר שבע שנים ב"שביל הסלט" בתלמי יוסף, מתנדב כנהג אמבולנס במד"א, ולאחרונה עשה הכשרה כמורה דרך. מישל אוהב את החיים ומנצל כל רגע, לצד מחלת הקרוהן שלו. אחת לחודש הוא נוסע לבית החולים סורוקה ומקבל טיפול ביולוגי דרך הווריד. כשהוא לא עסוק בעבודה, אפשר למצוא אותו מטייל בין שבילי הארץ, בהופעה חיה או יושב בבית קפה. הזמר האהוב עליו הוא שלמה ארצי, הוא הולך להופעות שלו לפחות פעמיים בשנה. יש לו תמיד כרטיסים לכמה הופעות של זמרים או להקות לכמה חודשים קדימה. אחת השאלות הקבועות שלו, כשהוא שולח הודעות בקבוצות החברים, היא מי פנוי לקפה. מישל ידוע באהבתו לקפה ותמיד שמח לעצירת אספרסו ועוגייה. מישל הוא איש של אנשים, הוא החבר שכל אחד היה רוצה בחייו ותמיד שם בשביל כולם. ביום 7 באוקטובר, כאשר התחילה התקפת הטילים, הוא יצא עם רכבו מביתו בשדרות כדי לאסוף את נכדתו בת הארבע וחצי, שהייתה במחנה הצבאי רעים עם אביה. בשעה זו אף אחד עוד לא ידע שיש חדירת מחבלים. בנסיעה הזו נחטף. אנחנו חייבים לעשות הכול בשביל להחזיר את מישל הביתה, חייבים להחזיר את כולם הביתה.

אמן.

ריגשת מאוד. תודה רבה, אדוני. אלה הדברים שמשפחתו של מישל ביקשה שאקריא. ואני רוצה להוסיף שאני חושב שאפשר לעשות יותר, צריך לעשות יותר למען החטופים, שבשבילם 7 באוקטובר לא נגמר, הם חיים אותו כל יום.

לא יכול, לתאר לעצמי מה עובר בראשו של אב שלא יודע מה קורה עם בתו החטופה, בראשה של אם שלא יודעת מה קורה עם בנה, עם בן זוגה. זה פשוט בלתי נתפס. זה משהו שהדעת לא יכולה לקבל. המדינה חייבת, חייבת, לעשות הרבה יותר בשביל להחזיר את כולם הביתה. זה החוזה הלא-כתוב בין מדינה לאזרחים שלה, לוודא, לתת ביטחון אמיתי לכל אזרח ואזרחית במדינה. עדיין באיזשהו קונפליקט פה איך ומה ולמה, במקום להגיד: אנחנו נעשה הכול, מוכנים לשמוע כל דבר בשביל להחזיר אותם. אני באמת מקווה, מתפלל ומייחל לראות אותם בבית. אסור לנו להפוך אותם לאיזשהו כלי מיקוח פוליטי באיזשהו קונפליקט גדול יותר בבית הזה. אנחנו חייבים להחזיר אותם לא רק בשבילם אלא בשביל המדינה הזו, בשביל כל חייל שנלחם עכשיו בחזית ויודע שאם חס וחלילה יקרה משהו, מדינת ישראל תהיה שם עבורו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל שלמדינה הזאת תהיה זכות קיום גם קדימה. ואני רוצה באמת לחזק מפה את כוחות הביטחון, שעושים באמת עבודת קודש. בחודשים האחרונים אנשים עזבו הכול ונלחמים על ביטחונה של המדינה. אני רוצה לאחל לנו שהמנהיגים שלנו יגלו בדיוק את אותו האומץ שהלוחמים מפגינים בשדה הקרב. בסופו של דבר אם ההחלטות לא יתקבלו בבית הזה בצורה נכונה, אז העבודה הקשה, ככל שתהיה,

כי אנחנו לא נביא את המטרה. ברגע שאתה לא מגדיר מה אתה רוצה שיקרה, אז הוא פשוט לא יקרה. אנחנו מתנהלים שם ואנחנו מגיעים להישגים, ואז אנחנו חוזרים אחורה, ואז הם מתנהלים. בשפה הפשוטה זה נקרא דשדוש, ואסור לנו להישאר במצב הזה. אנחנו צריכים להפעיל הרבה יותר כוח. אנחנו צריכים למצות את כל האפשרויות שלנו. במקביל למשא ומתן, אנחנו צריכים להגביר את הלחץ הצבאי בצורה דרסטית, על מנת להביא את הארורים האלה למצב שאין להם ברירה,

שהם ירצו להחזיר את החטופים, כי האלטרנטיבה היא הרבה יותר גרועה. לשם אנחנו צריכים לשאוף וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. כולנו צריכים להיות מאוחדים סביב הדבר הזה. אנחנו צריכים כולנו להיות הרבה יותר טובים והרבה יותר ראויים לעם שלנו. לא יכול להיות שגם עכשיו, כשנדבר על הדברים האלה כמה ימים לפני שהכנסת יוצאת לפגרה, המקום הזה ייראה ככה, הוא יהיה ריק. לא יכול להיות שלא יהפכו פה כל אבן בשביל לעשות כל מה שאפשר, בשביל למצות את כל האפשרויות שלנו. גם לא יכול להיות שהכנסת הזאת תצא לפגרה, אבל זה כבר מאבק שלא הצלחנו בו. אני באמת מקווה שכל אחד ואחת מהבית הזה, כשהוא מסתכל על עצמו, מרגיש שהוא עושה הכול. כל אחד חייב את הדין הזה קודם כול לעצמו, מרגיש שהוא עושה את הכול בשביל המדינה, בשביל החטופים, בשביל החיילים, בשביל הכלכלה. כי אני באמת חושב שאפשר לעשות הרבה יותר. אפשר לעשות הרבה יותר בחוק הגיוס, אפשר להגיע להסכמות, במקום לנסות לדחות את הקץ ולחשוב על דילים פוליטיים ועל איך למנוע ממגזר שלם להתגייס. אפשר לשנות את הדיסקט ולומר: יש כאלה שהם באמת עילויים בתורה, והם באמת צריכים להמשיך ללמוד תורה. זה בסדר. דברו על מכסות, אל תדברו על "לא נתגייס גם אם נמות". אי-אפשר להגיד דבר כזה במדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר. זה לא יכול לקרות. אפשר לדבר על מכסות. כמו שמדברים על מכסות של שחקן מצטיין, אפשר לדבר על מכסות של תורתו אומנותו. זה לגיטימי, זה מקובל, זה יתקבל בהבנה. אי-אפשר להתנהג כאילו לא קרה פה כלום. אי-אפשר לתת לחיילי מילואים לעשות מילואים פי שלושה ממה שהם עשו לפני זה ולצפות שמישהו עוד ייקח אותם לעבודה. היום מעסיק שיראה לוחם מילואים מגיע אליו, יחשוב פעמיים,

יש סיכוי שכמה חודשים בשנה הוא לא יהיה בעסק. מי יספוג את זה? יספוג את זה אותו מעסיק, בזמן שמגזר שלם, ואני מדבר על אלו שלא לומדים, פשוט משתמט, כי הם לא באמת לומדים.

עושים את העניינים שלהם, מתקדמים בחיים, אבל לא לומדים. את זה אסור לנו לקבל. ואני מאוד מאוד מקווה שכמו שהלוחמים שלנו הוכיחו גבורה עילאית, גם המנהיגים בבית הזה יוכיחו גבורה, יוכיחו אומץ, ויראו לעם הזה שמשהו קרה פה, גם בבית הזה, אחרי 7 באוקטובר, שיבואו ויגיעו לאיזשהו חוק מוסכם. ברגע שנבין שאנחנו מאוחדים סביב סוגיות כאלה, אז אף אחד לא יכול לנו. אז אנחנו נראה את הדברים קורים ומשתפרים גם בעם שלנו. אבל בינתיים לצערי זה הולך בדיוק בכיוון השני, זה הולך בכיוון השני בגיוס, וזה הולך בכיוון השני בכלכלה ובזכויות המילואימניקים. גם היום היינו צריכים לקיים דיון ולגלות שהם עדיין לא קיבלו את כל הזכויות שלהם. אנחנו עדיין מתעסקים בפניות ציבור של מילואימניקים מלפני שלושה וארבעה חודשים שעדיין לא קיבלו את מה שמגיע להם. ואני לא רוצה אפילו לדבר על המילואימניקים העצמאים, שהם בבעיה הכי גדולה שיש, כי המדינה אומרת להם: יש לנו 180 ימים להגיב. 180 ימים. מה עושה בן אדם שיש לו עסק וצריך לחכות 180 ימים בשביל לקבל תשובה? אז התשובה היא פשוטה מאוד: כנראה סוגר את העסק. אם לא היו לנו פה נבחרי ציבור שבאמת אכפת להם, כמו חבר הכנסת עידן רול, שרק היום קיים על זה דיון, ודואג ומגיע עם פניות ציבור והולך לפקידים והופך עולם בשביל כל אחד שמגיע אליו, אז כנראה הם היו במצב הרבה יותר גרוע. וזה המקום לפרגן גם לצד השני, גם חבר הכנסת ינון אזולאי עושה בדיוק את אותו דבר. יש פה באמת חבורה שרוצה לעבוד, אבל לצערי, ברמה מעל נשארו בפוליטיקה כאילו לא קרה כלום. אסור לנו להמשיך בדבר הזה. לא יכול להיות שאנחנו נמשיך כאילו לא קרה שום דבר בזמן שמאות אלפי אזרחים במדינת ישראל נלחמים, עקורים מביתם או בפחד קיומי אמיתי. היום במדינת ישראל אתה שומע רעש, אתה קופץ, אתה נדרך, אתה אומר: רגע, מה קרה פה? לא יכול להיות, לא יכול להיות שלא נחזיר את תחושת הביטחון לעם שלנו. לא יכול להיות שלא נהפוך את המשוואה מהגנה להתקפה. לא יכול להיות שנמשיך להפקיר את הצפון. לא יכול להיות. לא יכול להיות שחבל ארץ שלם במדינת ישראל יהיה מופקר. יורים עשרות טילים ביום על הצפון, על קריית שמונה, על מירון, על כל מה שקורה שם, ואנחנו חיים עם זה בשלום. ולא חיים עם זה בשלום יום,

אנחנו חיים עם זה בשלום חודשים, חודשים חיים עם זה בשלום. בזה צריך לטפל ואת זה צריך לשנות. אנצל את הזמן שנשאר לי בשביל לדבר על החוק שעבר פה קודם, החוק שמנסה לסגור את אל-ג'זירה, שחבל שהוא נשאר רק בכותרת, כי זה משהו שצריך לטפל בו, בדיוק כמו את אונר"א. גם החוק שאומר שמדינת ישראל לא תכיר יותר באונר"א זה חוק שחייב לעבור בבית הזה. משום מה מתמהמהים איתו, חושבים מה יגידו עלינו, איך זה יתקבל, מה יקרה. אני לא יודע איך לומר את זה לחברים בבית הזה, לפחות אלו שפה: מה יגידו עלינו באו"ם אנחנו כבר יודעים, מה אונר"א חושבים עלינו אנחנו יודעים, וגם הרגשנו, ויש ראיות שהם לקחו חלק פעיל בפעילות טרור. ואנחנו עדיין מתמהמהים. עדיין, גם החודש, נשלם עשרות מיליונים לארגון הזה, ארגון טרור שפועל ישירות נגד מדינת ישראל. ניתן לו ארנונה חינם, ממש לא רחוק מאיתנו, ניתן לו חסינות לעובדים, למסמכים, נתנהג אליו כאילו מדובר בגוף סיוע של האו"ם. נמשיך לעצום עיניים כאילו אנחנו לא יודעים שמדובר בגוף טרור לכל דבר, ונמשיך כאילו לא קרה כלום. אז אני רוצה לומר לכם, חברים וחברות, אי-אפשר להמשיך כאילו לא קרה כלום. אי-אפשר להמשיך כאילו 7 באוקטובר לא קרה. אני אומר את זה לשני הצדדים. חייבים להתעלות ולהבין את גודל השעה. חייבים לתקן. אני יודע שזה אולי יישמע כמו קלישאה, אבל מי שקלקל לא יכול לתקן. צריך הנהגה חדשה לבית הזה. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. תודה, אדוני היושב בראש. אומנם אני יריב פוליטי, אבל בכל זאת אני מאחל לראש הממשלה בריאות והחלמה מהירה. אני מקווה שכך יהיה.

178 ימים לאותה שבת שחורה. 178 ימי לחימה, 134 חטופים, ועוד מספר שכנראה לא הוזכר ונמצא מתחת לרדאר: היום בבוקר נהרג חייל צה"ל, זכרו לברכה, 600 הרוגים, חללים, גיבורי ישראל, 600 מאותו היום של השבת הארורה ההיא. זהו מחיר כבד שמדינת ישראל נאלצת לשלם. זהו המספר. לא מדברים עליו, אבל כל אחד מהמספר הזה גיבור חיל, גיבור ישראל. גברתי, את שם בדלת,

גברת. אתה יודע איך קוראים לה? דקלה, זה עושה המון רעש, הדרך הזו. דקלה, זה עושה המון המון רעש להחזיק ככה את הדלת ולצעוק בחוץ. אני מבקש לא לעשות את זה, בסדר?

כל אחד מאותם 600 חללי צה"ל, גיבורי ישראל,

זכרם ברוך. אדוני היושב בראש, הוועדה לביקורת המדינה לא יוצאת לפגרה. יש אפשרות לקיים, על פי ועדת הכנסת, שישה דיונים. הוועדה לביקורת המדינה תקיים בכל יום שני את הדיון השבועי שלה. יגיעו לוועדה משפחות החטופים, ישמיעו את דברם, ובשבוע שיום שני הוא ערב חג ולא ניתן לקיים דיון או חג, נקיים דיון באחד מימי השבוע האחרים באותו שבוע, כך שהוועדה תהיה עסוקה כל שבוע בעבודה בכנסת. חברי הכנסת, אני מזמין אתכם להשתתף בישיבות הוועדה לביקורת המדינה. ככה אולי נעמעם קצת את העוקץ של היציאה לפגרה. אדוני היושב בראש, הנשיא ביידן הוא לא אנטישמי כמו שנשמע פה. הוא לא נגד מדינת ישראל. הוא לא אויב העם הזה. הוא לא נגד מדינת ישראל. הנשיא ביידן, נשיא ארצות הברית, ידיד העם היהודי ומדינת ישראל. איך העיד על עצמו בנאום שנשא? לא צריך להיות יהודי כדי להיות ציוני. אני ציוני, כך אמר. יותר ברור מזה אי-אפשר,

דמוקרטי שאומר: אני ציוני. האם כל חברי הכנסת היהודים אומרים ומכריזים "אני ציוני" בבית הזה? התשובה היא לא. סיעה שלמה, ולא הסיעה הערבית, לא אומרת "אני ציוני", אומרת "אני יהודי". אבל אני יהודי וציוני. חברי הכנסת באשר הם, אתה יודע מה, אדוני, קואליציה ואופוזיציה, וגם הממשלה, שבעיניי היא ממשלה לא טובה, היא ממשלה רעה, אין לכם הכרת הטוב. כששרים עולים על הדוכן הזה ומשמיעים את קולם, ואומר השר שיקלי: אנחנו לא עוד כוכב בדגל האמריקאי, ואומר השר קרעי: אנחנו נסתדר בלעדי ארצות הברית, ועוד כל מיני תגובות של השר בן גביר כלפי הנשיא ביידן וארצות הברית, הידידה הכי גדולה של מדינת ישראל, אומרים אמירות כנגד ארצות הברית וכנגד הנשיא ביידן והמפלגה הדמוקרטית, אין לכם הכרת הטוב. ארצות הברית זו המדינה שמספקת לנו את הביטחון, את ההגנה במוסדות האו"ם, את הנשק, את התחמושת, את המטוסים, את עמוד התווך. השבוע, אדוני היושב בראש, התבשרנו כי ממשלת ארצות הברית אישרה חבילת סיוע ענקית בדמות טייסת נוספת של F-35, עשרות אלפי חימושים ופצצות מדויקות. איזו חוצפה יש לכם. זה הנשיא ששלח נושאת מטוסים כדי להרתיע את החיזבאללה והרים את אצבעו המאיימת במילה אחת: Don't. אבל נודה על האמת, חלק מחברי הכנסת בקואליציה, אין להם הכרת הטוב, אינם מעריכים את הסיוע שהמדינה הענקית הזו מושיטה למדינת ישראל ולעם היהודי. אז יש לי חדשות לאותם אלה שאומרים: הנשיא ביידן אנטישמי, אנחנו לא עוד כוכב בדגל שלו, השר שיקלי, השר קרעי, שאומר: נסתדר לבד, השר בן גביר, שמפנה אצבע מאשימה כלפי הנשיא ביידן. אני אומר לכם משפט אחד קל להבנה: יקשה על מדינת ישראל עד כמעט בלתי אפשרי

אין משפט יותר ברור מזה. יקשה על מדינת ישראל עד כמעט בלתי אפשרי להתקיים ללא הסיוע, בכל התחומים:

הגנה בין-לאומית, הגנה במוסדות האו"ם, בכל מקום בעולם, עם כל האיומים שנמצאים מסביבנו, עם האיום הנוראי של מדינת הסף הגרעינית איראן, להסתדר ללא ארצות הברית.

מי שרוצה להתווכח, מוזמן. אדוני היושב בראש, אני אקדיש חלק מהזמן שלי לדברים על קית' סיגל. קית' סיגל הוא האדם הכי עדין ונעים שתפגשו. למרות שהוא חי בארץ כבר 43 שנים, משהו מהנימוסים האמריקאיים נשאר טבוע בו. קית' נולד וגדל בצ'אפל היל שבצפון קרוליינה ובגיל 21 עלה ארצה מתוך ציונות אמיתית ותחושת שליחות. הוא ואביבה אשתו, שעלתה ארצה מדרום אפריקה, בחרו לקיים את ביתם בקיבוץ כפר עזה מתוך אמונה בשלום. לא עזרו שנים ארוכות של צבע אדום וסבבי לחימה בעזה, קית' ואביבה נשארו בקיבוץ, מתוך אותה שליחות ציונית שהביאה את שניהם ארצה. בקיבוץ קית' ואביבה גידלו את ארבעת ילדיהם,

אילן ושיר. שי הוא היחיד שנשאר לגור בקיבוץ, והוא ניצל בנס מטבח 7 באוקטובר. לאביבה וקית' יש חמישה נכדים בגילים ארבע עד תשע.

הוא אבא וסבא מדהים. הוא משקיע את כל זמנו ומרצו בילדים ובנכדים. הכי הוא אוהב לצאת עם המשפחה, לטייל בטבע ולשחק כדורסל. בכל סוף שבוע אביבה וקית' מגיעים באדיקות להתארח, להתאחד עם הבנות בצפון. באותה שבת שחורה, בסוף השבוע, הם נשארו בכפר עזה. בבוקר 7 באוקטובר, כששמענו שיש ירי לעוטף, ישר התקשרנו אליהם. הם לא ענו, אבל כתבו לנו בווטסאפ שהכול בסדר. במשך שעתיים כל 20 דקות קיבלנו מהם עדכון בקבוצת הווטסאפ המשפחתית שהכול בסדר. די מהר הבנו שלא מדובר בירי. לאחר שעתיים נותק הקשר. קית' ואביבה נחטפו לעזה. אביבה חזרה אחרי 53 ימים, קית' עדיין שבוי בידי מפלצות החמאס.

יש לי מעורבות אישית-רגשית-נפשית בזוג הזה. אביבה הייתה הגננת של הנכד שלי בקיבוץ אלונים. נקווה ונתפלל שיחזרו במהרה לארץ, וצה"ל ינחית ויכה את החמאס מכה ניצחת. תודה רבה.

חברת הכנסת כהן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בואו נעשה את זה פשוט: בחצי השנה האחרונה לא שמענו קולות שקראו להדיח ראשי ישיבות לאור הקונספציה התלמודית שהיו שרויים בה, כבוד השר כהן מדבר פה בטלפון כל הזמן. עכשיו הוא יצא. אין שר, אבל לפחות יש שקט. דניאל, אפשר לקרוא לשר? אני אתחיל את זה מההתחלה, רק שלא יעשה לנו את שיחות הטלפון על הראש, זה לא מכבד ומפריע. אז אני אתחיל מההתחלה, בסדר? כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בואו נעשה את זה פשוט: בחצי השנה האחרונה לא שמענו קולות שקראו להדיח ראשי ישיבות לאור הקונספציה התלמודית שהיו שרויים בה, לא עלתה דרישה חרדית פנימית לבדוק איך זה שדווקא בזמן שחגגו את שמחת התורה התרחש הטבח הנורא, לא קראנו ביתד נאמן כותרות בסגנון "בין הגורמים למחדל: בישיבות התעמקו בסוגיה הלא-נכונה בגמרא"; אף אחד לא צעק "האדמו"ר נרדם בשמירה"; בכירי מועצת גדולי התורה לא לקחו אחריות ולא הודיעו שיפרשו עם תום הקרבות כי הם לוקחים אחריות, אף ועדת חקירה תורנית לא קמה ולא תקום. הסיבה לכך היא שאפילו במעוזים החרדיים לא באמת מאמינים שהלימוד בישיבה מגן על מדינת ישראל יותר מאשר שירות צבאי. גם אני מאוד מאמינה, אבל זה לא תחליף לתוכנית עבודה ולצבא שיגן עלינו. יציאה למלחמה הרי לא נוגדת את התורה אלא להפך, היא חלק ממנה.

המשנה, הגמרא והמפרשים מפרטים ועוסקים כולם בדיני המלחמה. היחידים שמפרידים בין הלכה למעשה הם תלמידי הישיבות בשנים האחרונות. במלחמת העצמאות הציבור החרדי התגייס לקרבות. אבל תוך 75 שנה, ובפרט מאז שנת 1977, רבני ומנהיגי החרדים הפכו את הציבור שלהם מיהודים טובים ואדוקים ליהודים אדוקים ומשתמטים. זאת חוצפה וזאת הפקרות. במלחמה הזאת נפלו כבר 600 חיילים. 600 חיילים. רבים מאוד מתוכם תלמידי חכמים, ולא פחות תלמידי חכמים מדרעי, גולדקנופ, אייכלר וגפני. מאות אלפי יהודים אדוקים התגייסו ולחמו לאורך השנים כחלק מזהותם היהודית הדתית, לא בסתירה לזהותם היהודית והדתית, אלא חלק מזה, משמשון הגיבור ועד לעמנואל מורנו, זיכרונו לברכה. יהודי אדוק ולוחם אינו סתירה, יהודי אדוק שמשתמט ממלחמת הגנה על עמו, זאת האנומליה ההיסטורית האמיתית. הציבור החרדי חייב להשתחרר מהמנהיגים שלו ולהתגייס לצבא. אני רוצה לומר שאני כן רואה בעת הזאת רצון ונכונות לתרום, להגן. זה לא בא מההנהגה הפוליטית של המפלגות החרדיות, אבל כן בא מלמטה. זו העת שהציבור החרדי ישתחרר מהכבלים של ההנהגה החרדית שלו ויתגייס. אני מבקשת להספיד מעל במה זו את רב-סרן במילואים יצהר הופמן, זיכרונו לברכה. ב-31 בינואר האחרון רב-סרן במילואים יצהר הופמן, זיכרונו לברכה, נפל בקרב ברצועת עזה בגיל 36. הוא היה הקטן מבין שבעת ילדיהם של לאה ויונה מעופרה, היה נשוי לזוהר זה עשור ואבא מסור להראל ולבארי. כצעיר לפני גיוס יצהר התקבל גם לסיירת מטכ"ל, גם לקורס חובלים וגם לשלדג. הוא בחר בשלדג בגלל השם שיצא ליחידה הזאת, שיש שם דגש על עבודת צוות, והוא השתתף בעשרות מבצעים חשובים ועלומים בישראל ובעולם. ממש גיבור ישראל. למרות שהיה כוכב ביחידה שלו ורבים ציפו שימשיך ויפקד על שלדג, יצהר השתחרר כדי להיות נוכח בשנות הקמת המשפחה וגידול ילדיו. זה היה חשוב לו מאוד. הוא למד הנדסה אזרחית, עבד בבניית הספרייה הלאומית החדשה בירושלים כאן, סמוך לכנסת, אבל הצבא תמיד היה שם. גם בשנות השגרה הוא עשה בין 30 ל-40 ימי מילואים כל שנה. בגלל הסטנדרטים הגבוהים שלו, אחותו אושרת מספרת שבמקום יצהר, החיילים במילואים כינו אותו it's hard.

מקסימים. זה מלמד מיהו ומה החברים שלו חושבים עליו. ב-7 באוקטובר יצהר, כמפקד פלוגת הפשיטה בשלדג, השתתף החל מהצוהריים בקרבות הקשים בקיבוץ בארי, 200 ק"מ דרומה מביתו שבגליל העליון. הוא והצוות שהרכיב הצילו חיים וחילצו נצורים. שלושה שבועות אחר כך, במפגש בין לוחמי שלדג לניצולים מקיבוץ בארי, יצהר ריגש את כולם כשביקש להתנצל בפני אישה בשם פרח פילו, שבנה שלח את מספר הבית שלה בזמן אמת וביקש שיסייעו לה ויחלצו אותה, אבל הלוחמים פשוט לא הצליחו למצוא אותה, והיא חילצה את עצמה עצמאית אחרי 48 שעות של הסתגרות בממ"ד בזמן ש-12 מחבלים אצלה בסלון. יצהר הרגיש צורך, למרות כל מה שהוא עשה ולמרות שהוא סיכן את חייו, הוא כל כך הצטער שהוא לא חילץ אותה בעצמו, אז הוא הרגיש צורך לבוא ולהתנצל בפניה. יצהר נפצע ברגלו במלחמה, אבל הוא התעקש, התעקש לחזור ליחידה וללחימה. החלום שלו בעזה היה למצוא ולשחרר חטופים. יצהר היה חוד החנית של מדינת ישראל. יהי זכרו ברוך. אני מצדיעה לו מכאן, מהבמה הזאת. כל הנטל כולו: בבוקר שמחת תורה יעקב קיבל את הטלפון עוד לפני שהספיק לצאת לבית הכנסת. זאת הפעם הראשונה בחיים שהוא עונה לשיחה בשבת, כיפה סרוגה מבטן ומלידה. הוא עלה על מדים ונפרד מאשתו ומהילדים. יעקב יצא מהבית ולא דמיין לרגע שיחזור אליו רק כעבור ארבעה וחצי חודשים. יעקב כבר בן 39, ומה שהוא יעשה ב-140 הימים הבאים הוא להתאמן, לרוץ ולהסתער עם המא"ג, ששוקל 11 קילו לא כולל שרשרי הכדורים. הוא ישן עייף באוהל עם עוד עשרה מילואימניקים נוחרים. הוא עישן יותר ממה שעישן כל חייו. המדים שלו יהיו סחוטים פעם מזיעה, פעם מגשם, פעם מקוקטייל מעורב של זיעה, גשם ודמעות. הוא לא יקשיב לרדיו ולא ייכנס לאתרי חדשות כדי לא לשמוע את השמות של אלו שהפסיקו לעשן. הוא רוצה להיות מפוקס. הוא ימצא את עצמו סורק, שוכב במארב, יורה על רחפנים ועל מזל"טים, מחזיק את הנשימה ומנסה להתכווץ לעובי של דף כשפצצות המרגמה והטילים ייפלו סביבו. אשרי המאמין ואשרי המשתדל. כשיחזור מהמילואים, הוא יגלה שהילדה בת ה-12 הספיקה להיכנס עמוק לגיל ההתבגרות. הוא עזב בית עם תינוק זוחל, וחזר כשהוא כבר הולך ומדבר, ועוד איך מדבר. לכל גבר שפגש במהלך התקופה הזאת הוא קרא "אבא", ורק אבא שלו לא היה שם לשמוע, לשמוע ולבכות. הוא חזר לבוס חדש. הוא חזר לקורסים באוניברסיטה וגילה שהוא לא זוכר איך לומדים. הוא חזר שלם בגוף, אבל גם עם משהו סדוק בפנים. הוא חוזר ואומר לעצמו: לפחות אני חי, לפחות לי יש מה להפסיד. פחות מחודש מאז שחזר כבר קראו לו שוב למילואים. הוא לא רוצה ללכת, אבל ילך בשביל החברים. יש לו עוד שבועיים עד שהוא שוב עולה על מדים ויורד לעזה. הרגליים שלו בבית, בגוש עציון, אבל הראש כבר שם, והלב שבור. יש לו כתפיים רחבות, והוא לא מתלונן בקול רם. מתחת למדים שלו הסדק מתרחב. על הספה, בוהה, הוא ממלמל לעצמו את תפילת הדרך: "שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום ותדריכנו לשלום, ותחזירנו לשלום / ותצילנו מכף כל אויב ואורב, בדרך / ומכל מיני פורענויות המתרגשות לבוא לעולם" וגם מההנהגה שמשיקולים קואליציוניים מפנקת את משתמטיה בזמן שהיא מבזבזת את טובי בניה. תודה רבה. חברת הכנסת מתי צרפתי הרכבי. דבר אחד אני כן אגיד בינתיים,

נראה לי שאתה תתחבר לזה: אני הייתי לוחם בחומת מגן. זה לא היה שישה חודשים, זה היה שישה שבועות, אם אני זוכר נכון. המחשבה שאחרי זה אפשר לחזור למציאות רגילה, ללימודים,

כאילו כלום,

לוקח לא מעט זמן לחזור למציאות בכלל. את הדבר הזה צריך לקחת בחשבון כשבאים וחושבים על איך אנחנו מתמודדים עם החבר'ה האלה שחוזרים מהמילואים עכשיו. אדוני היושב-ראש, אין שר או שיש שר? יש, שרת התחבורה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רגע אקדים ואספר סיפור לפני שאני מתחילה בדברים, בעקבות מה שסיפרת,

אני לא יודעת אם את יודעת, אבל אני יתומת צה"ל. הייתי בת שנה כשאבא שלי נהרג, אימא שלי בת 26, אלמנה עם שלושה ילדים, ואני בת שנה. לידנו גר שכן שקראו לו אליעזר, וכשהוא היה חוזר מהעבודה, הילדים שלו היו רצים אליו והיו אומרים לו: אבא אליעזר, אבא אליעזר.

כשכבר גדלתי קצת ולמדתי ללכת ולדבר, הייתי רצה אחריהם וצועקת: אבא אליעזר, אבא אליעזר. הוא היה אומר לי: אני לא אבא שלך. אימא שלי זוכרת את זה, כי הוא היה אומר לי: אני לא אבא שלך. ואני: אבא אליעזר, כי ככה קוראים לשכן הכי קרוב, בית ליד בית. לימים, אימא שלי החליטה להקים משפחה ולהכיר בן זוג חדש, והגיע אדם שהיה מוכן ככה באהבה גדולה לפגוש את האלמנה עם שלושת ילדיה. זה עוד לא היה סגור. הוא הגיע לבקר אותנו ולראות את הילדים, ואני שאלתי אותו: איך קוראים לך? הוא אומר לי, קוראים לי אליעזר. אז אמרתי לו: אז אתה אבא אליעזר שלי. התיישבתי לו על הברכיים, והשאר היסטוריה. אז גם לי היה אבא אליעזר, שאני מתגעגעת אליו מאוד מאוד, שאהב אותי מאוד. זכיתי לאבא אליעזר משלי, אפרופו חוכמה של ילד. כן, טוב,

במעבר חד, אתמול התקיימה כאן מול הכנסת, מטי, אנחנו אוהבים אותך.

זה היה משהו אישי. על אבא אליעזר יש לי הרבה סיפורים,

סיפור שפשוט התחבר לי לאנקדוטה שאת סיפרת. אז אתמול התקיימה כאן מול הכנסת המחאה הגדולה ביותר מאז שהחלה המלחמה, מעריכים כ-100,000 איש, ובעצם זה איזשהו פתיח לרצף של ימי מחאה שיימשכו עד היציאה של הכנסת לפגרה ביום רביעי בערב. היו כל ארגוני המחאה, וגם אנחנו, חברי יש עתיד, הצטרפנו למחאה. גם יאיר דיבר מעל הבמה. הקהל הגדול, שהגיע מכל מיני קצוות פוליטיים, בעצם ביקש שלושה דברים: שחרור, עסקת חטופים וחטופות עכשיו ושחרור מיידי, כי אין זמן, וזה הדבר הדחוף ביותר והחשוב ביותר. לכל השאר יש זמן, לזה אין זמן. זה צריך להיות בראש סדר העדיפויות של הממשלה, והייתה כאן קריאה של כולם לעסקה עכשיו, כי אין זמן. הקריאה השנייה שלהם הייתה: בחירות עכשיו, ממשלה שהוכיחה שהיא כושלת בכל זירה והיא חייבת ללכת הביתה לפני שהיא תגרום עוד נזק,

בלתי הפיך, חלילה, למדינה ולאזרחים, בעצם הבנה שאם אחרי אירוע 7 באוקטובר, האירוע באמת הכי חמור שקרה לנו מאז קום המדינה, אם אחרי 7 באוקטובר מדינת ישראל נמצאת במצב של 600 חללים, של 1,200 נרצחים, של 100,000 מפונים מבתיהם, חלק גדול עם בתים הרוסים בדרום ובצפון, כשבצפון לכאורה עוד לא התחילה המלחמה ועוד אין שום תמונת עתיד, אנה אנחנו הולכים, כשבפועל אין לחימה בעצימות גבוהה ברצועת עזה וכבר מפנים אזורים,

אם כל כך הצלחנו בשיפא פעם ראשונה, אז למה נאלצנו לחזור שוב? אין תוכנית ליום שאחרי. בעצם מאחר שאין ואקום, אנחנו מאפשרים את החזרה של החמאס לאזורים שצה"ל נסוג מהם. זו לא מלחמה בעצימות גדולה. אם נתניהו אומר, אתמול אהבתי את מה שהוא אמר במסיבת העיתונאים. הוא אמר: אנחנו בעיצומה של מלחמה,

"עיצומה" זה בשיא, יש עוד הרבה לפנינו ורגע לפני הניצחון. לוגית זה לא הסתדר לי, בעיצומה של מלחמה ורגע לפני הניצחון. ברקע, לצד כל המציאות הזאת, אנחנו בבידוד הבין-לאומי הגדול ביותר שידענו מאז קום המדינה. באמת Israel is alone. יש לנו משבר ביחסים עם ארצות הברית. בדיונים פה, בוועדות, מצב מערכת החינוך בקריסה. יש עיצומים, זה אפילו לא מוזכר בחדשות. ילדים לא מקבלים ציונים, לא ציוני בגרות, לא יכולים ללכת לעתודות, לא יכולים להירשם לאוניברסיטה. מצב האקדמיה, הצמצום במשאבים לאקדמיה, ואנחנו יודעים כמה השבר גדול. מצב החקלאות בקריסה, שלא נדבר על השבר הכלכלי שאנחנו ניצבים בפניו, גירעון שלא רק אנחנו נשלם עליו ולא רק הילדים שלנו, הנכדים שלנו והנינים שלנו ישלמו על הגירעון הזה. אז איך אפשר לדבר על ניצחון מוחלט? הציבור הגדול שהגיע אתמול להפגנה קרא לבחירות עכשיו, כי הממשלה הזו הפקירה את אזרחיה ולא עמדה בחוזה הבסיסי בין אזרחים למדינה. והדבר השלישי, הייתה שם קריאה גורפת, וזה לבטל את פגרת הכנסת, כי לא ייתכן שבעיצומה של מלחמה הכנסת יוצאת לפגרה. אמרנו שלחטופים ולחטופות אין פגרה, ולחיילות ולחיילים אין פגרה, ולמילואימניקים ולמילואימניקיות אין פגרה, ול-100,000 העקורים שהזכרתי אין פגרה. יש כל כך הרבה עבודה לעשות, אז מה פתאום אנחנו עכשיו יוצאים לפגרה? אני יכולה לומר מעל הבמה הזו: חברי יש עתיד לא יוצאים לפגרה. אנחנו נמשיך לעבוד, כי לשם כך נבחרנו: לעבוד את הציבור, וזה מה שמצפים מאיתנו. ממש לפני שעה בערך, לפני שנכנסתי לכאן, יצאתי למאהל שבחוץ, כי הוא ככה 24/7. יש שם שורות, מאות אוהלים. המוחים ישנו שם בלילה. מאות אוהלים. באמת כל הארגונים נמצאים שם במעגלי שיח, וכולם בתחושה של התגייסות למען המדינה. הגעתי לאחד ממעגלי השיח, ומתקיימים שם רבים, סביב מקומן של נשים בצומתי קבלת החלטות, בשולחן קבלת ההחלטות. אין נשים בקבינט המלחמה, ויש מעט נשים בקבינט המצומצם. אין נשים בוועדת הבדיקה של הרמטכ"ל, ומיעוט שרות בממשלה. עליתי את קפלן עד בית המשפט העליון. פגשתי המון אזרחים מודאגים מאוד, אזרחים שאוהבים את המדינה, פטריוטים. אזרחים נחושים שלא לוותר. הם עזבו הכול. הם עזבו את החיים ועלו לירושלים כדי לדרוש את שחרור החטופים והחטופות, בחירות עכשיו וביטול הפגרה שלנו. אזרחים שלא מוכנים להתייאש, למרות המצב הקשה, שלא מוכנים לוותר על התקווה. והתפקיד שלנו הוא להקשיב להם. הם שלחו אותנו לכנסת. הם הציבור ששלח אותנו, ואנחנו אמורים לשרת אותם. שוב, עוד מעבר חד לנושא שאנחנו מדברים עליו כאן, חוק תיקון פקודת העיריות. מדברים איתי בחוק הזה על שוויון ועל צדק חלוקתי, אבל זה ממש לא. זאת אחיזת עיניים. לא רק שברור בפועל שהצדק החלוקתי,

הוא הכי פוליטי, הוא לא חברתי והוא לא כלכלי. ממשלה שמתכננת שכונות מגורים, מדובר על צדק חלוקתי שבו כסף יעבור מתוך הקו הירוק ליישובים ביהודה ושומרון. מקימים יישובים בלי עוגנים כלכליים, והרשויות יקבלו כסף בצו חלוקת הכנסות שיקבע ששר הפנים, בלי לעודד את הרשויות האלה לעצמאות, בריכוזיות של השר. באבחת סכין הוא ייקח מרשויות שתכננו ועבדו ופיתחו וגבו ארנונה כמו שצריך, ובונות על עצמאות כלכלית כדי לא להיות תלויות בשלטון המרכזי. שר הפנים, ברצותו, יעביר את הכספים ליהודה ושומרון. ברקע יש סוגיות של החוק הבין-לאומי, אם מותר להעביר כספים מתוך הקו הירוק לשטחים שמעולם לא סופחו למדינת ישראל. במקום ללמד את הרשויות לדוג, נותנים להן דגים. צדק חלוקתי, זה ממש כמו בחוק הארנונה. בחוק הארנונה גם בונים איזושהי קופה על חשבון הרשויות, ודרך אגב, כולן מתנגדות לקופה הזאת, כדי להעביר למי שהמלך חפץ ביקרו, או במקרה שלנו שר הפנים, או בקצת יותר פירוט: מפלגת ש"ס. רשות שעבדה ויש לה יש לה תקציבים, תיפגע. היא לא תוכל להשקיע באזרחים שלה, היא לא תוכל להמשיך בפיתוח. היא בכלל תחשוש לפתח, כי אם מעבירים, אז זה רק יעודד אותה לא לפתח, ואת הרשויות החלשות להמשיך ולקבל. ברשותך, אדוני,

גם ככה יישובים ביהודה ושומרון נהנים מהטבות מיוחדות, ממענקים מיוחדים. יש להם מענק אוסלו, ומענק התיישבות צעירה, וכמעט פי שניים מענקי פיתוח. הם מקבלים כפול מחלקם היחסי באוכלוסייה. זהו, רק לסכם ולומר שזה לא צדק חלוקתי. אם הממשלה רוצה לשפות, אז תואיל היא לשפות מהקופה הציבורית, ולא על חשבון הרשויות המקומיות.

חבר הכנסת כסיף. חברי הכנסת, כאשר עיינתי בסדר-היום של החקיקה צדה את עיני הצעת החוק. מה שצד את עיני אינו דווקא תוכנה, שמטרתו להרחיב את פרויקט ההתנחלויות הבלתי-חוקיות, הגזלני, ההרסני, הצעות חוק שמקדמות סיפוח בלתי חוקי של שטחי הגדה המערבית הכבושה לתוך המשטר והמשפט הישראלי, בניגוד לדין הבין-לאומי, אינן נדירות, מה שצד את עיני זה זהות המציע, חברי, ואני אכן קורא לו חברי, חבר הכנסת יעקב אשר, נציגה של היהדות החרדית ומפלגתו של הרב שך. מורי ורבי יצא בצורה פומבית ודי בוטה נגד הקמת העיר עמנואל, מספר העיתונאי החרדי יצחק הורוביץ על אזהרותיו של הרב שך נגד הקמת ערים חרדיות בשטחים הכבושים. והרב אליהו קאופמן מספר כיצד ניבא לעיר צרות צרורות, בלשונו. למורי ורבי שלי, קרל מרקס, היה משפט ידוע: ההוויה קובעת את התודעה.

מסתבר שעשורים לאחר גיוסו בכפייה של הציבור החרדי לתוך פרויקט הגזל של הכיבוש וההתנחבלויות, המלאכה הושלמה. כעת המפלגות החרדיות בעצמן מציעות לתקן חוקים נגד דעתם של דור המייסדים. כאן, בכנסת, במקום את דגל התורה, הרמתם את דגל ההתנחלויות. "הדרך אשר אתם הולכים בה פסולה היא, אסורה היא באיסור חמור מאוד מדין תורתנו הקדושה, פיגול היא מבחינת מוסר היהדות, מבאישה היא את ריחנו, משמיצה היא את יהדותנו בין העמים, והיא מוליכה את יישובנו להרס ולאבדון". את הציטוט הזה כתבו בשנות הארבעים של המאה הקודמת הרב יצחק הלוי הרצוג, הרב הראשי האשכנזי השני וממייסדי ועד הישיבות, והרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי השני, בהתנגדות חריפה ונחרצת למעשה הטרור של האצ"ל והלח"י, שרצחו ערבים חפים מפשע. שני אלה מתהפכים בקברם אל מול תאוות הנקם וצימאון הדם המשתלט בימינו על נושאי שם היהדות לשווא. גם הרב ש"ך לא היה מוצא את עצמו בקואליציית הזוועות של ממשלת נתניהו וכהנאיו. אין צורך להתחשב בהתנחלויות. ויתור למען השלום אינו ויתור, ומותר לפי ההלכה לפנות יישובים, כתב הרב עובדיה יוסף לראש הממשלה בגין ב-1978. הוא הוסיף ופסק במפורש כי ההלכה אינה אוסרת נסיגה משטחים למען השלום, מסר שעליו חזר בשנת 2001 ואמר, ואני מצטט: "במישור העקרוני פסקתי פסק הלכה בעבר, ואני חוזר עליו גם היום, כי יש לחתור לשלום וביטחון גם במחיר של ויתורים על שטחים. במילים אחרות: למען הסכם שלום, שלום אמת, המבטיח ביטחון, מותר לוותר על שטחים בארץ ישראל. כדי להפשיר את הקרקע להידברות ומשא ומתן מחודשים, צריך להפסיק מייד את כל גילויי האלימות ולחזור להידברות. יש אפוא ליהודים ולמוסלמים עבר ומסורת של חיים משותפים בכבוד ובהערכה הדדית, ואין סיבה שלא יחזרו לכך גם בעתיד הלא-רחוק", כתב עובדיה יוסף ב-2001. ממשלת ההתנחבלויות והזוועות רגילה לדרוס כל נורמה ומוסר דמוקרטי, אך בעריצותה היא דורסת גם את תורת ישראל ואת רוחה של היהדות.

אני גאה להמשיך את מה שאני רואה כמורשת החשובה ביותר של היהדות: דיסידנטיות והתנגדות לעריצות. זה מה שלמדנו מהנביאים, ובמיוחד מירמיהו, שבעקבות קריאתו להיכנע לבבלים הואשם בבגידה והחלשת העם הנלחם בהם. ואני מצטט מירמיהו: "ויאמרו השרים אל המלך יומת נא את האיש הזה, כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת ואת ידי כל העם לדבר אליהם כדברים האלה כי האיש הזה איננו דֹרֵשׁ לשלום לעם הזה כי אם לרעה", כך נאמר על ירמיהו הנביא.

היכן אתם, המתיימרים להמשיך בדרכם של הרב יוסף, הרב שך, הרב הרצוג ודומיהם. "קול נגידים נחבאו ולשונם לחִכָּם דבֵקה". הודעה למזכירות הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אברהם בצלאל, סימון דוידסון, צגה מלקו, אחמד טיבי, ואליד אלהואשלה ומשה רוט בנושא: העלייה באחוזי השמנת היתר והעישון,

מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת טטיאנה מזרסקי, סימון מושיאשוילי, אחמד טיבי ויאסר חוג'יראת בנושא: פגיעה קשה של המוסד לביטוח לאומי בחולי סרטן העור עקב חשיפה תעסוקתית לשמש. מסקנות הוועדה לענייני ביקורת המדינה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מיכל מרים וולדיגר, יסמין פרידמן, מיכאל מרדכי ביטון ולימור סון הר מלך בנושא: אי-מימוש זכאות לכלבי שירות בקרב נכי צה"ל ונפגעי

בנושא: רפורמת נפש אחת.

כנסת נכבדה, בכל יום שני אנחנו מתחילים את הדיונים בוועדות, וכידוע לכם מגיעות משפחות

והיה חדר מלא במשפחות של חטופים ובמשפחות שכולות, ובאמת כל אחד יש לו את הדעה שלו, את הקונספציה שלו, את המחשבות שלו. מה שהיה מיוחד הוא שבמשך שעה ורבע, כל אחד דיבר מדם ליבו. לא היו הפרעות. הסתכלו בעיניים וזה היה מאוד, מאוד כואב ועמוק. כשאני מסתכל על המשפחות האלה, תמיד תמיד עוברת בראשי המחשבה: אם זו הייתה הבת שלי, אם אחת הבנות שלי הייתה עכשיו בעזה מתחת לאדמה, ללא אוכל, ללא טיפול, פגועה מינית, אולי. וכשאני מסתכל על האימהות והאבות והאחים, המשפחות האלה, אני מרגיש כל כך חסר אונים, כי בסוף באמת לנו, לחברי הכנסת, אין כוח,

אנחנו לא נמצאים במקומות שיכולים להחליט כך או אחרת. החלטתי להקריא עכשיו את הנאום של יוסף אנגל. יוסף אנגל, אדם מבוגר, דיבר היום מדם ליבו, ואני ביקשתי ממנו, את המילים שהוא הקריא, להקריא פה לכל הכנסת ולכל מי ששומע אותנו. ושוב אני אומר,

אלו המילים של יוסף אבי יאיר אנגל. והוא כותב כך, אדוני: 178 ימים עברו מאז ש-134 ישראלים תמימים נחטפו ועדיין נמצאים בגיהינום. שמי יוסף אבי יאיר אנגל, ובשמי החדש, הסבא של אופיר. דור שני לניצולי שואה, שהגיעו כחלוצים לפלשתינה, ארץ ישראל, באפריל 1946 אחרי מסע תלאות מאירופה. אבא של יאיר, שנפל בעת שירותו הצבאי בשייטת 13 לפני 27 שנים, והסבא של אופיר אנגל, שהיה ב-7 באוקטובר אצל חברתו בקיבוץ בארי. שם, באותו בוקר נורא, לא היה צבא ולא הייתה מדינה שיגנו עליו ועל 1,300 ישראלים שנרצחו, נשחטו, נאנסו, ועל 240 ישראלים תמימים שנחטפו בידי ארגון אכזר שגדל וצמח במשך השנים, בין היתר בסיוע של הממשלה שלי, של ממשלת ישראל. אופיר, הנכד שלו, חזר לחיק המשפחה לאחר 54 ימים של גיהינום בשבי החמאסי, לאחר שהשאיר מאחוריו את יוסי שרעבי, אביה של חברתו, שיחד נחטפו באותו בוקר. יוסי נהרג אחרי 100 ימים בשבי, ואחיו אלי, שנחשב חטוף,

כנראה בלי לדעת, את אשתו ושתי בנותיו, שנרצחו באותו היום.

במעמקי המנהרות בעזה, נמקים עדיין 134 ישראלים כבר 178 ימים ואין מושיע, וכאן המשפחות לא יודעות מנוחה, רק כאב וסבל בלתי נגמרים. הוא פנה אלינו: חברי הכנסת המכובדים, עושה רושם שאתם כלל לא מבינים את המצב שאליו חלקכם, יחד עם שרי הממשלה ובראשם ראש הממשלה, הבאתם אותנו. מדינת ישראל, הבית השלישי, דוהרת לחורבן. זה התחיל בחורבן צבאי, המשיך בחורבן אזרחי, ממשיך בחורבן מדיני, ויסתיים בחורבן כלכלי. הבית הראשון, מימי דוד ושלמה, והבית השני, מממלכת החשמונאים, חרבו בגלל ההנהגה המושחתת שהתעלמה מהאימפריות האזוריות, אליטה מנותקת שחיה בפאר וארמונות ירושלים, והיא החליטה שהיא יותר חזקה מכל העולם, כי רק אלוהים איתה. הדמיון למדינת ישראל 2024 הוא מזעזע. לאחרונה שמעתי שר בכיר בממשלה טוען שהאשם היחיד שהחטופים עדיין לא חזרו הוא לא אחר מאשר סנוואר, רב-המרצחים של החמאס. נו, באמת, לא נשמע לכם הזוי? כאן כולם טלית שכולה תכלת? כן, אני מודאג שבעתיד הקרוב לא תהייה לי מדינה שבה יוכלו ילדי ו-14 נכדיי לחיות. מנהיגנו מדברים על ניצחון. איזה ניצחון? אחרי השואה של 7 באוקטובר המשוואה "ניצחון מוחלט והחזרת החטופים", בסדר זה, לא תתקיים לעולם. גם הסיסמה "יחד ננצח" כבר לא רלוונטית כשאתם עוסקים בחוק הגיוס המפלג ובהאשמת משפחות החטופים במצב. אז נהרוג עוד 1,000 מחבלי חמאס בעזה ועוד מאות נשים וילדים חפים מפשע, ואפילו אם נתפוס את סנוואר ונחזיר אותו לכלא שטה, אין ניצחון. יקומו עשרה סנווארים חדשים, כאן וברחבי העולם. הקהילה המוסלמית בכל פינה בעולם מזוהה היום עם החמאס ופועלת בכל העולם נגד מדינת ישראל. הוא מקריא ווטסאפ שהוא קיבל ממשפחה שלו היום בבוקר, והם כותבים לו כך: היי ג'וחאל'ה, מה שלומכם? בהולנד המצב עם היהודים מאוד לא טוב. הייתה אימא שגרה באמסטרדם והבת שלה בצה"ל. שלוש נשים הגיעו לביתה וקיללו אותה שהיא רוצחת ילדים. בנוסף הרביצו ליהודים, הורידו זמרת הולנדית מהבמה, מסעדה יהודית נסגרה עקב כך שהיהודים פוחדים לגשת אליה, ובכל מקום יש גרפיטי נגד יהודים. יש גם עיר שאוסרת על יהודים להופיע בתיאטרון. מזכיר לך משהו? 2024, 80 ומשהו שנים אחרי השואה, ווטסאפ שג'וחאל'ה קיבל היום. הוא ממשיך ואומר: חלומם של הוריי, שהגיעו כחלוצים להקים מדינה יהודית אחרי השואה, הולך ונעלם. חברי הכנסת, הוא קורא לנו, תתעוררו ותפנימו את האסון שנפל עלינו ותעשו מעשה לפני שיהיה מאוחר ולא יהיה מה לעשות. 134 חטופים זועקים מבטן האדמה כבר 178 ימים, והסוף לא נראה באופק. אתמול הצהיר ראש הממשלה שהוא עושה הכול לשחרר את החטופים. אני רוצה להאמין לו. כבודו, והוא פונה לראש הממשלה, אם לא הצלחת לשחרר את כולם אחרי 178 ימים, אולי אתה לא מסוגל? אולי כדאי לתת למישהו אחר לנסות? חברי הכנסת, הוא קורא לנו, זה בידיים שלכם. האם אתם באמת לא רואים את המחדל האיום ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה? תתעוררו. כשאני ישבתי היום והסתכלתי עליו, על ג'וחאל'ה, עם השפם, אתם מכירים אותו, נקרע לי הלב. באמת, מלח הארץ. דור שלישי, אדם שאיבד את בנו, לוחם שייטת 13, וכמעט איבד את נכדו בשבי החמאס. באמת, לא בהתלהמות, בהרבה דברים, אדוני היושב-ראש, אני מסכים איתך ובהרבה דברים לא, אבל בסוף אנחנו נמצאים היום במסלול שיש שתי אפשרויות: או שנתנגש בקיר או שניפול לתהום. אני לא רואה דרך אחרת. ישבתי השבוע ושמעתי נאומים של חברי כנסת, שאני אחד מהם, שלפני שנה וחצי ושנה, פה במליאה הזאת, דיברו מדם ליבם על זה שיש פה אטימות וחוסר רצון מצד ההנהגה להסתכל על האמת בעיניים. הרי הכול היה כתוב על הקיר בצבעים בוהקים. ידענו שאנחנו הולכים להתנגשות בכלכלה, בביטחון, בחברה הישראלית, להתנגשות בינינו, בעם היהודי. לפעמים צריך לשים ברקס ולהגיד: אנחנו בצרה. אנחנו במצב לא טוב. האחריות של הנהגה היא לפעמים להגיד: צריך להחליף, צריך להחליף, כי אנחנו לא יכולים לעשות את זה. כשאנחנו אומרים להחליף הנהגה, זה אמיתי, בגלל שהמצב שלנו לא מאפשר אחרת.

תודה רבה. חברת הכנסת פרידמן, בבקשה. אין פה שר תורן. אז יסמין, את רוצה לעלות כשאין פה שר תורן? זאת מירי רגב.

אפשר לחכות.

מה שאת רוצה. בסדר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתחיל בלקרוא לכם כמה ציטוטים מהשבועות האחרונים מהרשתות החברתיות, ואלה הציטוטים: כוח נוח'בה, משפחות החטופים הם כוח קפלן השמאלנים, אתה אדם מופקר שמעלה את מחיר הדמים, זו בעיה שלכם, תסתדרו לבד, עוד בת דודה שתופסת טרמפ על הטרגדיה. כל אלו הם רק חלק קטן מהתגובות שמקבלות משפחות החטופים ברשתות החברתיות. עוד ציטוט: ילד חרא, חוצפן, חבל ששחררנו אותך, הגיבו הגולשים ליגל יעקב בן ה-13, שנחטף מקיבוץ ניר עוז ושוחרר בעסקה בחודש נובמבר. כל זה רק כי הוא העז להעלות סטורי שבו רשם: סליחה שנחטפתי, בתגובה למה שנאמר על הדברים של שרה נתניהו. ילד בן 13 צריך לחטוף כאלה תגובות לאחר שחזר מהשבי. מחקר של מיזם פייק רפורטר שניתח את אופי השיח ברשתות החברתיות על משפחות החטופים מעלה כי מחצית ממנו הוא שיח שלילי. מחצית. תגידו, השתגענו? זה לא בסדר שהשרה יוצאת ולא נמצאת פה. זה ממש לא בסדר. זה התפקיד שלה. היא מסמנת ויוצאת.

בסדר, חבר'ה, בואו, לאט-לאט. לא, אם היא עורכת פגישות מאחור, זה לא תקין.

לא פגישה. בסדר.

בחודשים האחרונים מתנהל לא פחות מקמפיין נגד משפחות החטופים. מנהלים נגדם קמפיין מכוער ודוחה בצורה יוצאת דופן, כאילו שלא מדובר באנשים שהיקרים שלהם הופקרו על ידי המדינה, אנשים שהאהובים שלהם נחטפו מתוך המיטות שלהם בבוקר שבת ונלקחו לעזה בברוטליות בלתי מתוארת, חבולים ומפוחדים. הפכו את משפחות החטופים לאויבי העם. כאילו, אני מנסה לחשוב, מה נסגר? איפה כולם חיים? באיזה עולם לא מתייצבת מדינה שלמה מאחורי המשפחות האומללות האלה? מי אתם? מי אנחנו שבכלל נעז לבקר את הדרך שבה הם בוחרים לפעול? לאף אחד אין זכות לעשות זאת. 178 ימים שהילדים שלהם, הבעלים שלהם, ההורים שלהם, האחים שלהם, שנלקחו מהבית, ממסיבה, הם לא יודעים אם הם חיים, מתים, בריאים, חולים, פצועים, אם הם מקבלים אוכל, תרופות. האם הם מצליחים לישון בלילה בכלל? האם הם מצליחים לשמור על שפיותם? אני לא יכולה לתאר לעצמי בכלל ולהבין את השבר הנורא הזה. אני חושבת שבהתחשב בנסיבות, הם מתנהגים למופת. הם מגיעים לכאן ומתנהגים בכבוד, מדברים, מסבירים, מספרים על היקיר שלהם שנחטף. לפעמים אני כאילו תוהה אך הם בכלל מצליחים להישאר כל כך מאופקים לנוכח האטימות והאדישות שהם לעיתים נתקלים בה פה, בבית הזה, שאמור להיות להם האוזן הקשבת ביותר במדינה. מחוץ לכנסת נמצאים המפגינים. חלקכם קוראים להם טרוריסטים, כאילו שלא ראינו ולא רואים כל יום מהו טרור ואיך נראה טרוריסט ואיך נראה טרור. האנשים האלה שנמצאים פה בחוץ הם אנשים שדואגים, שאכפת להם, שכואבים, שלא מוכנים לעמוד מנגד ולהמשיך בחיים שלהם כרגיל, כפי שחלקכם עשיתם, בעוד אזרחים ישראליים תמימים שבויים בעזה. מותר להם להפגין, מותר להם לחשוב אחרת מכם. חצי שנה עברה ו-134 חטופים עדיין לא שבו. חצי שנה עברה ומעל 100,000 תושבים עדיין עקורים מביתם ללא כל צפי בכלל מתי ישובו הביתה. חצי שנה עברה ו-600 חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים קיפחו את נפשם בהגנה על המולדת. חצי שנה עברה וחיילי מילואים ששירתו בגבורה במשך חודשים עדיין לא השתחררו משירות, או לחלופין השתחררו, ומייד נקראו לשוב שוב לדגל, בזמן שהממשלה ביד השנייה מכשירה השתמטות גורפת לאוכלוסייה אחרת בזמן מלחמה. חצי שנה עברה ובעלי עסקים שנפגעו קשות במלחמה לא יודעים איך הם אמורים להרים את עצמם מהקרשים ולשקם את עצמם כלכלית. מותר להם לכעוס. מותר להם לאבד תקווה בממשלה. מותר להם לדרוש שיחליפו אותה על שכשלה בדאגה לאזרחים. מותר להם לרצות שינהיגו את המדינה הזאת אנשים שכן אכפת להם. מותר להם לדרוש ששר שמבלה את זמנו בטברנות בזמן מלחמה, ילך הביתה. מותר להם לכעוס על שרים שמעדיפים תקצוב פוליטי על תקצוב שמותאם לצרכים של העורף והמלחמה. מותר להם לכעוס על חברי כנסת שמחליטים לצאת לחופשה בזמן מלחמה. יש פה דאגה אמיתית. אתם באמת חושבים שמעל 100,000 איש לא הולכים לעבודה, דואגים לבייביסיטר, נוסעים ברכבות ובאוטובוסים, ישנים פה בחוץ, עומדים על הרגליים שעות, וכל זה רק כדי לעשות לכם דווקא? הם פה כי הם מוטרדים מהעתיד שלהם, מהעתיד של הילדים שלהם, מהעתיד של המדינה. הם פה כי הם זקוקים לתקווה. הם זקוקים לדעת שיהיה פה טוב יותר, שאפשר לעשות יותר למענם. הם רואים את ההתנהלות במשרדי הממשלה, את סדרי העדיפויות. הם רואים את השחיתות של השלטון, שנמצא יותר מדי זמן והפך שיכור מכוח. רק עיוור לא יראה זאת. הם לא טרוריסטים, הם לא אנרכיסטים. הם הכי טובים שלנו. למה? בגלל שהם לוקחים אחריות על החיים שלהם ולא מוכנים להיות פסיביים. בזמן שאתם טוענים מעל לכל במה שהם קראו לסרבנות, אתם שוכחים לספר שבשעת חירום הם התייצבו ב-150%. הם האנשים שהכי אפשר לסמוך עליהם. הם האנשים שאני הכי סומכת עליהם. הם הוכיחו את זה בזמן המלחמה כל פעם מחדש. ברור לי שאתם לא מסכימים איתם, וזה גם בסדר, אבל מה לעשות, אנחנו עדיין חיים במדינה דמוקרטית שבה מותר להפגין ומותר לומר מה שחושבים, לפחות בינתיים. כל דיקטטורה בהיסטוריה ניצלה שעת חירום כדי להעביר חקיקות אנטי-דמוקרטיות שבסוף התהפכו על האזרחים עצמם שתמכו בהן בהתחלה. התפקיד של האופוזיציה בזמן מלחמה, בשעת חירום, הוא חשוב פי כמה וכמה מבשגרה, וזה התפקיד שלנו להרים דגלים אדומים כל פעם שחוק כזה מגיע לכאן, ולצערי, זה קורה הרבה. המחאה מעוררת תקווה והשראה שהאזרחים לא יוותרו. הם לא ייתנו לממשלה לעשות מה שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה. האנשים ברחובות אומרים חד-משמעית: תחזירו את חטופים, תדאגו למפונים ולמשפחות הנרצחים והנופלים, ואז קחו אחריות ולכו הביתה. סיימתם.

חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. איזה כיף להרים קצת את הדוכן, בדרך כלל אני אחרי כל מיני "בוארונים". אתה מרים את הדוכן, השאלה היא אם אתה מרים את הרף. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני שמח דווקא ששר הנגב, הגליל, החוסן.

נוכח פה, כי אני רוצה לדבר על הצפון. אני יודע שזה משהו שמפריע לך, אבל אני היום בכמה ועדות שונות, ותכף אני אתייחס לזה, בטח בוועדת הפנים, עם הצעת החוק של חוה אתי עטייה, או אתי חוה עטייה, היה שם אירוע מאוד מצחיק. עכשיו, למה אני אומר את זה? חלילה לא לפגוע בכבודה של חברת הכנסת, שהציעה הצעת חוק נהדרת. הצעת החוק באה ואמרה שהיא רוצה,

למגן כל אדם בעל מוגבלות או חוסר נגישות למבנים מוגנים באזורי קווי העימות, שהגדירה קילומטרים,

אפשר לדבר על זה. למגן מבנים או למגן אנשים? למגן אנשים, שהמדינה תספק להם מיגון, לכל בן אדם במדינת ישראל בקווי העימות המוסכמים, כן כן כן. בדיוק הגבות האלה, אני הרמתי כשזה עבר טרומית, אבל זה בא היום לדיון, לדעתי לפני שבועיים, שלושה החוק הזה עבר, בא היום לדיון בוועדת הפנים. ואז אני אומר לעצמי, כשקראתי את הצעת חוק, אמרתי: רגע, אני קורא טוב?

בהצעת חוק פרטית, באה ואומרת: אנחנו נמגן את תושבי המדינה, את אלו שלא מצליחים לעשות את זה בעצמם. אני יושב בוועדה, ואתם מכירים את יעקב אשר כולכם, ואני לא יודע איך להתייחס לאירוע,

אבל יש חוק על ממ"דים. זה הממ"דים, לא?

ממ"ד לכל בן אדם. זה הקלות בבניית ממ"ד, נכון?

לא פטור מהיתר, לא צמוד מבנה. שום דבר, את זה כבר עברנו, היינו.

לא המסלול המהיר, כלום. ממ"ד לכול.

זה קורה בזמן שלפני שבוע, שבוע וחצי, שבועיים, מקצצים כל יום במיגון של מדינת ישראל. כל יום מקצצים. מיגון לצפון, ה-600 מיליון שקלים שהעבירו באשקלון, אתם זוכרים את זה? 600 מיליון שקלים שהעבירו ביוני, לקחו 300 שכבר התחייבו, הוסיפו עוד 300, מרחו את זה לשמונה שנים בהתחייבויות, תכנונים, מורחים את אשקלון. מבנה אחד, פרויקט אחד יצא באשקלון, פרויקט אחד יצא מאשקלון, שהמדינה באה ואמרה: אני שמה כסף על מיגון עיר ומבני חינוך. ואז אני רואה את הצעת החוק ואני אומר: תגידו, מה ממשלת ישראל רוצה לעשות? אני שואל את משרד האוצר: כמה עולה הצעת החוק הזו? באמת, כי ב-default היה בא לי להצביע בעד. כמה עולה הצעת החוק הזו? אני מסורב מלקבל תשובה. הצעת חוק פרטית בכנסת ישראל, יגידו חבריי חברי הכנסת, מעל 6.5 מיליון שקלים, נכון? צריכה להיות התייחסות אוצרית. אין התייחסות אוצרית. ואז אמרתי, אני מבין את המנגנון, אני אקצר לכם, שרוצה ממשלת ישראל לרצות חברי כנסת מסוימים, או לא משנה, מהקואליציה. אבל באיזו חוצפה מגיעה ממשלת ישראל, תודה שהגעת. אני הגעתי, כי לפחות, כי הזכרתי את זה. שתדייק בהצעת החוק. הוצאת

אם תרצי להגיב אני אתן לך,

לא באמצע הדברים. בכוונה אמרתי את השם שלך, כדי שתוכלי להגיב. הוא לא קרא אותה.

אם אני מוציא חצי מילה מהקשרה, קודם כול אני אתנצל, ותראי שלא הוצאתי שום דבר. אבל באיזו חוצפה,

תקשיבי, לא שאני נגד הצעת החוק שלך. באיזו חוצפה מגיעה מדינת ישראל ואומרת, בעיניי משקרת, משקרת לתושבי הצפון במיוחד, ואומרת: אני עכשיו אקדם הצעת חוק פרטית, שזאת אמורה להיות הצעת חוק ממשלתית, תוכנית ממשלתית למגן את מדינת ישראל. לא הגיוני, בעיניי וגם בעינייך, שמדינת ישראל תעביר הצעת חוק כזאת בזמן שהם כל הזמן מקצצים בתוכנית מיגון הצפון,

בכל יישובי קו העימות, אני בטח לא אדבר על היישובים בפזורה, על החברה הערבית,

מזמן כבר הסכמנו,

שהם לא חלק ממדינת ישראל, כי רק קווי עימות חיים במדינת ישראל. באיזו חוצפה אתם באים לצפון ואשכרה מקדמים את זה? אנחנו העברנו תקציב למיגוניות.

3.5 מיליארד שקלים, לפני חודשיים הייתם בצפון בישיבת ממשלה.

3.5 מיליארד שקלים, ישבתם ועשיתם בנובמבר ישיבה, הבאתם את כל ראשי הרשויות לצפון, עשיתם תמונה מדהימה, אמרתם: תקום מינהלת, תכף אני אדבר גם על המינהלת.

לא אמרו שתקום מינהלת,

תעבור החלטת ממשלה בדבר מינהלת שתקום ותטפל באזור הצפון. מישהו רוצה להגיד לי כמה כסף עבר ליישובי הצפון? אני אתן לכם ניחוש קל: אפס.

במסגרת החלטת הממשלה שהובטחה.

במסגרת,

עשיתם מעשה היסטורי שלא נעשה במדינת ישראל ופיניתם רצועת ביטחון לטובת ארגון הטרור חיזבאללה. על זה אין עוררין.

הדבר השני שעשיתם, ובזה הוספת חטא על פשע, שאין לצפון שום עתיד. אף אחד לא מדבר עליו. וגם אם מדברים, ולטובתך אני חייב לומר שאתה זה שדיברת על הצפון ואפילו שלחת, ואמרת: אני לא מגיע יותר לישיבות ממשלה, כי אתה בסוף עושה את תפקידך. הייתי מצפה ששאר 42,000 השרים שממונים בממשלה הזו, שמישהו יקום ויגיד: הצפון היא חלק ממדינת ישראל. ואנחנו לא נעביר הצעת חוק פרטית, לא כי אני לא רוצה לפרגן לחברת הכנסת, שהציעה הצעת חוק מעולה, אלא כי אני רואה בזה פרויקט של 20 שנים, למגן את מדינת ישראל, להשמיש מקלט שנבנה לפני 70 שנה, להשמיש אותו לציבור.

היושב-ראש אמר שהוא ירחיב אותה.

אתי, זו הצעה של 50, 60 מיליארד שקל. באמת, קצת רצינות. גם אתה חבר בוועדה. הצעת החוק

רק לאנשים החלשים. כשאומרים לי, מתקשרים אליי תושבים מהצפון ואומרים לי: תראה איזו הצעת חוק נהדרת. היא אומרת שזה מתייחס, היא מתייחסת רק לאוכלוסייה חלשה. זה מתייחס לסוציו, זה לא מתייחס לסוציו. קשישים, נכים ומעוטי יכולת. לאוכלוסייה קשישה.

וזה מעל 70 שנה. מכיוון שקראתי את הצעת החוק, לאזרחים ותיקים. מכיוון שקראתי את הצעת החוק, בעיניי, לא, לא אזרחים ותיקים, כי אמרנו רק מעל 70 שנה.

מעל 70 שנה, כי, תגיד, אתה יודע כמה כסף זה? בגלל אילוצי תקציב, מה אתה רוצה?

שקלים, אתה יכול להתחנן לממשלה שתעביר ולא מעבירים. כמה פעמים קיצצו את תוכנית מגן הצפון? חבר ועדת הכספים, היושב-ראש עכשיו, כמה פעמים? למה על זה אתם לא

אתה לא מדבר פה, אתם אחראים לזה. אחראים, אני מסכים איתך. כולנו אחראים. אז תגיד לראש הממשלה.

אבל אל תגיד גרם. אז תגיד לראש הממשלה, אתם אחראים לזה. ואני רוצה לבשר לראש הממשלה,

חברת הכנסת לזימי, כשתהיה לך זכות דיבור את תוכלי לדבר,

אני רוצה לבשר, מותר לזרוק הערות,

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני רוצה, די,

די, די. אני רוצה קודם כול לאחל לראש הממשלה בריאות, ואני רוצה לבשר לו שיושב פה חבר הכנסת ממפלגתו שאמר את צמד המילים המאוד-מאוד משמעותי: אנחנו אחראים. תודה רבה. אין על זה מחלוקת. יש על זה מלא עוררין, מלא עוררין.

היה מלא עוררין, כמה פעמים, באיזו שפה,

בעברית, באיזה ריאיון שאתה רוצה. ראש הממשלה שלך לא עשה את זה. מה הבעיה להגיד: אני אחראי? מה הבעיה להגיד: אנחנו אחראים למה שקורה בצפון? שתלמידים, אני רוצה לבשר לך, תלמידי תיכון לבגרות לומדים שלוש שעות ביום, משעה 12:00. אתם מבינים בכלל את ההתמוטטות החברתית שיש בצפון, שאנשים בכלל לא רוצים לחזור לשם? אז במה אתם עסוקים, בהצעות חוק כאלה? הצעת חוק מעולה, אבל אמורה להיות הצעת חוק ממשלתית. אז תהיה ממשלתית. איפה אתם בחינוך?

איפה אתם בתשתיות?

איפה אתם בחינוך הבלתי-פורמלי, בעסקים, בפיצויים, כל הדברים האלה? וחוץ מזה, אני אגיד עוד משהו על המינהלת, כי יש קטע להישאב למינהלות, ואנחנו בכל זאת מדברים על הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות. כשאתה מקים מינהלת, זה אומר לראשי הרשויות: אנחנו לא סומכים עליכם. אנחנו צריכים להקים מינהלת שתטפל בצרכים, אתם אמורים לדעת ולעשות את זה ביום-יום שלכם,

בעסקים, באלף ואחד דברים,

ברווחה, מה שאתם עושים ביום-יום, לשם כך נועדתם וקמתם. אנחנו לא סומכים עליכם. נקים עליכם מינהלת. אז הם עדיין מחכים למינהלת,

אף אחד לא יודע מתי יחזרו לצפון. אף אחד. אתם לא יודעים להגיד את זה. השבוע דיברה על זה חברת הכנסת מטי, שמועצת התלמידים הארצית באה לארגון המורים ולמשרד החינוך ואומרת להם: חברים, אנחנו שובתים. תלמידי ישראל אומרים לכם: תתנהגו כמו מבוגרים,

תפתרו את העניינים. אתם זוכרים את השביתה עוד לפני האירועים, את השביתה הגדולה, שאמרו שהכול בסדר? תלמידים לא קיבלו ציונים. זוכרים את זה, שאמרו שנפתרו העניינים? שום דבר לא נפתר. הגענו למצב שהתלמידים אומרים לכם: תשבו ותפתרו את זה. אומנם היה לי, רק הפעם זה לא בתקשורת.

זה ממש לא בתקשורת. מכיוון שיש לי משפט אחרון, אני רוצה באמת לומר לתושבי הצפון,

באמת, אני תוהה מתי אתם, ויש פה מספיק חברי כנסת מהצפון, תגידו: עד פה, לא יותר הצעות חוק פרטיות, לא תיקונים קטנים, לא פלסטרים. תעשו מעשה. שאלוהים כבר יגיע ותעשו את המעשה הזה ותפסיקו לדבר איתנו מאחורי הקלעים ולהגיד לנו: אנחנו מסכימים, צריך את זה. תעשו מעשה ותעצרו כבר את הדבר הזה. תחזירו למדינת ישראל את הצפון.

חברת הכנסת עטייה, את רוצה לדייק את הצעת החוק שלך, או שלא צריך? לא סטיתי מהצעת החוק שלך.

בכיף, אני אשמח. שתי דקות, בסדר? אני יודע, אבל לגמור את האירוע הזה. שתי דקות. רק לדייק את הנושא של הצעת החוק.

אדוני חבר הכנסת, אדוני זה אבא שלי.

אדוני חבר הכנסת נאור, נכחת היום בישיבה, הוצאת דברים מהקשרם, ולא הסברת את הצעת החוק. הצעת חוק מיגון מדברת על מיגון לנכים, לקשישים ולמעוטי יכולת מעל גיל 70. כמה זה יעלה לקופת המדינה? אז תקשיב, אני לא ביקשתי שייתנו ממ"דים וימגנו את הבתים של הקשישים חינם, הצעתי באמצעות הלוואה בתנאים טובים למשך כמה שנים טובות ועם הערת אזהרה: ברגע שהקשיש מוכר את הדירה, בוודאי שהוא יצטרך להחזיר את חובו.

נוסף לכך, נאור, משהו שאני רוצה, במשמרת שלכם, בשנה שעברה, בתוקף תפקידה של חברת הכנסת רינה שפק,

היא הייתה יושבת-ראש ועדת משנה, הוא בכלל לא מקשיב, אין צורך.

פשוט תבהירי לגבי הצעת החוק.

אז אני אומרת, היא הייתה יושבת-ראש ועדת משנה למיגון בוועדת חוץ וביטחון,

שר האוצר ליברמן, שאני מאוד מאוד מעריכה, והיא לא הצליחה.

שנה וחצי היא מנסה להעביר את הנושא של מיגון,

אז אני באתי וניסיתי לקדם את הנושא, ניסיתי לקדם אותו ממבצע שומר חומות, אתם לא אישרתם, ולכן ניסיתי שנית,

אז התחלנו, כמו כל הצעת חוק פרטית, ובהמשך,

יקדמו אותה. אם ייתנו מענקים, יקדמו אותה ממשלתית. אז אתה צריך לברך על כך שלפחות עשינו צדק. תודה. ולמה לפגוע באוכלוסייה החלשה, בקשישים, מקבלי הבטחת הכנסה ובנכים, שיש להם בעיה בתנועה? אנחנו נצביע בעד, אנחנו פשוט, אבל למה הוא זז? שיבוא ויירתם, תודה, חברת הכנסת עטייה. ויצטרף להצעת החוק. תודה רבה. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. היום, אם את רוצה, אני מצביע בעד. תביאי את הצעת החוק. הממשלה שלך נגד, זה מה שאני מנסה לומר לך.

הממשלה שלך נגד החוק הזה. אנחנו רוצים את זה באמצעות הלוואות, לא אמרנו, מי ישלם את ההלוואות האלה? הכלכלה בקריסה.

זה עשרות אלפי אנשים, רצוני,

שייקח את ההלוואה. מי שירצה שייקח הלוואה. הוא יכול גם לקחת היום. זה רצוני, בריבית אטרקטיבית. מה זה אטרקטיבית? בתנאים נוחים.

חבר הכנסת שירי, חבר הכנסת שירי, יש מאחור קפה, אתם יכולים לצאת ולדון על ההשלכות של הצעת החוק, אני נראה לך כמו מישהו שצריך עוד קפה?

אני מעביר לך את הזמן.

ערב טוב, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני מסתכלת רגע על המליאה, תכננתי להגיד כל מיני דברים, אבל אני מסתכלת ואני שואלת את עצמי אם האס"ק שאנחנו רואים פה, חבר'ה, אם אפשר קצת, מי השר? אני אפרש את ראשי התיבות, כי יש הרבה אנשים שגם לא היו בצבא פה ופחות מכירים: אס"ק, אווירת סוף קורס. אז אני מסתכלת על המליאה הריקה ועל אווירת האס"ק שמתרחשת פה כרגע במליאה ושואלת את עצמי אם הרבה חברי כנסת שלא נמצאים כאן, כבר באווירת הפגרה שאמורה להתחיל ממש ממש בעוד כמה ימים. ואתם יודעים, אני תופסת את עצמי, ובא לי לדפוק את הראש בקיר, איך כנסת ישראל, נבחרי הציבור של המדינה הזאת, שמשלמים להם, העם שלנו משלם להם את השכר, יוצאים לחופש. כי הרי אין מלחמה, ואין חיילים בעזה, ואין עקורים מהבתים, ואין 134 חטופים שנמצאים בשבי מזה 178 ימים. הכול סבבה, אפשר לצאת לחופש. אני שואלת את עצמי כמה מחברי הכנסת פה סגרו לעצמם חופשה. אולי הם נופשים בטברנה ביוון, אולי הם סגרו איזה ריזורט טוב. איזה כיף יהיה להם בליל הסדר, הם יצאו לחירות בזמן שהחטופים שלנו נמקים במנהרות החמאס. אתם יודעים, אני עכשיו חזרתי, יצאתי מהכנסת וחזרתי משבעה יחד עם חברי חבר הכנסת נאור שירי. נסענו לניחום אבלים בגבעת זאב, של אוריאל ברוך, זיכרונו לברכה, אחד החטופים מ-7 באוקטובר, שלצערנו נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת בידי החמאס. בעוד אני יושבת שם בשבעה, בעוד יש לנו משפחות בישראל שיושבות שבעה על חטופים שלנו ועל חיילים שלנו, אנשים פה מתכננים חופשים. האם זה דבר הגיוני? האם זה נתפס שכנסת ישראל תצא לפגרה בזמן שהאסון הגדול ביותר בהיסטוריה של המדינה שלנו מתחולל לנגד עינינו? ואתם יודעים, כבר לפני כמה שבועות לא מעטים ישבו משפחות החטופים בוועדות, אני לא אשכח את זה, באחת הוועדות הם ישבו ואמרו לנו: אנחנו מבקשים מכם, אל תצאו לפגרה. אז בהתחלה הוצאנו מכתב ליושב-ראש, אמרנו למשפחות החטופים: הכנסת ממשיכה לעבוד בפורמט הוועדות.

אין חקיקה ואין מליאה, אבל יהיו כאן ועדות שימשיכו לעבוד. פנינו ליושב-ראש הכנסת ואמרנו לו: לפחות את המינוח תשנו. אחר כך כבר יצאנו בדרישה לבטל את הפגרה, זו הייתה צריכה להיות הדרישה מלכתחילה, אבל לא נענינו בחיוב. סיעת יש עתיד הוציאה מכתב ואמרה: בואו נבטל את הפגרה. התפקיד שלנו הוא לשרת את האזרחים בעת הזו. הדבר הזה לא קרה, ואני שואלת את עצמי למה לא ביטלנו את הפגרה. מה הסיבה שהממשלה, הקואליציה והאנשים שיושבים בבית הזה לא רוצים לבטל את הפגרה? האם זה בגלל החופשים? לא בטוח. אולי החשש מכל יום ויום שהכנסת הזאת תתכנס ושאולי יפילו את הממשלה? אולי זה הפחד הגדול, אולי בגלל זה אסור לצאת לפגרה. אני רוצה להגיד שאני מתביישת בפני משפחות החטופים, מתביישת, אבל לא רק ממשפחות החטופים, גם מהחיילים שלנו וגם מהמילואימניקים שלנו וגם מהפצועים שלנו וגם מהעקורים שלנו. אני מתביישת בפני כולם שהבית הזה יצא לחופש בזמן שאנחנו בטרגדיה האיומה הזאת למדינת ישראל. אתם יודעים, זה מן הפח אל הפחת. במוצאי שבת כמו בכל מוצאי שבת הלכתי לכיכר החטופים, עמדתי שם והקשבתי לאנשים שדיברו מעל הבמה, למשפחות המקסימות האלה ולאנשים שהיקרים שלהם נמצאים שם בעזה. עמדה שם אימא של לירי אלבג, ילדה בת 18. כמו שאני תמיד אומרת, אני לא יכולה שלא לחשוב על הבת שלי, שהיא בת 17 והיא שמיניסטית והיא במיונים לצבא. אין ספק שזאת יכלה להיות גם הבת שלי. אני חושבת עליה, ואני מסתכלת עליה שם מעל הבמה כשהיא מקריאה את הנאום שלה,

אומרת תוך כדי הנאום ולוקחת את התפקיד של לירי וצועקת:

מישהו מנסה לפגוע בי כאן, תצילי אותי. באותו רגע,

הדמעות מייד הציפו אותי ולא יכולתי לנשום, לא נכנס לי חמצן לגוף, מהזעקה של האימא על הבת שלה, הילדה בת ה-18, שנמצאת שם 178 ימים. אחרי ששמעתי את שתי העדויות של שתי הגיבורות המדהימות האלה, עמית סוסנה ומורן סטלה ינאי, שבתעצומות נפש שאי-אפשר לתאר בכלל מספרות לעולם את מה שהן עברו בשבי החמאס ואת התקיפות המיניות שהן עברו באמת, כל מי שעוסק בתחום יודע שצריך אומץ בלתי רגיל לשתף דבר כזה. לא מספיק שהן עברו את שבי החמאס והן צריכות להשתקם ממה שהן עברו, הן גם משתפות את העולם בדבר האינטימי והכואב כל כך הזה, אני חושבת על לירי ועל 19 הנשים שנמצאות שם, מתוכן 14 נשים עדיין בחיים, עד כמה שאנחנו יודעים. אני שואלת את עצמי: אחרי 178 ימים, אחרי חצי שנה, וסליחה שאני הולכת להגיד את המשפט הזה, אבל אני חייבת להגיד את המשפט הזה, האם מישהי מהן הולכת ללדת בשלושת החודשים הקרובים? האם ייוולדו לנו תינוקות בשבי החמאס? האם הן נושאות ברחמן תינוק של מחבל? כשאני חושבת את המחשבה הזאת, אני לא יכולה לנשום. אני הבטחתי לעצמי שאני אהיה הקול של החטופים.

כיו"רית השדולה למען החטופים אני מדברת את החטופים יומם וליל. אני גם יו"רית השדולה למען נפגעות אלימות מינית במלחמה הזאת, ואני חייבת לדבר את הקול של הנשים שנאנסו והן לא איתנו יותר, הנשים שנאנסו ונרצחו ב-7 באוקטובר. אבל הנשים שעוברות את זה עכשיו,

תוך כדי שאנחנו מדברים זאת החובה המוסרית שלנו לעשות הכול כדי להחזיר אותן הביתה בחיים. לא להחזיר אותן גופות, להחזיר אותן בחיים. כן, גם גברים בשבי החמאס עוברים התעללות מינית, וגם ב-7 באוקטובר היו פה אירועים של אלימות מינית נגד גברים, אבל ההבדל היחיד הוא שנשים יכולות להיכנס להיריון וגברים לא. מכאן אני רוצה לשלוח, קודם כול גם לעמית וגם למורן, חיבוק ענק וגדול, לחזק אותן ולהגיד להן שהן הכי אמיצות בעולם ושהקול שלהן כל כך חשוב, לא רק במדינת ישראל,

חשוב שכל העולם ישמע מה שהן עברו, חשוב שכל העולם יבין מה החטופים והחטופות שלנו עוברים בשבי החמאס,

המפלצות האלה.

כולנו רוצים להשיב את הביטחון למדינת ישראל וכולנו רוצים לחסל את החמאס, אין בכלל שאלה. אבל החיים של החטופים בסכנה, ובכל יום שעובר מתים לנו יותר ויותר חטופים. אי-אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. אי-אפשר. הזמן שלהם כבר אזל. הוא לא אוזל, הוא כבר אזל. אני לא רוצה לחשוב על המבוגרים בשבי, אנשים בני 86. איך הם שורדים את הדבר הזה? בלי מים, בלי מזון, בלי חמצן, בלי טיפול רפואי,

בלי אהבה, בלי לדעת אם אנחנו דואגים להם או לא, אם אנחנו נלחמים עליהם או לא. קצת חמלה, קצת אנושיות. להסתכל על האנשים האלה שמדינת ישראל הפקירה ב-7 באוקטובר. זאת החובה שלנו להחזיר אותם לפה מעל כל דבר אחר. אני קוראת לחברי הקואליציה להפסיק מייד את הקמפיין הנבזי והנורא על משפחות החטופים שמשתמשים בהן ככלי ומנגחים אותן בגלל שהן זועקות את זעקתן. אני לא מאחלת לאף אחד בבית הזה ולאף אחד בעולם לעבור את מה שהמשפחות האלה עוברות, את הגיהינום הזה עלי אדמות. אני כאימא לשתי בנות, אם הייתי נמצאת בסיטואציה הזאת, אני לא יודעת להגיד איך הייתי מגיבה. אסור לנו לשפוט אותם. אנחנו צריכים לחבק אותם, להכיל אותם ולהרכין את הראש בפניהם. זה המינימום שאנחנו צריכים לעשות. תודה רבה.

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו פותחים היום את השבוע האחרון של מושב הכנסת, ואנחנו רגע לפני היציאה לפגרה של קצת יותר מחודש. זהו הרי בדיוק הזמן שקואליציית הימין על מלא מלא תצא לחופשה. אתם הרי עבדתם קשה סך הכול בחודשים האחרונים, ורשימת ההישגים שלכם כל כך ארוכה. כמה כיסאות ריקים יהיו השנה בשולחן הסדר, ולא רק עבור אליהו הנביא? ואתם בכלל ב-mode פגרה. לקח לי טיפה זמן להבין שזאת בעצם המטרה שלכם, לא המלחמה, לא החטופות והחטופים, לא המילואימניקים, לא מאות אלפי הפליטים, אלא הפגרה, לגרור זמן, לשרוד פוליטית עוד יום, עוד שבוע, עוד חודש. זאת המהות שלכם, זאת המהות של משיח השקר שמוביל אתכם, לשרוד, לדבר על האידיאולוגיה, לדבר על ניצחון, אבל בפועל לפעול על בסיס חד-יומי, לצלוח את הקטסטרופה היומית שהבאתם, רק כדי לשרוד פוליטית עד ליום המוחרת. גם שכנעתם את עצמכם,

שבכך אתם עוזרים לציבור איכשהו. אתם כבר כל כך לא יודעים איפה הביבי מתחיל ואיפה השקר נגמר. אתם חיים לפי דף מסרים יומי שלפעמים סותר את כל מה שאמרתם אתמול, כי שוב, מה שחשוב לכם הוא רק לשרוד. עבורכם טובת העם היא עוד יום של הקיסר בשלטון, כי השלטון הוא המטרה, לא המלחמה, שגם עיוור מבחין שהיא לא מנוהלת כמו שצריך, לא החטופים, שמבחינתכם יש להם זמן, להם ולהן יש זמן. מקסימום חלקן תחזורנה עם תינוק אחד או שניים. גם להן אתם תצטרכו להזכיר שהן אמורות בעצם להגיד תודה, גם לכם וגם למשפחה.

גם יחסינו עם בעלות בריתנו מעולם לא היו טובים יותר, אמברגו נשק של קנדה, איטליה, צרפת, אנגליה, בדרך גרמניה, וריסוק מערכת היחסים המיוחדת עם ארצות הברית.

לא פלא שאתם צריכים פגרה לנוח טיפה. גם אסון לאומי, גם מלחמה, גם חטופים, גם כלכלה מרוסקת, גם מאות אלפי פליטים, גם להפוך את ישראל לרדיואקטיבית וגם לשכנע את עצמכם שהכול בסדר, ושאנחנו בעצם גם חזקים וגם לא תלויים באף אחד. אני אומרת, עם עומס כזה, קחו עוד חודש. באמת, עבדתם קשה. הכול בסדר. כולנו נמתין, העולם ימתין, כפיר ביבס ימתין, כל אחינו ואחיותינו שאיתו בשבי חמאס, גם הם ימתינו. הייתי רוצה לומר שמדובר בבדיחה של 1 באפריל, אבל זאת המציאות שאתם, ממשלת ישראל, כפיתם עלינו. העם שלנו פצוע. העם שלנו פוחד. הוא לא פוחד מהחמאס,

מאויבים אנחנו לא פוחדים, ואויב מעולם לא הביס אותנו וגם לעולם לא יביס. העם שלנו פוחד ממה שקורה לנו כשהוא פותח טלוויזיה ורואה איך משסים משפחות שכולות במשפחות חטופים או משפחות חטופים במשפחות חטופים אחרות. העם שלנו בוכה כי הנרטיב הציוני שעליו גדלנו נהרס על ידי השלטון בלי טיפת חמלה ועם שותפים אנטי-ציוניים. אחרי שנה שלמה שבה בלי לראות חצי מהעם ניסו לחוקק חוקים שנויים במחלוקת, והשלטון ראה מה זה עושה לציבור, ראה איך זה מפורר אומה שלמה, והמשיך בכל הכוח למרות ואף על פי. ואז הוא מאשים את מי שלא בשלטון, את האופוזיציה, את האזרחים, את המשרתים. כולם אשמים חוץ ממי שידו על ההדק. זו שנה שערערה את האמון של הציבור בכנסת, במוסדות השלטון, והנורא מכול, ערערה את האמונה בנו כאומה, כעם שחי פה יחד. הציבור פותח טלוויזיה היום, אחרי האסון הלאומי הגדול ביותר שקרה בתולדות המדינה, וקרה במשמרת של הממשלה הנוכחית, והוא שומע על הנרצחים, זיהוי גופות, חללים חדשים, כן או לא מלחמה בצפון, אנשים מפונים, חטופים, חיילי מילואים, שומע, רואה, מרגיש שקשה לו ללכת לסופר, לסגור את החודש או לתת חינוך ראוי לילדיו, ותוהה מה יהיה. ועדיין, מי שאמון על ביטחונו של אותו הציבור, מי שאמור להישבע אמונים ולאהוב את הציבור יותר מכול, להילחם עבור האנשים ולנחם אותם שיהיה בסדר ולהילחם שאכן יהיה בסדר, אותם האנשים שנבחרו על בסיס אותו אמון מועלים בו פעם אחר פעם אחר פעם, מעודדים השתמטות ופעילויות אנטי-ציוניות, מעבירים תקציבים למוסדות עלומים, משפצים בריכות ויושבים בטברנות ביוון בשעת מלחמה. העם שלנו לא מפחד מאויבים, העם שלנו מפחד מהשלטון, וזו האמת הכואבת, המטלטלת והמפחידה. לא נשאר כבר הרבה מה להגיד. כך נראית מדינת ישראל ערב פסח 2024. החובה של כולנו היא להוביל לניקיון פסח יסודי, כדי שבפסח 2025 כולנו נהיה מסובין, מסובין עם כל אחינו ואחיותינו, עם גבולות בטוחים, עם שלטון והנהגה שנוכל להתגאות בהם, עם אחדות שכוללת גם ערבות הדדית. ועל כך ועל הדברים האלה בדיוק אני וחבריי באופוזיציה, אני וחבריי ביש עתיד, נלחמים כל יום, כל שעה, גם בפגרה, ואנחנו ננצח, כי עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה ועם ישראל חי.

תודה. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. כבוד יו"ר הישיבה, כנסת נכבדה, אני רוצה לפתוח כאן ולהקריא במליאה את עדותה של עמית סוסנה, חטופה שחזרה מהשבי, כפי שהיא פורסמה בריאיון לניו יורק טיימס. אני רוצה להשמיע פה את קולה, כפי שהיא סיפרה באומץ גדול מה שהיא עברה. היא סיפרה את זה כדי ללחוץ להחזיר את כל החטופים והחטופות, שעוברות שם זוועות. היא עשתה את זה, ובטח שזה היה מעשה קשה, מעשה גבורה, לספר, היא עשתה את זה כדי שהעולם ידע, ידע מה קרה, שאי-אפשר להכחיש. בריאיון היא סיפרה כי הוכתה ונגררה על ידי עשרות גברים חמושים במהלך חטיפתה, שתועדה בסרטון. המחבל ששמר עליה, שכינה את עצמו מוחמד, ישן מחוץ לחדר השינה שבו הוחזקה. לאחר כמה ימים בשבי החל מוחמד לשאול על חיי המין שלה, כשהיא מוחזקת לבדה בחדר שינה של ילד וכבולה בקרסולה. עמית סיפרה כי השומר היה נכנס, מתיישב לידה, מרים את חולצתה ונוגע בה. במהלך תקופת השבי, כשמוחמד ישן מחוץ לחדר השינה בסלון הסמוך, הוא היה נכנס לחדרה לעיתים קרובות כשהוא לבוש בתחתונים בלבד, שואל אותה על חיי המין שלה ומציע לעסות את גופה. כשהוא לקח אותה לשירותים סירב מוחמד שעמית תסגור את הדלת. המחבל שאל אותה פעם אחר פעם מתי היא צפויה לקבל מחזור, וכאשר הוא הסתיים, בסביבות 18 באוקטובר, היא ניסתה למנוע ממוחמד לתקוף אותה מינית בכך שהעמידה פנים כי הדימום נמשך במשך שבוע נוסף. התקיפה המינית המזעזעת שתיארה עמית התרחשה כשבוע לאחר מכן, בסביבות 24 באוקטובר. היא סיפרה שהמחבל שחרר אותה מהשרשרת שבאמצעותה כבל אותה ברגלה השמאלית והותיר אותה לבדה בשירותים. היא נכנסה להתקלח באמבטיה, ובמהלך שהותה שם המחבל נכנס ועמד ליד הדלת כשהוא מכוון אליה אקדח. עמית תיארה שהוא התקרב אליה, הכריח אותה להסיר את המגבת שעל גופה והחל לגעת בה. המחבל הושיב אותה על קצה האמבטיה והחל להכות אותה באלימות קשה. לאחר מכן גרר אותה בכוח לחדר הילדים שבו הוחזקה, ותחת איומי אקדח הוא אילץ אותה לבצע בו אקט מיני. עמית סיפרה: הוא אמר לי להסיר את המגבת, אחרי מאבק באמת הסרתי. כשניסיתי לסגור את רגליי, הוא היכה אותי וקירב את האקדח אליי יותר ויותר. לאחר מכן הוא עזב את החדר, וכשחזר, אמר: אני רע, בבקשה, אל תספרי לישראל. במהלך תקופת השבי עמית הועברה בין כמה בתים בעזה. כשלושה שבועות לאחר החטיפה היא הועברה לדירה עם ארבעה חטופים נוספים. בדירה הזו המחבלים ששמרו עליהם עטפו את ראשה, הכריחו אותה לשבת על הרצפה, אזקו אותה והחלו להכות אותה באמצעות אקדח. לאחר כמה דקות הם כיסו את אפה ופיה, קשרו את רגליה ותלו אותה על מקל שנמתח בין שתי ספות על מנת להכאיב לה. המחבלים הכו אותה נמרצות, תוך שהם דורשים ממנה מידע. ההתעללות הזאת נמשכה כ-45 דקות, ובמהלכה המחבלים מכים אותה, צוחקים ואף קוראים ליתר החטופים לצפות במתרחש. ביומה האחרון בשבי, המחבל ששמר על עמית אמר לה:

ישראל, את, שעה אחת. היא הופרדה מחטוף מבוגר שעימו שהתה והוסעה דרך העיר עזה. במהלך הנסיעה הוכנסה איתה לרכב גם מיה שם. השתיים הוסעו לכיכר פלסטין, ושם חיכה להן הרכב של הצלב האדום. פקידת הצלב האדום הגישה לעמית טלפון נייד, ובו שמעה חייל ישראלי מברך אותה בעברית: עוד כמה דקות אנחנו נפגוש אותך. מאז שחרורה מסרה עמית עדות מפורטת בפני גורמים שונים במטרה לתעד את הפשעים האכזריים שבוצעו על ידי החמאס ולנסות להביא לשחרור החטופים שנותרו בשבי, אך נמנעה עד כה, מסיבות ברורות, מלחשוף את סיפורה בתקשורת. עמית מקווה שפרסום עדותה בעיתוי הנוכחי, עם חידוש המשא ומתן לעסקה לשחרור החטופים, יסייע בהעלאת המודעות העולמית לפשעי החמאס וישים קץ להכחשות ההולכות וגוברות בעולם לפשעים אלו, במטרה להפעיל לחץ לקידום עסקה שתשיב את 134 החטופים והחטופות הביתה בהקדם האפשרי. מחוץ לכנסת עכשיו יש הפגנה מאוד רצינית, עשרות אלפי אנשים. הם קוראים לבחירות עכשיו, אבל בסוף הם יצאו כי משפחות החטופים אמרו להם: עכשיו אפשר. מי שהפקיר לא רק שלא יכול לתקן, הוא לא רוצה לתקן. מי שהפקיר, ממשיך להפקיר. מי שהפקיר דואג להישרדותו הפוליטית, להישרדותו הפוליטית, על פני קדושת החיים, על פני החטופים והחטופות. ואני רוצה לומר, בנימין נתניהו מפקיר את החטופים והחטופות במודע. אני אומרת את זה כי המשפחות אומרות את זה. אני אומרת את זה כי יותר מדי זמן הם שם. אני אומרת את זה כי היו שם אנשים חיים שכבר לא חיים. אני אומרת את זה כי מי שאחראי הוא גם אשם. מי שאחראי למחדל הכי גדול מאז קום המדינה ממשיך את המחדל. הוא מפקיר חיי אדם. הוא מחריב את האומה שלנו. כי הרי מה זאת ישראל? ישראל היא נס. היא מדינת לאום לעם היהודי, מדינת מקלט לעם היהודי, והמקלט הזה נפרץ: חטפו ילדים, תינוקות, נשים, גברים, קשישים, מהבתים שלהם. והוא מפקיר אותם כי הוא צריך לשרוד פוליטית? הוא מפקיר את הביטחון שלנו עם חוק גיוס מופקר שיאריך את הגיוס למשרתים ויפטור חברה גורפת בזמן מלחמה? הוא לא רק אחראי ואשם, הוא המנהיג של האסון והמחדל, והוא ממשיך להנהיג את המחדל והאסון. אתה יודע, זה האסון הפרטי של משפחות החטופים, אבל הוא האסון הלאומי של כולנו. הוא החליט שישראל תשנה פניה לא רק לדיקטטורה, במקום אומה מקדשת חיים הוא מקדש את המוות, את המוות הוא מקדש כדי לשרוד פוליטית. אז הוא ירוויח עוד חצי שנה, אז הוא ירוויח עוד שנה, אבל את מי הוא רומס בדרך, את מי שבגללו נחטפו? את מי הוא רומס? אתה רואה פה את המשפחות, אתה רואה אותן הופכות לצל אדם. אני גמורה מזה. הן היו עם כל כך הרבה תקווה, והממשלה הזו ריסקה את התקווה, ריסקה אותה. פשוט החליטה להפקיר את הדבר הכי חשוב שיש. ואתם כל הזמן מדברים על יהדות. איזה מין יהדות יש לכם אם זרקתם את המצווה הכי חשובה ביהדות, של פדיון שבויים? איזה מין יהדות? לא היהדות שלי. לא היהדות שלנו. לא היהדות של ישראל. אתם הפוך לכל הערכים של האומה הזאת, וכל אחד ששותק וחושב שהכיסא שלו יותר חשוב מחיי אדם, הוא שותף למחדל. הוא שותף לקלון. כל אחד. ואני רוצה לומר כאן: הוא הראש, הוא אשם. הוא הראש, הוא אשם. חבר הכנסת קריב, בבקשה. אולי נמתין לשר במליאה?

שרה, לא שר. שלום, השרה. עדיף תמיד שרה על פני שר.

אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת, גברתי השרה, קשה לעלות לכאן לדוכן ולשאת דברים אחרי העדות שנשמעה מפיה של חברתי חברת הכנסת לזימי, הדברים הנוקבים שהיא הוסיפה לעדות בעניין החובה המוסרית שלנו להביא לפדיון שבויים מלא, וההבנה שבלי השבתם של החטופים והחטופות לא יהיה שום ניצחון מוחלט, ולא משנה איזו תעמולת בחירות וקמפיין בחירות ינהל ראש הממשלה. אבל דווקא דבריה של חברת הכנסת לזימי מזכירים לנו את המציאות הקשה שבה אנחנו נמצאים, ועל רקע המציאות הזו, מן הראוי לשאול אם זו החקיקה שצריכה להעסיק את הבית הזה, אם אלו הצעות החוק שראוי שהממשלה והקואליציה תבאנה לאישור סופי. הממשלה, עד הרגע הזה, שישה חודשים אחרי פרוץ המלחמה, לא הקימה שום מערך לסיוע ליישובי הצפון, מינתה את המנכ"ל של החברה למתנ"סים תחת שר האוצר, והוא התפטר אחרי שהוא אמר: אין עם מי לעבוד, הודיעה על הקמת מינהלת תקומה צפונית וחזרה בה תחת לחצו של המנכ"ל הכושל של משרד ראש הממשלה מר יוסי שלי, ממשלה שהבטיחה לראשי הרשויות בצפון, דרך אגב, חלק גדול מהם אנשי מפלגתו של נתניהו, אנשי מפלגתה של השרה, הבטיחה לראשי הרשויות הצעת מחליטים, העמדת תקציבים בהיקף של 3.5 מיליארד ש"ח, והכול בבל"ת, הכול תלוי על בלימה, כמו הגשר שלא מצליחים לחבר על מנת לבנות תשתית מעיר הנצח אל בירת הדרום. ממשלה של כלאם פאדי, ממשלה של סיסמאות ריקות, ממשלה של קשרים לא מחוברים, אבל לא כשזה מגיע למפעל ההתנחלויות,

בוא'נה, איזו יכולת ביצוע יש לשרת התחבורה, יש לשר האוצר, יש למשרד ראש הממשלה. מעבר לקו

יש ממשלה בישראל. בתוך הקו הירוק, בשטחה הריבוני של מדינת ישראל, הפקרות מוחלטת: הפקרות בצפון, הפקרות בדרום, הפקרות במרכזי המפונים. ממשלה אימפוטנטית עד שזה מגיע לשטחי יהודה ושומרון. אדוני, אני יודע שהקואליציה שלכם לא טובה במספרים. העברתם תקציב, וכל חודש מתעדכן יעד הגירעון. אם אני לא טועה, היום בפרסומים בעיתונות הכלכלית כבר הגענו ל-8% גירעון. אתם לא טובים במספרים, אתם טובים בסיסמאות, כמו חוק אל-ג'זירה שסגרנו. השרה רגב, את יודעת לומר לנו כמה מיליארדים עברו מקטאר לידי החמאס תחת כל ממשלות נתניהו, או שהמספרים לא מעניינים אתכם? מה שחשוב זה שתסגרו ל-45 יום את אל-ג'זירה בקריצת עין של השלטונות בקטאר? כי כבר אמרתי קודם, אין גורם בעולם שמעוניין בהמשך שלטונו של נתניהו כמו הקטארים. אז שיסגור את אל-ג'זירה ל-45 ימים ויעשה איזשהו קמפיין, כל עוד הוא נותן להם לגזור קופונים על הנמל בעזה. אז אתם לא טובים במספרים, אבל מה לעשות שאנחנו יודעים לעקוב אחרי המספרים? ותשמעו, עמיתיי, את הנתונים שמתפרסמים על ידי מעקב ההתנחלויות של שלום עכשיו. בואו תשמעו מה, זה בטוח אמין, אתה יכול לומר מה שאתה רוצה, אני מזמין אותך לסתור את הנתונים. לא יודע, אני מחפש בהצעת החוק המופתית שלכם איזו התייחסות למספרים,

מדובר על תקציבים. אז אם יש לך דרך לסתור את הנתונים שאני אומר מייד עכשיו, בבקשה, תסתור. אני חושב שהם די מבוססים. ההשקעה של הממשלה בתקציבי פיתוח לנפש בהתנחלויות, ההשקעה הזאת גדולה ב-74% מן ההשקעה לנפש ברשויות בתוך שטח ישראל הריבונית. ההשתתפות של משרד החינוך בתקציבי החינוך בהתנחלויות גבוהה ב-30% מאשר ברשויות בישראל הריבונית. כשבודקים את מענקי משרד הפנים, לא משרד הביטחון, לא משרד ההתנחלויות בראשותה של אורית סטרוק, מענקי משרד הפנים, שאחראי למענקים לכלל הרשויות, מגלים שהחלק של ההתנחלויות במענקי משרד הפנים כפול משיעור האוכלוסייה שבהתנחלויות. אז אתם עוד מעבירים חקיקה שמטרתה לקחת כספים שמיועדים לעבור מרשויות חזקות לעיירות פיתוח ומעבירים אותם להתנחלויות? יש לכם איזשהו גבול לעזות המצח, לסדר-היום הסקטוריאלי שלכם? מה אתם חושבים, שאזרחי ישראל באמת טיפשים? שאם תנופפו בסיסמאות של אחדות ולכידות אנשים לא יראו מה אתם עושים בפועל, איך פעם נוספת, כפי שקרה אין-ספור פעמים בממשלות הליכוד וממשלות נתניהו, אתם לוקחים מכספים שמיועדים לרשויות החלשות והמוחלשות ומעבירים אותם להתנחלויות?

בלי לדבר על חגיגת הכספים הקואליציוניים, שמגיעה למאות מיליוני שקלים שמיועדים אך ורק להתנחלויות בתקציב 2023 ו-2024. איך אתם לא מתביישים מול תושבי הצפון שנמקים במלונות, נמקים במלונות? עוד לא התחלתם למגן בית אחד ביישובי הצפון. איך יפתחו שם שנת לימודים ב-1 בספטמבר בבתי ספר לא ממוגנים?

ידעתם לזרוק רעל על ראשם של שופטי בית המשפט העליון שהכריחו אתכם למגן את מוסדות החינוך בעוטף עזה. 80% ממבני הציבור בגבול הצפון לא ממוגנים. עוד לא התחלתם למגן בית אחד, בית ספר אחד, אבל להעביר עוד כספים להתנחלויות, זה, אין לכם בעיה. אין לכם בעיה. הכספים הללו, רק נזכיר, אלו כספים שאמורים לעבור מרשויות מקומיות חזקות לרשויות גובלות מוחלשות. אז אתם גוזלים, בדיוק כמו בתקציב, גוזלים את התקציבים מהרשויות המוחלשות כדי לשרת את הבייס שלכם בהתנחלויות. בשנת 1992 המפלגה שלכם הפסידה את השלטון בגלל שני דברים, מהפך 1992 בהובלתו של יצחק רבין קרה בגלל שני דברים: האחד, עוצמת השחיתות השלטונית שאפיינה את ההתנהלות שלכם, אנשי מפלגת הליכוד, ובמיוחד את הקשר שלכם עם המפלגות החרדיות. הדבר השני, הזעקה של הציבור הישראלי לשינוי סדרי העדיפויות, אחרי שבמשך 15 שנים השקעתם מיליארדים מעבר לקו הירוק והזנחתם חלק גדול מעיירות הפיתוח, שהעניקו לכם את הניצחונות הפוליטיים. כך יהיה גם הפעם. הממשלה המושחתת שלכם, הממשלה שלכם, שהיא לא הממשלה של כל הציבור הישראלי אלא של חופן סקטורים, הממשלה הזאת תסיים בקרוב מאוד את כהונתה. מושחתים, נמאסתם. חבר הכנסת הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מישהו כאן יודע מה הקללה הכי נפוצה בבתי הספר בישראל? אדוני היושב-ראש, אתה יודע מה הקללה הכי נפוצה בבתי הספר בישראל? יש לי מושג, אבל אני לא רוצה להגיד. אני אגיד: יא הומו. זאת הקללה הכי נפוצה במדינה שלנו. אני מניח ששר החינוך יואב קיש לא ידע את זה כשהוא קיצוץ אתמול 85% מתקנת הסובלנות, שדרכה יש סדנאות לסובלנות וקבלת להט"בים בבתי הספר. בעקבות הקיצוץ, השנה לא יתקיימו בכלל סדנאות של איגי ויתקיימו מעט מאוד, מעט מדי, סדנאות של חוש"ן. זה נורא, כי להט"בים חווים הרבה יותר אלימות פיזית ורגשית מיתר התלמידים, כי הרבה יותר תלמידים להט"בים מתאבדים, כי השנה חלה עלייה של 400% באלימות נגד להט"בים במרחב הציבורי בישראל.

כי הסדנאות האלה יצרו עבורם מרחב בטוח בכיתה, בבית הספר, בחברה הישראלית, מרחב שבו הם יכולים להיות מי שהם. אז ביד אחת מקצצים בסובלנות וביד השנייה מעבירים 25 מיליוני שקלים לאבי מעוז, שמטרתו היא לדחוף תכנים הומופוביים, גזעניים וכהניסטיים לתוך מערכת החינוך הממלכתית שלנו. אני שואל את עצמי, אני שואל את שר החינוך: איזה מסר זה שולח למאות אלפי תלמידים להט"בים? שהם לא חשובים, שהביטחון שלהם לא חשוב? שלא שווה להשקיע בערך הסובלנות? אם שר החינוך לא ידע וקיצץ אז הוא נכשל בתפקידו, ואם הוא ידע וקיצץ אז הוא הומופוב שנכשל בתפקידו. אתם יודעים מה נורא? שכל זה קרה אתמול, ביום הנראות הטרנסית. חשוב לי להגיד, גם מעל הדוכן הזה: זכויות טרנסים זה זכויות אדם. הקהילה הטרנסית היא הקבוצה הכי מוחלשת בקהילת הלהט"ב, הכי שקופה, וגם ב-2024 היא חווה אפליה קשה ברחוב, בבתי הספר, במקומות התעסוקה. חצי מהטרנסים בישראל חוו אלימות פיזית. חצי מהטרנסים חוו אלימות פיזית. 70% מהטרנסים חווים אלימות מילולית באופן קבוע. האלימות מתחילה מגיל צעיר, שכן כבר בבית הספר 71% מהם חווים בריונות על רקע זהותם המגדרית. כל מעסיק רביעי לא מוכן להעסיק טרנסים. כל ישראלי שלישי לא מוכן לעבוד לצד טרנסים. זה לא יכול להימשך ככה. זאת החובה של כל אחד ואחד מאיתנו ושל כולנו לשנות את המציאות עבור אותם אנשים, כי הם אנשים בדיוק כמוני ובדיוק כמוכם. מגיע להם לחיות בכבוד ובשוויון, וזה גם המינימום שאנחנו חייבים להם. אדוני היושב-ראש, יוצא שכל פעם כשאני מדבר על אפליה נגד להט"בים, אתה יושב לצידי. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בשעת התקציב, כשהממשלה שלך קיצצה 40% מהתקציבים עבור להט"בים במשרד לשוויון חברתי, הרמת גבה. עכשיו, חבר הכנסת ואטורי, אדוני היושב-ראש, משרד החינוך,

מקצץ 85% מהתקציבים לסובלנות. ריבונו של עולם, מה נסגר איתכם? למה החלטתם שאתם מממשים את המדיניות של אבי מעוז תחת המשמרת שלכם? אתם המפלגה הלאומית-ליברלית. השרה רגב, השרה מירי רגב, לפני חודש עמדתי פה ושאלתי אותך למה מקצצים 40% מהתקציבים עבור להט"בים. אתמול נודע שעל גבי הקיצוץ של 40% נוסף קיצוץ של 85% בשיעורי הסובלנות בבתי הספר על ידי שר חינוך ממפלגתך. איך זה קרה? את לא חושבת שראוי ללמד תלמידים ותלמידות סובלנות מהי? זה לא חשוב לייצר מרחב בטוח עבור כל להט"ב ועבור כל תלמיד במדינת ישראל?

פנית לשר החינוך? בדקת איתו?

יש קיצוץ של 85%. היו 3 מיליון שקלים והם לא מועברים. הם לא מועברים, וזה קורה במשמרת שלכם. אתה מדבר על קיצוץ בתקציב החתולים?

אני לא מדבר על קיצוץ בתקציב החתולים. אני מדבר על בני אדם שאתם מסכנים אותם. תתבייש לך. תתבייש לך.

תפסיק, מה קרה לי? מה קרה לך? אתם תפסיקו לזלזל בנו ולזלזל בחיים שלנו ובביטחון שלנו.

באמת, השרה רגב, זה מתחת לכל ביקורת. אני חושבת שאתה צריך להרים טלפון לשר החינוך,

אני קצתי,

אני קצתי בלהרים טלפונים לכל השרים של מפלגת הליכוד ושל הממשלה הזאת בניסיון להניא אתכם מלפגוע בקהילה הגאה.

תפסיקו. תפסיקו לממש את המדיניות של אבי מעוז. אתם המפלגה הלאומית-ליברלית, מה קרה לכם?

אני שואל, מה קרה לכם שממפלגה לאומית-ליברלית הפכתם למפלגת כהנא חי? מדובר בנפשות, מדובר בחיים של אנשים, בביטחון שלהם. ויושב-ראש הכנסת מטעמכם, סגן יושב-ראש הכנסת מטעמכם,

תקציב חתולים. תתבייש לך.

הוא הרגע דיבר על תקציב של חתולים. דיברתי על תקציב אחר, נו.

אני זועק מדם ליבי, כי לא האמנתי בחלומותיי הפרועים ביותר שאתם תסמנו את הקהילה הגאה בתור מטרה. חלק מהשותפים שלכם הבטיחו את זה, אבל אתם? תחת המשמרת של שרי הליכוד מקצצים בתקציבים ללהט"בים, קודם כול במשרד לשוויון חברתי, בהיקף חסר תקדים של 40% בתוכניות מצילות חיים, ועכשיו תחת שר החינוך יואב קיש. מה קרה לכם? מה קרה לכם?

אני מתפלא. אני מתפלא כי את מירי רגב אני זוכר במצעדי הגאווה צועדת לצידנו, מבטיחה לנו שוויון זכויות. אז שוויון זכויות לא הענקתם לנו, אבל לקחת מאיתנו תקציבים מצילי חיים? לא שיערתי לי, לא שיערתי לי. וזה קורה במשמרת שלכם. אני באמת לא מצליח להבין איפה אנשי הליכוד ואיפה אתם מותחים את הקו האדום, כי מדובר בחיים של האנשים, בביטחון שלהם. והכספים המעטים שהולכים, 3 מיליוני שקלים, השר קיש מעכב אותם, מבטל אותם, מקצץ אותם. באיזה עוד מקום קיצצו 85% מתקציבים? באיזה מקום? ומנושא כואב אחד לנושא שני. היום בוועדת החינוך, בהובלת חבר הכנסת סימון דוידסון, שמענו שעה של עדויות של משפחות חטופות וחטופים, וכל סיפור וכל עדות וכל המילים, כל סיפור כזה נכנס עמוק ללב ועמוק לנשמה. אחד מאותם אנשים היה אייל קלדרון, שמשפחתו נחטפה לעזה. הוא שאל את כל חברי הכנסת, ישבנו שם שלושה חברי כנסת, סימון דוידסון, משה סעדה ואני, והוא שאל אותנו,

הטיח בנו, יותר נכון, שיש 100,000 מפונים מהצפון ומהדרום, שהעסקים, כולל שלו, קורסים, שיש 134 חטופים שנמקים, שנאנסים, נאנסות, שמאבדים את חייהם במנהרות חמאס בעזה, איך זה שאנחנו מרשים לעצמנו לצאת לפגרה? ואני אומר לכם את זה כי אני לא מצליח להבין. לי אין כוונה לצאת לפגרה. אני מתכוון, הצוות שלי ואני הולכים להמשיך לשרת את הציבור גם בכנסת, גם בשטח, גם במלונות המפונים, גם בעסקים הקורסים. בכל מקום שבו אנחנו יכולים להועיל, שם נהיה. האטימות הזאת של הממשלה הזאת, של חברי הקואליציה הזאת, כאילו עולם כמנהגו נוהג, כנסת כמנהגה נוהגת: החוקים הלא-רלוונטיים עולים להצבעה, כנסות מתפזרות והולכות לפגרה. אני שואל את חברי הקואליציה: איך אתם לא מתביישים? איך אתם לא מתביישים? איך אתם מרשים לעצמכם להיות כה מנותקים ממה שקורה בעם ישראל? איך אתם מרשים לעצמכם לקחת הפסקה כשלחטופים אין הפסקה, כשללוחמים וללוחמות שלנו בחזיתות, ביהודה ושומרון, בצפון וברצועת עזה, אין פגרה ואין הפסקה? איך לא אכפת לכם? המינימום, שאכפת לכם מאותם אנשים. תתביישו לכם. הודעה למזכירות הכנסת. בבקשה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 272), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הכספים.

חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב בראש, גברתי השרה, כנסת נכבדה, מוקדם יותר נאם פה חבר הכנסת איימן עודה, אני כבר לא זוכר על מה. מה שאני כן זוכר זה את המשפט המאוד-נחרץ שאמר: אתם אשמים ברצח של שירין אבו עאקלה. למי שלא זוכר, המקרה של שירין אבו עאקלה, של עיתונאית שסיקרה, בעצם, בזמן לחימה יצא שנפגעה. צה"ל ערך תחקיר מעמיק,

תחקיר שאולי לא צבאות רבים היו מבצעים, חיפש,

אני הייתי אז סגן שר החוץ. אני עסקתי בזה רבות, דבררתי את זה לעולם, הסברתי, התראיינתי בעולם, ונשאלתי על זה גם שם וגם כאן. לא הסתרנו. בדקנו, חקרנו, ואמרנו בסוף, צה"ל אמר שלפי התחקיר יש סבירות מסוימת שאולי היא נהרגה על ידי אש צה"ל, אבל אם יש דבר אחד שהיה ברור מלכתחילה זה שאף אחד לא ביצע זאת במכוון. כשעומד פה חבר כנסת ואומר: רצח שירין אבו עאקלה, הלכה למעשה הוא מאשים את חיילי צה"ל בהיותם רוצחים. לא צריך לעשות פה מרחק לוגי גדול, זה נורא פשוט: אם יש רצח, יש רוצח. אני לא יודע להסביר אם הבית הזה כבר למד להשלים עם הדברים האלה, מה שפעם היה פעם בכנס או אולי פעם בחודש, חודשיים הפך להיות משהו שבועי, לפעמים יומי. לא ייתכן שיעמוד פה חבר כנסת ויוציא דיבתו של צה"ל. אותו צה"ל שהוא מכנה "רוצחים" זה אותו צה"ל שגם שומר עליו ועל החיים שלו כאן במדינה. התרגלנו לזה. זה נורא שהתרגלנו לזה. אני לא התרגלתי לזה, והבית הזה לא יוכל להשלים עם זה. על כך, בהמשך. אבל זה לא נפסק כאן. המשיכה היום וצייצה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואמרה שהיא מתנגדת באופן כללי לחוק הגיוס, גם בגלל שזה מיליטריזציה של המדינה, וגם בגלל שהיא מתנגדת שהם ייקחו חלק בצבא הכיבוש, שמבצע פשעי עם גם בשעות אלה ממש, כמו שהיא אמרה. שוב, חברת כנסת שברשת החברתית, בלי למצמץ, בידיעה גמורה שלא יהיו לזה השלכות, כי החוק לא מאפשר לאסוף את אוסף האמירות האלה להדחה, בידיעה גמורה ששוב ייתנו לה להתמודד לכנסת גם בפעם הבאה, עומדת ומצייצת, פעם מצייצת ופעם נואמת, ואומרת שחיילי צה"ל מבצעים רצח עם, אותם חיילי צה"ל,

שומרים גם עליה. מבחינתי, שתי מסקנות מהתופעה הזאת: הראשונה, לכשיגיעו בחירות, וטוב שיגיעו בחירות, כלל הסיעות הציוניות בבית צריכות לחבור יחד ולהגיש בקשה לפסילתם של אותם חברי כנסת שמנצלים את המעמד שלהם וחוטאים לציבור שלהם, לא פעם ולא רק בגלל זה, ולוודא שיהיה ברור גם לוועדת הבחירות, גם לבית המשפט, שאת סעיף 7א צריך לתקף. אמרתי את זה בעבר. אמרתי את זה על כסיף, ונשלח פה מסר מאוד ברור מהבית הזה, אומנם הוא לא הודח, אבל כמעט הודח. סעיף 7א לא יכול להיות אות מתה. סעיף 7א, נאמר עליו, באמת, כל כך הרבה מילים כבר נכתבו. הבית הזה חייב להכיל, ומכיל, מגוון דעות וחופש ביטוי. מה שנמצא מחוץ לגבולות חופש הביטוי, מה שלא חוסה תחת חופש הביטוי, הוא הוצאת דיבה של חיילי צה"ל, הוא חתירה תחת קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, הוא כל האמירות האלה כמו שנאמרו כאן היום, שכבר ציינתי. אנחנו ניצבים פה כחברי כנסת, ואין לנו את הכוח לעשות עם זה כלום, אלא אם כן נתאחד ונבהיר שיש פה גבולות גזרה, וגבולות גזרה האלה צריכים להיות ברורים. אז אני ממש מקווה שבבחירות הבאות כולם יתאחדו סביב זה.

זה לא כל המפלגות, אלה מועמדים מסוימים. אני לא יודע אם לכולם, אבל לי יש את רשימת כל האמירות. באמת, יש פה ארבעה קבועים: זה גם איימן עודה, זה גם עופר כסיף, גם עאידה תומא סלימאן וגם אחמד טיבי. הגיע הזמן שהכנסת הזאת תגדיר שוב ושוב, כי זה לא נקלט בפעמים הקודמות, מה לא חוסה תחת חופש הביטוי והוא הלכה למעשה הסתה, חתירה תחת אופייה של המדינה,

הוצאת דיבה של צה"ל. נוודא שזה לא משהו שחבר כנסת עולה ואומר פה בגאון ואין לו השלכות. הדבר השני שצריך לעשות הוא לוודא באופן חוקי, הבית הזה צריך לוודא בחקיקה ששירות מילואים אכן מקנה חבילת הטבות ותמריצים נרחבת מאוד. שירות מילואים, לתפיסתי, לא צריך להיות רק משהו שאומר:

תיפגע פחות בחיים שלך ובעסקים שלך ובמשפחה שלך, נעזור לך קצת.

בקושי 2% מהמדינה עושים את זה, ולעומת זאת, כל תפיסת הביטחון נשענת על זה, ודאי תפיסת הביטחון המתעדכנת, ודאי בעשור הקרוב ביתר שאת, יותר מבעבר. ולכן אנחנו צריכים להבין יחד, לא לטאטא את זה אלא להבין שנגמרו הימים שאומרים: כן,

שירות מילואים, אבל אלה קיבלו 3% הנחה בארנונה ואלה מקבלים משכורת בסוף מביטוח לאומי על ימי המילואים.

מגיעות להם הטבות שיגרמו להם להתגאות בזה לא רק ברמה הערכית אלא גם ברמה שהם יכולים לדאוג למשפחות שלהם כשהם לא נמצאים, שיש, אדוני היושב-ראש, זה ממש מפריע. אפשר בבקשה במזכירות שם לשמור על שקט קצת.

אנחנו צריכים לוודא בחקיקה שלתת הטבות למשרתי מילואים זה לא אפליה. אגב, זו לא אפליה כי יש פה שוני רלוונטי. אנשים עושים מילואים, מגיע להם לקבל יותר. אנשים משרתים, מגיע להם לקבל יותר. אני יכול לומר שוב: מי שמרגיש שזו אפליה, מוזמן לגשת לבקו"ם ולהתגייס, ואז גם בפניו האופציה הזו תעמוד.

אין שום סיבה שזה לא יעמוד בכל מבחן חוקתי בבג"ץ ובכל מקום אחר.

אני רוצה לדבר קצת על הדיון שהיה היום, שמתקשר ישירות לזה. היום יזמתי דיון בוועדת החוץ והביטחון בנושא הקושי של משרתי המילואים בחרבות ברזל למצות את הזכויות שלהם.

חל שיפור מסוים, גם קרן הסיוע, גם מס הכנסה השיקו מערכת עדכנית. יש מעבר ליוזמה,

ייצרו קשר עם משרתי המילואים שזכאים להטבות ולא מימשו אותן ויגידו להם: בואו תממשו. יש עוד דרך לעשות. אבל זה טיפה בים, כי זה מתייחס למשרתי ומשרתות המילואים. ומה עם בני הזוג? אני מסתכל על התא המשפחתי של משרתי המילואים כאקו-סיסטם כלכלי אחד. אם מישהו משרת במילואים ואשתו צריכה לקחת על עצמה את כל עומס הבית והילדים והעבודה שלה נפגעת, ורבות יצאו לחל"ת והעבודה שלהן נפגעה, כי פתאום ילדים ברגרסיה, ילדים מתחילים להרטיב, ילדים נהיים אלימים, ילדים נכנסים לחרדה, יש קושי כלכלי, התשלומים לא נכנסים בזמן, יש מתח. יש פשוט בן אדם אחד שעושה עבודה של שניים, אז צריך לתת לזה מענה. אם מישהי עצמאית ובעלה במילואים, מה עושה עצמאי? חזקה עליו שיהיה לו פחות זמן לשווק, פחות זמן לחפש לקוחות, והפרנסה יורדת. אנחנו צריכים להבין שחסרים פה עוד חלקים במשוואה הזאת. נוסף לשיפור מערך ההטבות למשרתי המילואים עצמם, חייבים להבין איך נותנים מענה גם לבני ובנות הזוג, על אחת כמה וכמה העצמאים, וגם איך נותנים מענה

לילדים. ולא, 1,500 שקל לטיפולים פסיכולוגיים זה,

אני מנסה לשמור על מילים נעימות, זה פשוט בושה, זה פשוט בדיחה. זה בקושי ארבעה טיפולים פסיכולוגיים. פונים אליי כל יום משרתי מילואים עם שלושה,

חמישה ילדים: זה לא יספיק לכלום, זה להתחיל תהליך שאין איך להמשיך מבחינה כלכלית. זה רק לבלבל את הילדים. אנחנו ניצבים בפני לפחות עשור של תפיסת ביטחון עדכנית שאומרת עומס ימי מילואים בלתי נתפס, שיש לו השלכות רוחביות על תעסוקה, על לימודים, על משק הבית ועל החינוך ועל הרווחה של בני המשפחה. חובה לתת על כך את הדעת. חובה לתת מעטפת כדי שאותם אלה שיוצאים לשרת את המדינה יוכלו לעשות זאת בידיעה גמורה שהמשפחה שלהם מטופלת, שרואים אותם, שדואגים להם, שהם יודעים כמה הם מוערכים על מה שהם עושים. תודה רבה.

חבר הכנסת משה טור פז. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה בפתח דבריי להביא למקום הזה, למליאה, את קולם של המפגינים בחוץ. מי שצועד פה מחוץ לכותלי הבניין שומע אותם, אבל הבוקר ואתמול הייתי איתם ממש, עם אותן אימהות הלוחמים, עם אותם אחים לנשק, עם אותן אימהות בחזית, שהתייצבו כבר מוקדם אתמול וקראו לבית המשפט העליון לאכוף את השוויון הבסיסי ביותר בין אזרחי מדינת ישראל: הזכות לחיות, הזכות לחיים, הפסקת ההבחנה בין דם לדם. היום בוועדת החוץ והביטחון הציגו אנשי האוצר את המשמעויות הכלכליות של נושא הגיוס לצה"ל. אני אומר בכנות, זה לא הדבר החשוב ביותר, בסוף הדם יותר חשוב מהדמים,אבל בואו נגיד כמה מילים על זה. לפי מה שהוצג, אם כל מי שחייב בגיוס ממעמד תורתו אומנותו יתגייס בשיעורו היחסי באוכלוסייה, לא המלא, המשק הישראלי ירוויח 33 מיליארד ש"ח בשנה לפי התרחיש השמרני ביותר. אם נלך על תרחיש הרבה יותר קטן, נגיד 10,000 מתוך 66,000, המשק הישראלי ירוויח 5 מיליארד שקלים בשנה. אבל במקום האופציות האלה מתעקשים הממשלה ונתניהו העומד בראשה על המשך הפטור מגיוס חרדים, על המשך מדיניות הדחיינות, על המשך ההחלטה לא להחליט, כפי שהיה ב-20 השנים האחרונות. ולכן המילואימניקים יצטרכו לשרת יותר. זו לא סוגיה תיאורטית. בואו נדבר על השכן שלי, גבי.

היה מ"פ, הוא עדיין מ"פ, הוא גם עכשיו. הוא שירת שלושה וחצי חודשים, ארבעה חודשים, מ-7 באוקטובר. לפני חודש הוא התחיל את שירות המילואים השני שלו.

בחצי שנה, אדוני היושב-ראש, הוא כבר בסבב השני. הוא היה אמור לסיים השבוע את הסבב השני של המילואים,

בחצי שנה הוא כמעט חמישה חודשים משרת.

הודיעו לו מצה"ל: תקשיב, עוד כמה שבועות,

אנחנו צריכים אתכם. ככה אב עוזב את ילדיו, בעל מקצוע עוזב את עבודתו, סטודנט מפסיק את לימודיו, כולם עוזבים את מסלול חייהם, גם אני עשיתי את זה, גם רבים וטובים אחרים, והולכים להגן על המדינה. המשק מאבד בכל שנה מיליארדי שקלים בשל הצורך באותם אנשי מילואים. הסכום הזה גם הוא נוסף על הנטל היושב על החברה הישראלית. ובשנה קשה כלכלית כמו שהייתה, ולצערנו כמו שהתחילה, יש לדבר הזה, כאמור, גם משמעויות כלכליות. אז בואו שוב נפרוט את התיאוריה למספרים. לו היו החרדים לוקחים את חלקם היחסי בחברה הישראלית בשוויון בנטל, במקום להאריך את שירות החיילים בסדיר בארבעה חודשים כפי שצה"ל דורש, היינו יכולים לקצר אותו בשבעה חודשים,

לא תיאוריה, מעשה, משנתיים ושמונה חודשים לשנתיים וחודש. לחלופין,

להוריד 86% מימי המילואים, 86%, כלומר, על כל שבעה ימים היית עושה רק יום אחד. שוב, לא בתיאוריה. אני עשיתי 86 ימים, אדוני היושב-ראש, הייתי עושה רק 12 ימים. אבל את 74 הימים הנוספים אני עשיתי, וכמוני מאות אלפים אחרים, כי יש כאלה שלא נושאים בנטל. היום בבוקר הצטרפתי לאימהות בחזית יחד עם חברת הכנסת אפרת רייטן, וסחבנו יחד את האלונקה. אני לא יודע אם ניסיתם פעם לסחוב אלונקה בשלושה. לסחוב אלונקה בשלושה זה ממש קשה. חסרה כתף אחת באלונקה. אני רוצה להודות למפגינים, להודות למי שמעוררים את הבית זה, שיש מי שמכנים אותם בכינוי הנורא, שמעתי אותו לראשונה היום,

קוראים להם, או אנרכיסטים או טרוריסטים. הם האנשים שמזכירים לבית הזה את המצפן המוסרי ואת החובה לציבור. אבל שמענו בשבועות האחרונים, מאז שעלה נושא הגיוס במלוא עוזו, את הביטוי היפה "שבט לוי". בואו נדבר קצת על שבט לוי, כי שבט לוי זה שוב, לא תיאוריה, יש שבט לוי, יש אפילו לוויים בתוכנו, אבל בפרשות השבוע אנחנו נמצאים עכשיו בפרשיות המשכן. שבט לוי היה נושא באחריות למשכן. חלקם יישאו בכתף, חלקם עובדים במלאכה בפנים. כמה היו שבט לוי מתוך כלל ישראל? את זה שכחנו להגיד: 22,000 מתוך 600,000, נאור, תעזור לי פה, מי שעשה לימודי ליבה. 22,000 מתוך 600,000, כמה זה באחוזים? ככה, בערך. שלושה, 3% נקודה משהו, נכון? אז הינה, 3% נקודה משהו היו שבט לוי מתוך כלל הגברים בגיל העבודה או המלחמה בתקופת התנ"ך. זה שבט לוי, חברים. ובואו נזכור, לשבט לוי היו עוד כמה משימות. אני אומר את זה כי שוב, החברה החרדית אוהבת להמשיל את עצמה לשבט לוי. אז קודם כול, בואו נזכור, לשבט לוי אין נחלה בארץ ישראל,

הוא נחלתו", כלומר שבט לוי קיבלו את עבודת המשכן, אבל לקחו מהם את הזכות לקרקע פרטית. ה' הוא נחלתו, ולכן הם היו נודדים ברחבי ישראל. אז בואו נזכור, אם החברה החרדית מוכנה לוותר על כל הנדל"ן שלה, יש פה כמה חברי כנסת,

עם נדל"ן מפואר מאוד, אז בואו נגיד ככה, אפשר להתחיל לדבר. אבל בואו נמשיך. שבט לוי, תפקידו, לפי חז"ל, הוא ושמעון היו מלמדי תינוקות.

והם לא לימדו את עצמם,

הם לימדו את כל שאר ישראל. אני שואל את עצמי: אולי מן הראוי שנחזיר את התפקיד הזה?

ששבט לוי יהיו מלמדי תינוקות,

לא רק של הלווים, של כל רחבי מדינת ישראל. ודרך אגב, יש דעות, נדמה לי שמופיע ברמב"ם, ששבט לוי נשא גם בעול המלחמה, כלומר שהוא לא היה משוחרר מהעול הצבאי במסגרת תפקידו. אבל לאחרונה שמעתי שר בממשלת ישראל מציע כיוון אחר, ממש השבוע. השר הזה, השר דודי אמסלם, הציע לאיים על החברה הערבית שגם היא צריכה להתגייס. הוא אפילו הגיש על זה השבוע בג"ץ. הרי אתה שר בממשלת ישראל, אז בוא תגיש בג"ץ. מה היה הבג"ץ? הבג"ץ של השר אמסלם בעצם קורא לבג"ץ לגייס את כל הערבים בישראל. רעיון גאוני, נכון, חברת הכנסת יסמין? טיעון שוויוני, פתרון אמיתי: חסרים לוחמים בצה"ל, בואו נגייס את הערבים. הרי ברור, אוה, איימן עודה, הגעת בדיוק בזמן, ברור שהמעשים של דוד אמסלם הם רק עוד איזה פיון בדיון האמיתי על גיוס חרדים. הרי מה הטיעון? הטיעון זה חלוקת הנטל? פתרון מקורי לבעיית הלוחמים בצה"ל? אז אני אגלה משהו לשר אמסלם, ואחדש אולי גם לך, חבר הכנסת עודה: כבר היום יש ערבים בצה"ל, ואתה יודע, אדוני היושב-ראש, יש יותר ערבים בצה"ל מחרדים. בדוק, בדקתי את המספרים. כלומר בצה"ל היום משרתים בפועל יותר מהמיעוט הערבי, 21% מאשר מהחברה החרדית, אני כמובן כולל בזה גם צ'רקסים, גם מוסלמים, גם נוצרים וגם דרוזים. המספר גדול יותר. אז למה השר אמסלם הגיש בג"ץ? מה, הוא באמת רוצה ערבים בצה"ל? אז חשבתי: אולי הסיבה היא שהשר רוצה את הגיוס לצבא ככלי לשווין, צמצום פערים, השכלה, כלכלה?

אבל לפני כמה שבועות הגיש פה אחד מחברי הכנסת הצעה לתיקון חוק הלאום עם עקרון השוויון, ופה השר אמסלם וחבריו כבר נגד. זה כנראה לא שוויון. אה, אז למה הגיש השר אמסלם בג"ץ לגייס ערבים? אני יודע, כדי לאיים עליהם: אם לא תצביעו איתנו על חוק הגיוס, אנחנו נגייס גם אתכם, נלך על הראש שלכם. זה מה שאומר לכם השר אמסלם, איימן עודה. דרך אגב, זו לא תיאוריה. הרי לפני שנתיים בסך הכול, כשאנחנו ישבנו בספסלי הקואליציה, הייתה פה הצבעה, בנימין נתניהו הוביל הצבעת אי-אמון בממשלת השינוי. מאיפה הוא הביא שש אצבעות? מהמפלגות הערביות. אז מסתבר שזו ברית לא קדושה, ביבי וטיבי, נכון? היה כבר מי שאמר את זה לפניי. שש אצבעות להפלת ממשלת השינוי, זה עבד. אני חושד שהשר אמסלם עושה פה סתם סיבוב תקשורתי. זה רעיון שלא ימריא. אין פה שאיפה לשוויון. אבל רגע רגע, היום נזכרתי בעוד דבר. עד עכשיו דיברתי על מקורות יהודיים. היום 1 באפריל, מטי צרפתי הרכבי, יום השקר הבין-לאומי. אז כנראה שכל הסיפור הזה הוא פשוט ניסיון לעוד שקר.

7 באוקטובר הוא לא שקר, החוסר בחיילי צה"ל איננו שקר, הבעיות של מדינת ישראל הן אמיתיות. הגיע הזמן לפתור אותן בצורה אמיתית.

תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה,

היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, לפני שאני ניגש לנושא הנאום, חשוב לי לנחם את משפחת הסופר סמי מיכאל, את אשתו היקרה רוחה, על מותו של בן אדם דגול, שראוי לכל הערכה. הוא הוסיף לתרבות, הוא הוסיף לקירוב בין ערבים ליהודים, וזה לא פלא. סמי מיכאל, ששמו בעיראק היה סלאח אל-מנסי, נולד בשכונה ערבית-יהודית משותפת בבגדד, ודווקא פרח פה, בעיר חיפה, שגם היא עיר ערבית-יהודית משותפת. הוא כתב בעיתון אל-איתיחאד ובעיתון אל-ג'דיד תחת השם סמיר מארד. אני קראתי את הספרים שלו "חצוצרה בוואדי", "עאידה" ו"חסות", ואין ספק שהוא תרם רבות לתרבות הכללית במדינה. אני גם רוצה לספר לכם שלפני הנאום הראשון שלי בכנסת הלכתי אליו הביתה ואמרתי לו: סמי, כתבתי נאום. חשוב לי שתקרא אותו, לשמוע את הערותיך. אני זוכר שהוא נתן לי שתי שורות יפהפיות על חשיבות הבחירה בללכת לשלום לשני העמים, ואני הוספתי אותן לנאום שלי, נאום הבכורה בכנסת. אני חושב שהוא אחד מהשמות שמאוד הוסיפו, כמו שגם עמוס עוז וא"ב יהושע הוסיפו. גם שניהם נפטרו. ויש עוד אנשים שמוסיפים, רובם בכיוון שרוצה שלום על בסיס שתי מדינות, ומגיעה להם הרבה הערכה על זה, ואנחנו צריכים להמשיך את הדרך הזאת. אני רוצה שתיתנו את תשומת ליבכם למשהו מוזר שקורה פה בכנסת. אם אתם שואלים אנשים בכל העולם, מימין ומשמאל, מי בעד גיוס חובה לכולם, אני בטוח שבכל מקום בעולם הימין יהיה במקום של כן והשמאל יהיה במקום של לא. רק במדינת ישראל דווקא השמאל הוא שנאבק למען גיוס מלא. אתם שמים לב לזה? אני חושב שחשוב להתבונן בעובדה הזו. אני, יש לי עמדה ערכית שאומרת שלא צריך את הצבא הזה כלל וכלל, וצריך ללכת למען דבר אחד ויחיד שיעזור לכולנו, וזה השלום. אני לא יודע כמה אפשר להיות עיוורים בשביל לא לראות את המציאות, בשביל לא לראות את המציאות הכל-כך ברורה שיש פה שני עמים. הוכיחו שהם עמים, הוכיחו שמגיעה לשניהם זכות להגדרה עצמית. במקומות אחרים הצליחו. באירופה, מלחמות עקובות מדם, 300 שנה, 100 שנה, מלחמת 30 השנים, אבל בסוף הצליחו. למה שאנחנו לא נצליח? למה שאנחנו לא נצליח? למה צריך להגיע לשלב הזה אחרי שייהרגו עוד ועוד ועוד אנשים, ובסוף נגיד: למה לא הבנו שצריכים לעשות את זה קודם? למה לא ראינו את הדבר הכל-כך ברור הזה? אני רוצה להתייחס לנושא שדובר עליו לפניי לגבי שירות לאומי לאזרחים הערבים. אני רוצה להגיד לכם שאני בעד התנדבות, והתנדבות זה דבר נהדר, חשוב ביותר. גם הנתינה חשובה, אבל גם מחזקת את השייכות, מחזקת את הסולידריות. התנדבות זה דבר ענק.

בכיתה י', בא אליי ואומר לי: אני לפני הבגרות צריך לעשות מה שנקרא "מחויבות אישית", כלומר להתנדב במקום של ערבים, של יהודים, נזקקים, בית חולים רמב"ם, בית חולים רוטשילד, בני ציון בחיפה, בית חולים כרמל, שיש נזקקים יהודים וערבים. אני אומר לו: בני, בוודאי, בוודאי, לך ותתנדב. זה טוב, זה מצוין. אבל שתי הערות: אם מדברים על חובה, אז זה לא התנדבות, כי התנדבות צריכה לבוא ממקום של בן אדם שמחליט להתנדב ולתת, לא שהוא מוכרח לפי חוק.

1. דבר שני, אנחנו התנגדנו כל הזמן לפוליטיזציה של ההתנדבות. מה זאת אומרת פוליטיזציה של ההתנדבות? למשל לקשור בין הזכויות לבין החובות. האם הזכויות במדינת ישראל נשאבות באמת מהחובות? האם זה נכון? למשל, הערבים הדרוזים, חלק גדול מהם לפי חוק משרתים בצבא. אני רואה שהערבים הדרוזים הם יהודים בחובות והם ערבים בזכויות.

יש להם זכויות של ערבים ויש להם חובות של יהודים, זה המצב. למשל, למה מדינת ישראל לא בנתה יישוב ערבי חדש, כולל לערבים הדרוזים?

למה בנתה 980 יישובים חדשים, כולם ליהודים, ואפס לערבים? מה, זו לא שאלה רצינית? לא שאלה חשובה? אז רוצים אותם יהודים בחובות אבל ערבים בזכויות. מה ההבדל בין מע'אר לבין עילבון, למשל? מה ההבדל? אני מבקר שם מדי שבוע. מה ההבדל? לכן אני מתנגד לפוליטיזציה של ההתנדבות. אני מתנגד לקשר בין הזכויות לבין החובות. האזרח, בהיותו אזרח, מגיעות לו זכויות. מי שמפר את החוק במדינה דמוקרטית שוויונית, מפר את החוק, אז מוענש בהתאם, בהתאם, כי הוא הפר חוק מסוים. אבל החלטורה הזו, שתופסים בן אדם, לא שירת ולא שירת ולא שירת, והוא על פי החוק לא צריך לשרת, אז הוא לא עבר, לא ביצע עבירה. אז למה מענישים בן אדם שלא ביצע עבירה על פי החוק?

כי זו חלטורה. כי זה לא חוק ולא כלום. כי זה שקר.

בוודאי שאנחנו מתנגדים לכל השירותים שהם פוליטיזציה של ההתנדבות, וצריך גישה אחת ויחידה,

שתעזור לשני העמים ולכל האוכלוסיות לגשת לשלום. בושה וחרפה שלא חושבים כך. ממש ממש בושה וחרפה, ממש, שלא מבינים את העובדה הפשוטה הזו. מישהו סיפר לכם שהעם הפלסטיני ירים דגל לבן? שיגיד: אני מוכן לחיות תחת כיבוש? מה, לא לומדים מההיסטוריה? לא לומדים מההיסטוריה? עם עמד איתן מול הבריטים, עמד איתן נגד הכיבוש, נאבק, נלחם, מה, מישהו חושב שהוא ירים דגל לבן? צריך להכיר בו.

מגיעה לו זכות להגדרה עצמית ולחיות במדינה לצד מדינת ישראל ולא על חשבון מדינת ישראל. שיהיו שתי מדינות ויחיו בשלום, בכבוד. זה מה שצריך להיות, ואין דרך אחרת.

חבר הכנסת יוסף עטאונה, חמש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום ציינה הכנסת בחלק גדול מהוועדות את יום התפוצות, וכשהסתכלתי על סדר-היום בוועדת החינוך, שאני חבר בה, היה דיון על חינוך בקרב תפוצות יהודיות בעולם. הדיון היה אמור להתקיים בהשתתפות שר התפוצות עמיחי שיקלי. האבסורד הגדול הוא שבהיותו שר התפוצות, הוא ממונה על החברה הערבית הבדואית בנגב, ומזמינים אותו להשתתף בדיון בוועדת החינוך על חינוך התפוצות. הוא ממונה, כשר מטעם הקואליציה, הממשלה, על החברה הבדואית בנגב כמעט שנה וחצי. ואני תוהה ושואל: בשנה וחצי האלה השר הממונה, מה הוא עשה למען החברה הערבית הבדואית בנגב, ובמיוחד בתחום החינוך? כמעט לאורך שנה שלמה, בכל הזדמנות, וכמעט בכל דיון בוועדת החינוך, גם במליאה, מעל דוכן זה, העלימו את סוגיית הילדים בגיל שלוש עד חמש, כ-5,000 תלמידים שאין להם מסגרת לימודית. המספרים ידועים למשרד החינוך, המספרים ידועים לשר שיקלי כממונה על החברה הערבית הבדואית בנגב. לפני שלושה חודשים שלחתי מכתב לכל השרים המעורבים, כולל השר שיקלי, כדי לטפל בסוגיה של גני הילדים ומרכזי השירות בחברה הערבית הבדואית. עד להכרה והסדרת מעמד היישובים המוניציפליים צריך לתת מענה, כי לא יעלה על הדעת ש-5,000 תלמידים, אין להם מסגרת לימוד. באים, מאשרים תקציבים וממנים שרים שאחראים, שהוא לא תורם בשום דבר למען החברה. לכן האחריות היא על הממשלה, על ראש הממשלה ועל שר החינוך למצוא פתרון למערכת החינוך הערבית הבדואית בנגב. וכשמדברים על מערכת החינוך כעניין מרכזי וחשוב לכל חברה, מערכת החינוך הערבית הבדואית בנגב סובלת מקשיים רבים בכל המרכיבים שלה. למרות שמשרד החינוך כמעט כל חמש שנים יוזם תוכנית חומש לסגירת פערים ולפתרונות בתוך המערכת עצמה, המצב במערכת החינוך ממשיך להיות קשה וחמור. עד היום ישנם בתי ספר רבים בחברה הערבית הבדואית בנגב שלא מחוברים לחשמל, ויש לפחות עוד שני בתי ספר שלא מחוברים למים זורמים. לא יכול להיות מצב במדינת ישראל,

שבתי ספר ללא חשמל וללא מים. ובא השר, כשר התפוצות, ורוצה לדאוג לחינוך בקרב קהילות יהודיות בעולם ולתת מענה, ואיפה שהוא ממונה בתוך המדינה, בתוך המשרד שלו, במנדט שלו, במשמרת שלו, ילדים יושבים בבית ואין להם מסגרת חינוך. ולכן אני חושב שמן הראוי שהשר הזה יסיק מסקנות ויגיד אחרי שנה וחצי: נכשלתי, ואני לא מוכן לטפל בשום סוגיה בחברה הערבית הבדואית בנגב, בכל תחום. אני רוצה שהוא יגיע לכאן, מול המליאה, מול הכנסת, ויספר אפילו על ההישג הכי קטן וזעום שיכול להיות שהוא עשה במשך שנה וחצי.

הוא צריך להסיק מסקנות, להתפטר ולהחזיר את המנדט.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, אחרונת הדוברים. תודה רבה, אדוני היושב בראש. רק 15 דקות. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אתמול קיים ראש הממשלה מסיבת עיתונאים. לכאורה, לא ברור למה הייתה מסיבת עיתונאים. האם הייתה איזושהי בשורה? מה הוא רצה לומר שעות לפני שנכנס לעוד ניתוח? מה היה דחוף לראש הממשלה לספר אתמול לאומה במסיבת העיתונאים? מי שעקב וצפה הבין שלא היה לו שום דבר לומר. חצי שנה מדינת ישראל נמצאת במלחמה, 600 חיילים נהרגו בקרבות, מאות נרצחו, ואלפי פצועים משתקמים ברגעים אלה במחלקות השיקום. על מה דיבר ראש הממשלה? אל מי דיבר? לא ברור. אני יכולה להניח שהסיבה שהוא קיים את מסיבת העיתונאים, כי הוא נבהל. הוא נבהל, ורץ אל הפודיום. פתאום, במוצאי שבת, משפחות החטופים, לפחות חלקן, החליטו לפוצץ את העצרת, לכבות את האורות ולהצטרף להפגנות. כנראה שהאירוע הזה גרם לו להיכנס ללחץ, בטח כשברגעים אלה שאני מדברת, עשרות אנשים, אם לא מאות,

נמצאים ומפגינים נגד הממשלה. יכול להיות שהרגע הדרמטי הזה של פיצוץ עצרת החטופים, של הצטרפות של חלקם להפגנות המחאה, הלחיץ אותו, והחשש שלו שמא יחזרו להפגנות של 7 באוקטובר, להפגנות הענק, הביא אותו לכנס את מסיבת העיתונאים. ההפגנות האלה, צריך לומר, ובצדק, בלמו את ההפיכה המשטרית, בלמו אפילו את הפיטורים של שר הביטחון. החשש שלו שנחזור להפגנות הריץ אותו אל הפודיום לומר בעצם כלום לאומה. אחד הדברים שהוא אמר אתמול זה שאם יהיו בחירות, זה יסכן את עסקת החטופים, שזה כמובן שקר, כי הרי אין סיבה שמערכת הביטחון לא תמשיך לפעול למען החטופים גם בתקופת בחירות. הרי לא נשכח שגם את גלעד שליט הוא החזיר בתקופת בחירות, כדי לבלום את ההפגנות שהיו אז, הפגנות המיליון, שכולנו זוכרים במפורש,

הפגנת המיליון, מה עשית אז בהפגנת המיליון,

כשהיו הפגנות של הצדק החברתי, מה עשית?

כדי לבלום את ההפגנות, הוא הביא את עסקת שליט. אנחנו מכירים, זוכרים ויודעים, הרי יחיא סנוואר שוחרר בעסקה הזו. ראש הממשלה דיבר נגד המפגינים, דיבר כמובן נגד הבחירות. הצטרף אליו השר עמיחי שיקלי, וטלי גוטליב התעלתה מעל כולם וקראה להם "הפגנות של טרוריסטים". הם הפגנות של טרוריסטים, לא החמאס שמחזיק בחטופים הם הטרוריסטים, אלא המפגינים.

אין לי אפשרות אפילו להתייחס לדברים המזעזעים האלה, פשוט עלובים. חייבים להמשיך הלאה ופשוט להתעלם מהם, כי הנזק הוא עצום. נעשה סדר באירוע: מי שמחליש את ישראל, מי שלא מסוגל לקבל החלטות על המלחמה, זה נתניהו, בטח ובטח לא המפגינים. מי שמחזק את מדינת ישראל לאורך כל החצי שנה האחרונה הם המפגינים והמחאה. אתמול, אגב, מי שצפה במדויק ראה שהוא גם כשל בלשונו, ולא פעם אחת. כנראה הוא בלחץ. הוא בלחץ, ובגלל זה הרבה דברים שהוא אמר, אפילו מבחינת המילים, הם לא היו ברורים, כי כנראה משהו בו נכנס ללחצים.

זו הייתה גם הפעם הראשונה שהוא דיבר למשפחות החטופים בכל כך הרבה מילים. פתאום הוא מודע למצוקות ולסבל שלהן. עוד פעם, כנראה הלחץ הכריע את ראש הממשלה. אבל כמו תמיד, הוא המשיך עם הסיסמאות הריקות: "אין ניצחון בלי כניסה לרפיח", "אין ניצחון בלי חיסול החמאס". בסוף כמובן הוא הוסיף שגם אין ניצחון בלי החזרת החטופים,

קודם רפיח וקודם חמאס. ומה קורה עם רפיח? מה קורה עם ההחלטה לצאת למלחמה? הרי לפני חודשיים הוא כבר דרש, לפני חודשיים הוא דרש מצה"ל תוכניות לכיבוש רפיח, תוכניות שכבר היו מוכנות. הן כבר הוצגו לו. הן כבר הוצגו לו, נכון, גלעד. אבל הוא דרש.

בתחילת חודש מרץ,

הוא עוד פעם דרש תוכניות. אנחנו כבר בתחילת אפריל. התוכניות קיימות. אני כבר הפסקתי לספור כמה פעמים הוא דרש תוכניות על רפיח. אגב, הוא גם אישר את התוכניות של רפיח.

הוא עוד פעם אישר את התוכניות של רפיח. הכור האיראני. מה קורה עם רפיח? לאן זה הולך? הוא שלח הרי משלחת, ביטל את המשלחת, ואז עוד פעם הוציא משלחת. ואנחנו רוצים לדעת. הרי גם אתמול במסיבת העיתונאים הוא עוד פעם דרש. מה קורה עם זה? הכלים של החיילים שעומדים בכניסה לרפיח כבר מעלים חלודה, והוא עדיין דורש.

או-טו-טו זה מתחיל. זה כמו בסרט קזבלנקה,

כשהמפרי בוגרט אומר "תמיד יהיה לנו את פריז" תמיד יהיה לנו את רפיח, נכון?

דרשתי, ביקשתי, עשיתי, לחצתי, אבל שום דבר לא קורה ברפיח. לא קורה כלום. ואני שואלת אתכם, בעיקר חברי הכנסת של הקואליציה: מה קורה עם רפיח? מתי נדע לאן הולכים החיילים? אף אחד לא יודע. אין אסטרטגיה, לא על עזה, לא על הצפון, לא על יהודה ושומרון. אין לו זמן להתעסק עם רפיח, כי הוא עסוק בכלל בדבר אחר. אתה יודע במה הוא עסוק, גלעד? בקומבינות של חוק ההשתמטות. שם הוא עסוק.

אוה, אופיר, שלום לך. מה קורה עם זה? מה זה "לא יודעים"? מה זה "לא יודעים"?

תגיד, כמה חודשים אתה צריך לדרוש תוכניות לרפיח, לקבל תוכניות לרפיח ולא לצאת למבצע ברפיח? אבל עזוב, אין לו זמן לרפיח, אין לו זמן לג'נין, אין לו זמן לצפון, אין לו זמן ליהודה ושומרון. הוא עסוק בקומבינה של איך מונעים או איך בעצם מאפשרים השתמטות. הרי 15 שנים הוא דוחה ודוחה ודוחה. אז נתתי דוגמה על איך דוחים את רפיח, ובאותה מידה אפשר לדבר על איך דוחים את הגיוס של החרדים ואיך מאפשרים השתמטות המונית. אבל מה שהיה הוא לא מה שיהיה, ואחרי 7 באוקטובר, שלום גם לך, חייבים לקבל החלטה מה יהיה עם החרדים: יתגייסו, לא יתגייסו, מי יתגייס,

מה אתם בלחץ? מה זה עוד כמה שנים בשביל לקבל החלטה אם יתגייסו או לא יתגייסו? מה הבעיה להחליט מה יהיה בצפון, יש מלחמה, יש כניסה קרקעית, או יש דיון מדיני? מה קורה? ומה יעשו המפונים, מתי הם יחזרו הביתה? אף אחד מכם לא שואל מה קורה, לאן אנחנו הולכים, אנה אנחנו באים. השר וסרלאוף, מה נגיד לתושבי הצפון? מתי יקבלו תשובות?

עד מתי הם יחיו במלונות? איזה מין חיים אלה? איזה חיים זה לחיות בבית מלון מאוקטובר? מתישהו מישהו יצטרך לקבל החלטה. 60% לא רוצים לחזור. תגידו לאן אנחנו הולכים. בכל דבר דחיינות, בכל דבר לחכות. מספיק. כמובן שאני לא יכולה שלא להתייחס בסוף דבריי לאירוע המוזר הנוסף שהתנהל בקבינט המלחמה, שבו השר לביטחון לאומי, או שמא נאמר לכישלון לאומי, מבקש מראש השב"כ להגביר את האבטחה סביב ראש הממשלה. כששאלו אותו: למה להגביר את האבטחה? האם יש סכנות, איומים מיוחדים? מסתבר שהוא ראה צייצן בטוויטר. הצייצן בטוויטר הזה הוא בכלל בוט איראני. איך הוא ידע, השר לכישלון לאומי, שהבוט האיראני לא מאיים על אף אחד? הוא מבקש להגביר את האבטחה על ראש הממשלה כי הוא ראה ציוץ בטוויטר שמאיים על החיים שלו. אז בוא אני אגיד לך, השר לביטחון לאומי, או איך שאתה נקרא: לפני שאתה בא בדרישות לשב"כ, תבדוק את המקורות שלך. אתה לא חבר כנסת מהאופוזיציה או חברת כנסת מהאופוזיציה, אתה שר לביטחון לאומי. מה כל כך מסובך לבדוק אם באמת יש איומים? תתקשר למשטרה, תתקשר לראש השב"כ ותבדוק אם באמת עלו האיומים על ראש הממשלה. אז בואו אני אעשה לכם ספוילר: אין הגברה של האיומים. בטח שיש יותר צייצנים בטוויטר. כדי לפתור את זה, נורא פשוט, תחסום אותם. הבנתי שאתה עושה את זה גם לעיתונאים, הבנתי שאתה עושה את זה גם לאחרים. אפשר לחסום, לא צריך לבזבז עוד כספי ציבור על אבטחה לאנשים שבכלל לא מאוימים. אבל איך הוא ידע? איך הוא ידע? הוא הרי לא יודע שום דבר, אף אחד לא מעדכן אותו. מה שמדהים, שמתוך הקבינט הוא לא מפסיק להדליף, גם כשזה מציג אותו קצת באור בעייתי. מילה אחרונה לעניין הפגרה, כי אני יודעת שזה מאוד מטריד. אני יכולה להגיד למשפחות החטופים ולמפונים ולכל מי שמוטרד: אנחנו נהיה כאן. אנחנו נמשיך לעבוד בשבילכם גם בתקופת הפגרה. אנחנו נמשיך לפעול יחד כדי לעשות הכול כדי שהחטופים שלכם יחזרו הביתה. הכנסת הזאת תתכנס בכל פעם שנצטרך לסייע למשפחות החטופים. לא נפקיר אתכם לרגע, גם לא בתקופת הפגרה, ולרגע לא ניתן לממשלה הזאת להוריד את הרגל מהגז בכל עסקת חטופים שתהיה. אנחנו נעשה הכול, גם בפגרה, כדי להחזיר את היקירים שלכם הביתה. תודה רבה. תודה רבה. שרת התחבורה מירי רגב. היושב-ראש, אני יכולה להתחיל? תודה. היושב-ראש,

זיכרונו לברכה, שנרצח במסיבה ברעים.

חודשים הם ציפו לשמוע משהו על אוריאל, ולצערם הם קיבלו את הבשורה הנוראית יום אחרי פורים. אלמנתו, ההורים שלו, האחים שלו, קיבלו את הבשורה המרה שהם צריכים לשבת שבעה על ילד שאין להם את גופתו. ישבתי עם המשפחה ושמעתי מהם את הקושי, אבל גם את האמונה. איזה משפחה צנועה מגבעת זאב, אנשים מסורתיים. האלמנה אומרת: אל תדברו על פוליטיקה. נדבר רק על דבר אחד, על כמה אוריאל היה שמח, איזה חיוך היה לו על הפנים, איזה איש חסד הוא היה. אבל דבר אחד תעשו, תמשיכו את זה עד שאתם תנצחו את המלחמה הזאת, וגם תבואו בקטע של אחדות.

הם אומרים, גם מהאופוזיציה, גם מהקואליציה. אנחנו מבקשים מכם: תהיו ביחד. תהיו ביחד למען הבנים שנרצחו, למען הבנים שנפלו במלחמה, למען הבנות שלנו ולמען החטופים, שנחזיר אותם. המסר הזה לאחדות הוא כל כך חשוב בימים האלה. דווקא בימים האלה הקרע בעם לא משרת אף אחד מאיתנו, בוודאי לא משרת את עסקת החטופים. לא משרת אף אחד מאיתנו. סליחה, חברי הכנסת, אפשר לשמור קצת על השקט? כשאנחנו שומעים בכלי התקשורת הערביים, באל-ג'זירה, איך הם חוגגים ואיך הם צועקים ומשדרים בשידורים חיים את כל מה שקורה כאן, אנחנו מבינים שזה פרס לטרור, שזה פרס לחמאס, שזה פרס לסנוואר.

אני מברכת את הכנסת, שהצביעה ברוב קולות, אופוזיציה וקואליציה, כדי לא לאפשר לאל-ג'זירה להמשיך לשדר מכאן. אני רוצה לברך את שר התקשורת קרעי, שהוביל את החוק הזה. כמה החוק הזה חשוב, כי אל-ג'זירה היא השופר של הטרור, היא השופר של חמאס. היא זו שנתנה גיבוי ושידרה את כל השידורים המחרידים מהיום הנורא הזה, מהאסון הנורא הזה ב-7 באוקטובר. לכן התפקיד שלנו פה זה לעשות הכול כדי לחוקק חוקים שיחברו את הציבור הישראלי, שיביאו את הביחד שלנו, כי יש לנו כל כך הרבה דברים מאחדים, מאשר אותם דברים מפלגים, כדי לשנות את השיח שהיה ב-6 באוקטובר. שמענו את העדות המצמררת של עמית סוסנה, עדות מצמררת על מה שהיא עברה. אני נפגשת עם משפחות החטופים ושומעת מהם את החרדות, את הקשיים, את הפחדים. כל יום הוא נצח מבחינתם, כל דקה היא נצח מבחינתם. אני מודיעה לכם כאן שאנחנו לא נעזוב את עזה עד שלא נחזיר את כל החטופים, נחזיר את הגופות ונחסל את כל יכולות החמאס. אנחנו לא נעזוב את עזה עד שלא נשנה את המציאות בדרם הארץ, כי זו המחויבות שלנו, זו מחויבות המדינה לאזרחים שלה. התפקיד שלנו הוא לראות איך אנחנו ביחד מחזקים את צה"ל, מחזקים את כוחות הביטחון, מחזקים את המשטרה, כדי לוודא שהם מבינים שהעורף תומך בחזית לא רק בדיבורים, אלא גם במעשים וגם בדיבורים. שלום לך, כבודו. טוב שהגעת בזמן להצביע. הביטחון הוא לא רק ביטחון של אזרחי ישראל בהיבט הביטחוני, אלא חשוב לנו לשמור גם על הביטחון הכלכלי. חשוב לי לעדכן אתכם שבשבוע שעבר נכנסה לתוקף

רפורמה שכל משפחה בישראל מרגישה בכיס שלה את החיסכון. סליחה, חברי הכנסת, אני שמח שנפגשתם. אפשר לשמור על השקט, בבקשה?

רפורמת צדק תחבורתי היא רפורמה שנכנסה בשבוע שעבר. כל משפחה מרגישה את זה בכיס שלה. בפריפריה מקבלים 50% הנחה בתחבורה ציבורית, חיילים משוחררים, בני ובנות שירות ייסעו חינם שנה בתחבורה הציבורית, צעירים בכל הארץ ישלמו 33% פחות בתחבורה הציבורית, נכים ובעלי מוגבלויות יקבלו 50% הנחה בתחבורה הציבורית. בפעימה הבאה הוותיקים ייסעו חינם, נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67. מיפינו את כל השכונות בארץ, כל השכונות בארץ שהן שכונות חלשות, גם בעיר חזקה כמו תל אביב. דרום תל אביב תקבל הנחה של 50% בתחבורה הציבורית. זו הרפורמה הגדולה ביותר שהייתה לפריפריה החברתית ולפריפריה הגיאוגרפית. עכשיו התפקיד שלנו זה להוסיף את התדירות של האוטובוסים, רכבות, בעזרת השם, הרכבת מקריית שמונה ועד אילת מתקדמת, רכבות קלות, להביא עוד ועוד כלים של תחבורה ציבורית כדי באמת לשכנע את האזרח לוותר על הרכב ולנסוע בתחבורה הציבורית. בדרך הזאת אנחנו בעצם מביאים את הבשורות לציבור. בדרך הזאת אנחנו מורידים את הגודש ובדרך הזאת אנחנו גם מורידים את תאונות הדרכים. לסיום, אני רוצה לאחל החלמה מהירה ושלמה לראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו, לחזק אותו על הדרך שבה הוא מנהל את הקבינט ואת הממשלה בימים מאתגרים ומורכבים כאלה, בעזרת השם, להחזרת כל החטופים ולחיסול החמאס. תודה רבה. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת יעקב אשר, לסכם. חברי הכנסת, אני מבין שאתם מתרגשים לראות אותי. אני מבקש קצת לשמור על שקט. למה אתה מסתכל לצד ימין? הסתכלתי שמה ואז ימינה. אתה מרגיש מקופח עוד פעם?

אדוני. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לומר: ארבע שעות של דיון מאוד מאוד ממצה על הצעת החוק הזאת, שהיא הצעת חוק של צדק חלוקתי, היא לא הצעה מדינית, היא לא קשורה לשום עניינים מדיניים וסיפורים כאלה. ולא רק זה, אלא גם שמעתי את ד"ר קריב אומר כאן שלוקחים מהחלשים ומעבירים לחזקים. אז אתה פשוט לא קראת את הצעת החוק, אתה לא מכיר את החלוקה, אתה לא מכיר שום דבר.

אנחנו עושים דבר נכון, שאנחנו משפים את הציבור, ונותנים, ומחלקים את הארנונה בצורה הנכונה בין יישובים, ולא משנה מיהם ומאיזה מגזר הם. אני רוצה להודות לצוות הוועדה, לייעוץ המשפטי, להנהלת הוועדה, לעוזרים שלי. אנחנו מצביעים על דבר נכון, אמיתי, שמשרת את הציבור. תודה רבה.

אני מבקש מכולם לשבת ולשמור על שקט מעט.

נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 157), התשפ"ד 2024. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצת העבודה וקבוצת יש עתיד. אני אקרא את השמות. כמו שאמרתי, להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות של קבוצת העבודה וקבוצת יש עתיד. קבוצת סיעת העבודה: חברי הכנסת מרב מיכאלי, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן מרום, קבוצת סיעת יש עתיד: חברי הכנסת יאיר לפיד, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן, עידן רול, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק, רון כץ, מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון וירון לוי. מירב, על מה את רוצה להצביע? יש 11 הסתייגויות לסעיף 1. סעיף 1, מס' 1. אנחנו מצביעים? כן,

יש 11. אנחנו מצביעים על 11. אוקיי, אנחנו מצביעים כרגע, חברי הכנסת, על הסתייגות מס' 1. נעבור להצבעה. כולם במקומותיהם? נא לשבת.

הסתייגות 1 לא נתקבלה. בעד, 22, נגד, 46. הסתייגות מס' 1 נדחתה. נעבור להצבעה על הסתייגות, ממשיכים, מירב? מס' 2, בסדר, אני יודע, אני בכוונה שואל. הצבעה על הסתייגות מס' 2. הצבעה, בבקשה. הסתייגות 2 לא נתקבלה. 22 בעד, 46 מתנגדים, שני נמנעים, חמישה נוכחים. אני מודיע שהסתייגות מס' 2 נדחתה. נעבור להצבעה על הסתייגות מס' 3. הצבעה, הצבעה על הסתייגות מס' 3. הצבעה.

21 בעד, 46 מתנגדים, שניים נמנעים, חמישה נוכחים. אני מודיע שהסתייגות מס' 3 נדחתה. נעבור להצבעה על הסתייגות מס' 4. הצבעה. הסתייגות 4 לא נתקבלה. 23 בעד, 46 מתנגדים, שניים נמנעים, חמישה נוכחים. אני מודיע שהסתייגות מס' 4 נדחתה. נעבור להצבעה על הסתייגות מס' 5. הסתייגות 5 לא נתקבלה. 22 בעד, 45 נגד, שני נמנעים, שישה נוכחים. אני מודיע שגם הסתייגות מס' 5 נדחתה. נעבור להצבעה על הסתייגות מס' 6. הצבעה. הסתייגות 6 לא נתקבלה. 23 בעד, 46 נגד, שני נמנעים, חמישה נוכחים. אני מודיע שגם הסתייגות מס' 6 נדחתה. נצביע עכשיו על הסתייגות מס' 7. הצבעה. הסתייגות 7 לא נתקבלה. 22 בעד, 46 מתנגדים, שני נמנעים, שישה נוכחים. הסתייגות מס' 7 נדחתה. אנחנו נצביע על הסתייגות מס' 8. הצבעה. הסתייגות 8 לא נתקבלה. 21 בעד, 46 מתנגדים, שני נמנעים, שבעה נוכחים. הסתייגות מס' 8 נדחתה. נעבור להצבעה על הסתייגות מס' 9. הסתייגות 9 לא נתקבלה. בעד, 22, נגד, 47, שלושה נמנעים, חמישה נוכחים. אני מודיע שגם הסתייגות מס' 9 נדחתה. נצביע עכשיו על הסתייגות מס' 10. הצבעה. הסתייגות 10 לא נתקבלה. בעד, 22, נגד, 47, נמנעים, שלושה, נוכחים, חמישה. הסתייגות מס' 10 נדחתה. עכשיו נצביע על סעיף 1 כנוסח הוועדה. הצבעה על סעיף 1 כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל.

47,

30. אני מודיע שסעיף 1, כנוסח הוועדה,

11. את רוצה גם להצביע?

אין בעיה. אנחנו מצביעים כעת על הסתייגות מס' 11. הצבעה. הסתייגות 11 לא נתקבלה. 22 בעד, 47 מתנגדים, שני נמנעים, חמישה נוכחים. הסתייגות מס' 11 נדחתה. עכשיו נצביע על הצעת החוק בקריאה השלישית. הצבעה על הצעת החוק בקריאה השלישית.

לתיקון פקודת העיריות (מס' 157),

2024, נתקבל. 47 בעד, 30 מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 157), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 6, הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אדוני היו"ר, צריך את משמר הכנסת. יאיר לפיד נעדר. אפס, שעון נוכחות. אני מזמין את חבר הכנסת שלום דנינו, ממלא מקום יושב-ראש ועדת הכלכלה הלא-רשמי, להציג את הצעת החוק.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זה באמת חוק שמבאס אותי ממש לקרוא אותו ולעלות לדוכן להעביר אותו. חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס'

הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024. כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס׳ 6, הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. בעקבות מלחמת חרבות ברזל והרס גדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, נכנסו כלבים רבים מעזה לשטחי מדינת ישראל המקיפים את הרצועה. כלבים אלו אינם מבויתים, לרוב חיים בלהקות, ותרים אחר כל מזון שיוכלו להשיג בתנאים החדשים שנוצרו. היות שהם אינם רגילים לחברת בני אדם, יש חשש כי הם יתקפו בני אדם ובעלי חיים, והטענה היא כי אף קרו כמה מקרים כאלו. כניסת הכלבים מרצועת עזה העצימה את בעיית הכלבים המשוטטים, וואו, כמה רעש. חברים, מוגזם. אפשר לשבת בפרסה ולשתות קפה. חברי הכנסת, תקשיבו לחברנו. כניסת הכלבים מרצועת עזה העצימה את בעיית הכלבים המשוטטים והעזובים שכבר קיימת בישראל. רשויות מקומיות בטווח 20 ק"מ מהרצועה, מתקשות להתמודד עם בעיית הכלבים המשוטטים בשטחן. בשגרה כלבים משוטטים שנתפסים בשטח הרשות המקומית, מועברים ומוחזקים בכלבייה העירונית. חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ה 2005, קובע כי לאחר עשרה ימים בכלבייה, כלב ללא בעלים יכול להימסר למערכת הביטחון, או לגורם אחר שקבע השר בתקנות, ואלו הם בעלים חדשים, ארגון למען בעלי חיים או עמותה שעיסוקה הכשרת כלבי נחייה. במצב החדש שנוצר, הכלביות מתמלאות מהר, ולא ניתן לקלוט בהן את הכלבים שנתפסים. כלבים רבים אינם ניתנים לאימוץ או שיקום, והם חווים סבל בהיותם כלואים בכלובים בכלביות, ולכן, בנסיבות שלא ניתן למוסרם, רשאי הווטרינר להורות על הרדמתם. לפיכך, ולנוכח המצב המיוחד שנוצר, מוצע לתקן את החוק ולקבוע הוראת שעה תחומה בזמן ובמקום, ולאפשר לרופא וטרינר עירוני להורות על הרדמת הכלב ללא בעלים אף אם טרם חלפו עשרת הימים הקבועים בחוק. עוד מוצע לאפשר הסדר דומה גם סמוך לגבול הצפון, ככל שיהיה צורך בכך, וזאת בצו של שר החקלאות ופיתוח הכפר ובאישור ועדת הכלכלה. במהלך דיוני ועדת הכלכלה בהצעת החוק הוספנו לא מעט תיקונים והוראות נוספות כדי להביא להסדר מאוזן ככל הניתן, ועל מנת לדייק ולחדד את הנוסח כך שהצעת החוק תענה רק על הצורך שלשמה הוצעה.

נקבע כי הוראת השעה תהיה תקפה עד ליום 30 בנובמבר 2024, או עד תום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף שהוכרז לאחר 7 באוקטובר, לפי המוקדם. עוד נקבע כי טווח 20 הקילומטרים המוצע יהיה הטווח שבו נתפס הכלב, ולא תחום הרשות המקומית, כולה או חלקה, שבה נתפס, כפי שהוצע במקור. בנוסף, החלטנו לעגן בחוק מערכת שיקולים שעל הרופא הווטרינר לשקול בטרם יחליט על הרדמת הכלב: אם הכלב עלול להוות סכנה לשלום הציבור או ביטחונו בשל התנהגותו, לא ניתן להחזיקו בכלבייה מחמת בריאותו או התנהגותו, או אם אינו בר-אימוץ. עוד הוחלט שבכל מקרה לא ניתן יהיה להורות על המתת כלב בטרם חלפו ארבעה ימים מיום העברתו לכלבייה, כדי לתת אפשרות לבחון את מצבו של הכלב בטרם קבלת החלטות. לפי המוצע, כל הרדמת כלב תחייב את הווטרינר לנמק את החלטתו. אם החליט הווטרינר העירוני כי הכלב הינו בר-אימוץ, יהיה עליו להודיע על כך למערכת הביטחון או לגוף אחר שקבע השר כי ניתן להעביר אליו את הכלב, ובמקרה כזה לא יחול קיצור הזמן של ארבעה ימים, אלא עשרה ימים, כמו שקבוע היום בחוק. לעניין הצפון, החלטנו לקבוע כי הטווח מגבול הצפון יהיה הטווח שבו ייתפסו הכלבים, כפי שיקבע השר בצו, וכי הסעיף יופעל רק אם תהיה כניסה נרחבת וחריגה של כלבים משוטטים מלבנון לשטח ישראל עקב פריצת גדר המערכת. כמו כן, הוועדה הוסיפה סעיפי דיווח של שר החקלאות ופיתוח הכפר לכנסת על יישום הוראת השעה סמוך לאחר סיום תקופת הוראת השעה. הדיווח יכלול בין היתר נתונים לגבי הכלבים שהומתו, השיקולים שנשקלו, וכן דיווח על פעולות משרד החקלאות בתקופת הוראת השעה ובטווח הקבוע לטיפול בכלבים המשוטטים. דיווח כאמור יימסר גם לגבי אזור גבול הצפון, אם ייקבע כי הוראת השעה תחול גם עליו. לצורך הדיווח של שר החקלאות לוועדה, הווטרינרים העירוניים יחויבו להעביר למשרד החקלאות דיווח חודשי על מספר הכלבים שנתפסו והומתו בכלביות. חברי הכנסת, להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. אני מבקש מכם לדחות את ההסתייגויות ולאשר אותה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. תודה רבה. תודה רבה. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות של קבוצת יש עתיד וקבוצת העבודה. אני רוצה להזמין את חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי לנמק. את עולה לנמק.

כנסת נכבדה, היום הוא היום ה-178 למלחמה, ו-134 חטופות וחטופים עדיין נמצאים בשבי החמאס. היום אני רוצה לספר לכם על ליאור רודאיף. ליאור רודאיף, בן 61, נולד בארגנטינה למשפחה ציונית, משפחה שעלתה למדינת ישראל מתוך אהבת הארץ והאמונה במפעל הציוני. המשפחה עלתה מבואנוס איירס התוססת והשוקקת היישר לשקט המדברי הקסום של קיבוץ ניר יצחק. את יום הולדתו השביעי חגג ליאור על סיפון האונייה בדרך ארצה. הוא השתלב מהר בקהילה, והפך לקיבוצניק אמיתי בכל רמ"ח איבריו. ליאור נשוי ליפה כבר 38 שנים, ואת ביתם הקימו בקיבוץ ניר יצחק. יש להם ארבעה ילדים, נעם, נדב, בר ובן. לפני שבע שנים קיבל את התואר השווה ביותר, סבא ליאורצ'יק. הוא סבא לתומר בן השבע, דגן בן החמש ושי הקטנה, שהצטרפה למשפחה לפני כשבועיים. ליאור הוא סבא משקיען, מסור ומצחיק, קשור מאוד לנכדיו, והם, אליו. גם הנכדים יודעים שסבא ליאורצ'יק הוא מגשים החלומות הפרטי שלהם: הם רק צריכים לבקש, והוא כבר ידאג למלא כל משאלה. ליאור הוא איש של עשייה: קצין בטיחות בתעבורה, מרצה למקצועות הנהיגה, מוסכניק מומחה, נהג משאית, ובכללי, כל דבר שמחוברים לו גלגלים הוא החוזקה והתשוקה שלו. לאורך השנים לימד דורות של נערות ונערים נהיגה על טרקטור. הוא עצמו אוהב לטייל על אופנוע, רוכב אופניים ואדם פעיל פיזית.

יחד עם קבוצת הרכיבה שלו, לטיול אופנועים ברומניה בסוף מאי. הטיול כבר שולם והאופנוע שוריין ומחכה לו. ליאור הוא אדם שתמיד עוזר לזולת, מעניק ונותן מעצמו למען הכלל. הוא מתנדב לאורך שנים במד"א, מעביר הרצאות על נהיגה בטוחה לנערים וקשישים, הדרכות עזרה ראשונה בבית הספר האזורי ועוד. ולכן זה היה לא נמנע שהוא יצא מהבית בניסיון לעזור באותה שבת ארורה. הוא הבשלן המשפחתי, בין אם זה סטייק טוב, אסאדו איכותי או ערב פיצות משפחתי. הוא מתייחס לכך ברצינות רבה, וההכנות מתחילות כמה ימים טובים לפני. לפני כשנתיים הוא עבר אירוע לבבי חמור, ומאז נחטף הוא בלי התרופות שאותן הוא צריך לקחת מדי יום. ליאור חסר לאשתו, לארבעת ילדיו ולנכדיו.

אביו הקשיש וכל קהילת ניר יצחק ממתינים שיחזור אליהם. ליאור הספיק להודיע בשעות הבוקר של 7 באוקטובר כי הוא נפצע מירי, ומאז למשפחתו וחבריו אין שום אינדיקציה על מצבו. האם נחטף ומוחזק בחיים ברצועת עזה? האם נרצח באותה שבת ארורה? בכל יום שחולף הדאגה והחרדה לשלומו וגורלו גדלים ומתעצמים. תודה. תודה רבה. חברת הכנסת יסמין פרידמן. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על הצעת החוק הספציפית הזאת. עשר דקות, בבקשה. עד עשר דקות. מה שחשוב לדעת על הצעת החוק הזאת, הצעת החוק הזאת היא הצעה קשה מאוד לאנשים כמוני, לפעילי בעלי חיים, מכיוון שהצעת החוק הזאת שוב ושוב פוטרת את משרד החקלאות מלקחת את הנושא הזה ולטפל בו לעומק. למרות שהצלחנו להכניס שינויים בהצעת החוק, עדיין הצעת החוק הזאת תביא להמתה המונית של כלבים. כשאומרים שנכנסו כלבים מעזה,

נכנסו כלבים מעזה, אבל הכלבים מעזה הצטרפו ל-20,000 כלבים שהיו קיימים בדרום גם ככה, עוד לפני זה. ושנים על גבי שנים אני והפעילים, עוד בהיותי חברת מועצה, מגיעים למשרד החקלאות עם תוכניות מוסדרות, תוכניות שקיימות במדינות עולם שלישי: בהודו, בגיאורגיה, בסרילנקה, תוכניות שהתמודדו עם בעיית התרבות כלבים במדינה, אבל מעולם, לצערי, משרד החקלאות אפילו לא עיין בהן, וכל פעם אנחנו שומעים מהצוות המקצועי רק איך ניתן להמית בצורה זו או אחרת בעלי חיים. ולכן, למרות השינויים האלה, אנחנו עדיין מדברים בעינינו על משהו שהוא נוראי. מגיעים משם כלבים, נכון, חלקם פראיים, אבל חלקם, איך אמר לי פעיל? הוא אומר: יסמין, לקחת אותו וישר לשים לילדים במיטה, מרוב שהם חביבים ונחמדים וחמודים, ואפשר גם לשקם חלק מהם. ואני מבינה גם את האנשים שגרים שם, והבנתי לפני כן גם את המגזר הבדואי, שמתלונן כבר עשור על אותה תופעה, אבל אף אחד לא חשב לטפל בתופעה כשהיא הייתה במגזר הבדואי. אתה מהדרום,

אנחנו מכירים את הבעיה הזאת. מול איקאה יש להקות כלבי בר שנים רבות, מסביב לפזורה, אלפי כלבים. אף אחד לא היה מוכן לטפל בזה. יסמין, אמרתי משהו לפני שהתחלתי לדבר, אמרתי שזה החוק שהכי מבאס אותי לעלות לדוכן ולקרוא אותו. נכון, כי הוא חוק קשה מאוד. אני כן יכולה לומר שלצד החוק הזה לפחות קורה דבר אחד טוב. יש שני דברים שצריך לעשות כדי לצמצם את אוכלוסיית הכלבים המשוטטים בארץ. אחד זה איסור זיווג ומכירה, שיצמצם בצורה משמעותית, כי מה לעשות שרק 27% מהכלבים הרשומים השנה היו כלבים מעורבים. כל השאר הם הכלבים העלק-גזעיים, שיש עליהם סחר מטורף, שכבר הפך להיות, אפילו ארגוני פשע מעורבים בזה.

לעצור את זה, ואני שמחה לומר שאני מקווה שכבר השבוע זה יגיע לכאן להצבעה בקריאה ראשונה. הדבר השני שצריך לעשות גם הוא מאוד פשוט: עקר, סרס, חסן, החזר. עושים סימן באוזן. ככה אתה רואה בהודו כלבים מסתובבים, ככה אתה רואה בכל מדינות העולם. שמים סימן באוזן, אתה יודע שהכלב הזה מחוסן, אתה יודע שהכלבה או הכלב מעוקרים. מה לעשות שתוחלת החיים של כלבי רחוב, לצערי, לא עולה על שלוש שנים, ובתוך שלוש שנים אתה רואה שיפור משמעותי. אין משהו אחר שאפשר לעשות שהוא הומני. אני כן יכולה גם לומר שעובדים כרגע בהמון מקומות על אוכל שיגרום לעיקור וסירוס, גם של חתולים, גם של כלבים, גם של מכרסמים, אבל כרגע זה עדיין לא בשוק. זו הדרך ההומנית היחידה: לעקר, לסרס ולצמצם את האוכלוסייה. ולכן אנחנו נצביע, למרות השינויים שהצלחנו להכניס בקושי רב, אנחנו נצביע נגד הצעת החוק הזאת, כי 1. אני לא מסכימה איתה, 2. אני חושבת שזה פוטר את משרד החקלאות מלקחת אחריות ולטפל בנושא הזה לעומק.

תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב. אינו נוכח. אינו נוכח. נוכח. נוכח, מה זאת אומרת? הוא יכול לוותר אם הוא רוצה.

נוכח הוא נוכח. עורכת הדין שלי מייצגת אותי פה. חברי הכנסת, נעבור להצבעות בקריאה, לא, רגע, מי השר פה? חבר הכנסת דנינו, רוצה לסכם? אתה כאן על תקן ביטן. מי השר? איפה השרים? יסמין, אני מודה, ואמרתי לך את זה קודם בקריאת ביניים, שגם לי היה,

הסיור הזה שעשינו בבאר טוביה היה ממש ממש קשה. אני גם מקווה שהילדות שלי עכשיו לא רואות שאני העברתי את החוק. פשוט נקלעתי לזה. זה באמת קשה, כל מה שקרה. אבל אנחנו, אני חושב שראית: בכללים שקבענו, בפרמטרים שקבענו, במידה שהכלב הוא בר-אימוץ, אז לא ממיתים אותו. זה היה אחד, יש לו ארבעה ימים. לא, מה פתאום. ההסגרים מלאים, שלום.

אבל זה לא מה שהצגנו בחוק. זה לא מה שהצגתם, זה מה שקורה בפועל. והם צריכים לנמק על כל המתה ולדווח ולהסביר.

אנחנו גם ראינו, וזה היה הפרדוקס היותר-קשה, ראית את הכלבים הכלואים האלה, שלא מכילים את הכלוב, והם משתוללים ונובחים, וזה,

מסיבה של צער בעלי חיים אסור להמשיך להחזיק אותם. אז תודה. חברי הכנסת, נעבור להצבעות בקריאה השנייה על הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 6, הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות, של קבוצת יש עתיד וקבוצת העבודה.

ההסתייגויות, אפשר לעבור להצבעה. שלכם וגם של קבוצת העבודה?

כנוסח הוועדה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על החוק, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. הצבעה. סעיפים 1 2 נתקבלו. בעד, 29, נגד, 14. יירשם בפרוטוקול שחברת הכנסת גלית דיסטל הצביעה בעד, לכן נוסיף את קולה לפרוטוקול אבל לא לספירה, לפרוטוקול בלבד, כמובן. יסמין, אפשר לעשות ביטוח גם על הנמר בעין גדי. אני מודיע שהצעת החוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 6,

התשפ"ד 2024, עברה בקריאה השנייה. כעת נעבור להצבעה בקריאה השלישית.

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 6, הוראת שעה,

בעד, 30,

14. אני מודיע שהצעת החוק עברה בקריאה השנייה והשלישית, והיא תיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. חברי הכנסת,

נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק

מורשע במעשה טרור

נפגעי העבירה, התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני

עבירת טרור מהיתקלות יום-יומית במי שפגע בהם ושב להימצא בקרבתם.

במיוחד עבירות שכרוכות במגע ישיר בין הנפגע לבין המחבל, שהוא מי שהורשע בעבירת הטרור, הן בעלות אפקט פסיכולוגי של פחד ותחושת איום מתמשכים, המשפיעים על הנפגע ועל הקרובים לו. אדוני היושב-ראש, נזק נפשי כזה מתווסף לפגיעה שנגרמה לנפגע העבירה מעצם מעשה הטרור, ועשוי לעיתים לאלץ אותו ואת בני משפחתו לשנות את שגרת יומם כדי להימנע ממפגש עם מי שהסב להם סבל וכאב, לעיתים עד כדי שינוי מקום המגורים, העבודה או מוסד הלימודים.

חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק מבקשת לקבוע מנגנון שיאפשר לבתי המשפט להטיל על המחבל הגבלות על מקום מגוריו, עבודתו או מוסד הלימודים שלו, אם אלו, חס וחלילה, קרובים למקום המגורים של הנפגעים או למקום העבודה או למוסד הלימודים של מי מבני המשפחה או נפגעי העבירה. המנגנון המוצע מאזן בין הצורך למנוע נזק נפשי נוסף לנפגע העבירה לבין זכויותיו של המחבל לאחר שריצה את מאסרו. זה מה שאנחנו מבקשים לחוקק פה. אציין, אדוני היושב-ראש, כי הצעת החוק דומה ברעיון העומד ביסודה ובמבנה שלה לחוק חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגעי העבירה, התשס"ה 2005. עם זאת, לאור ההערות הרבות שנשמעו במהלך דיוני הוועדה, הן ממשרדי הממשלה והן ממי שנפגעו מעבירות הטרור, נעשו בחקיקה הנוכחית שינויים משמעותיים כדי להתאים את ההסדרים המוצעים לייחודיות של נושא הנפגעים מעבירות טרור. יש כמה נושאים מרכזיים שראוי להעיר באשר להצעת החוק. הנושא הראשון הוא זכאות להגשת בקשה להטלת הגבלות. בהצבעה על ההצעה בקריאה ראשונה הצענו כי תהיה לנפגעי העבירה ולבני משפחתם זכות זהה להגיש בקשה לבתי המשפט.

בדיונים לקראת הקריאה השנייה והשלישית הוועדה ראתה לנכון לייצר הבחנה בזכותם של קרובי המשפחה להגיש בקשה, היא שונה מזו של נפגעי העבירה עצמם, וזאת כתלות בחומרת העבירה שנפגע העבירה נפגע ממנה. כך, חבריי חברי הכנסת, מוצע כי לצד זכותם של נפגעי עבירה להגיש בקשה בגין כל העבירות שאליהן ההצעה מפנה, בני משפחתם יוכלו להגיש בקשה רק בגין עבירות מסוימות, כגון עבירות רצח, עבירות מין ועבירות חטיפה. בנוסף, מוצע כי גם בני משפחה שנכחו בעת ביצוע העבירה יוכלו להגיש בקשה אם מדובר בעבירות חבלה או תקיפה מסוימות. עוד הצענו לאפשר הטלת הגבלות על המחבל אם הוא הורשע בביצוע עבירות טרור ונידון למאסר בפועל, ובלבד שביום ביצוע העבירה היה בגיר, או שהיה קטין ובמועד שחרורו ממאסר מלאו לו 14 שנים. איננו חסים על מחבלים מגיל 14 ומעלה, אין סיבה לעשות זאת. הוועדה ערה לרגישות הקיימת סביב האפשרות להטלת הגבלות על מחבל שהוא קטין, ומשכך, קיימנו דיון חסוי על מנת להעמיק בסוגיה זו, ואף קבענו הוראות הנוגעות לפעיל טרור שהוא קטין בפרט, כפי שאפרט בהמשך. ההליך וסדרי הדין היו נושא נוסף שדנו בו ביתר שאת. לשם ביסוס החשש לקיום נזק נפשי לנפגע העבירה, אדוני היושב-ראש, הצענו כי בית המשפט יהיה רשאי למנות מומחה מטעמו, שיחווה את דעתו על מצבו הנפשי של נפגע העבירה או בני משפחתו, ואת ההוראות בעניין זה.

אנחנו מבקשים להדגיש כי אין חובה למינוי מומחה, ובית המשפט רשאי לקבוע מגבלות לפי שיקול דעתו על סמך השיקולים שפירטנו בהצעה. לעניין סדרי הדין, מוצע כי להחלטה על הטלת הגבלות תלווה דרישה למתן ערובה, וזאת כדי להבטיח את קיום ההגבלות. עוד הצענו לאפשר למחבל שהוטלו עליו הגבלות ולנפגע העבירה זכות לבקש עיון חוזר בהחלטת בית המשפט אם התגלו עובדות חדשות ממועד מתן הצו.

הצענו לקבוע זכות ערעור והגשת ערר על החלטת בית המשפט, וכן על ההוראות העוסקות בהשלכות של זיכוי פעיל הטרור על ההגבלות שהוטלו עליו. הנושא הבא שדנו בו ביתר שאת היה חובת הדיווח. על מנת לאפשר לוועדה להמשיך ולהעמיק במקרים הנכללים תחת הצעה זו ולבחון את יעילות ההסדר המוצע, הצענו לקבוע חובת דיווח שנתית של שר המשפטים לוועדה למשך חמש שנים בדבר מספר הבקשות שהוגשו לפי ההצעה, סוג ההגבלות שהוטלו והתמודדות בית המשפט במקרים שבהם ההגבלות הופרו. בכך בעצם אנחנו, חברי הכנסת, ממלאים את חובתנו גם בבקרה ומעקב אחרי ההחלטות שאנחנו מקבלים בוועדות השונות. הנושא הבא היה תחולה ותחילה. הצענו לקבוע כי הצעה זו תחול על מי שביום תחילתו של החוק טרם ניתנה הכרעת דין בעניינו, זה חשוב, חבריי חברי הכנסת, תכף תבינו למה, מי שהורשע בטרם נגזר דינו ומי שנידון לעונש מאסר בפועל וביום התחילה טרם שוחרר ממאסרו. בנוסף, וזה החלק החשוב, ובמטרה לתת מענה לנפגעי עבירה שנפגעו ממחבלים ששוחררו בעסקאות שחרור החטופים האחרונות, הצענו שההצעה תחול גם על מחבל ששוחרר ממאסרו בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד, תאריך שכנראה לא נשכח, 7 באוקטובר 2023, ועד ערב תחילת החוק. מעבר לכך, כדי לאפשר להנהלת בתי המשפט להיערך לקראת כניסת ההצעה לתוקף, אנחנו מציעים כי היא תיכנס לתוקף 30 יום מיום פרסומה. מכובדיי כולם, הוועדה עמלה רבות על בנייה ודיוק של הצעת החוק המונחת בפניכם כך שמחד גיסא יתאפשר מענה לנזק הנפשי שממנו סובלים נפגעי עבירה הנפגשים או חס וחלילה עלולים להיפגש עם מחבל השוהה במחיצתם, ומאידך גיסא תימנע פגיעה יתרה בזכויותיו של מחבל שריצה כבר את מאסרו. אבקש להדגיש, אדוני היושב-ראש: הצעת החוק אינה חלק מהעונש המוטל על מחבל והיא אינה מבקשת להוות ענישה נוספת. הכלי המוצע על ידינו בהצעה זו הוא בעל אופי אזרחי לחלוטין, ומבקש להתמודד עם המציאות שאיתה חיים נפגעי עבירה בהמשך למעשה הטרור שחוו. אנחנו, חבריי חברי הכנסת, נמשיך להגן על עצמנו ולתקוף בכל מקום אפשרי את אויבינו. אני מוצא לנכון להביע תודה רבה לצוות המשפטי בראשות עו"ד מירי פרנקל שור, שליוו במקצועיות ראויה לציון את תהליך החקיקה, למנהלת הוועדה גב' לאה גופר ולצוותה, שעמלו ביסודיות לקיום הדיון בנוכחות כל הגורמים הרלוונטיים, למשרדי הממשלה שהשתתפו ונטלו חלק חשוב, לגופים האזרחיים שלקחו חלק בדיונים, וכמובן לחבריי חברי הכנסת שסייעו בידי להביא הצעה זו לכאן. חשוב להזכיר את התמיכה והגיבוי שקיבלנו, גם המציעה לימור סון הר מלך וגם אני, במהלך החקיקה, מהשר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר, שבאמת היה נתון וקשוב לאורך כל הדרך איתנו. להצעה הוגשו הסתייגויות, ואבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות של קבוצת יש עתיד. מנמקים: חבר כנסת גלעד קריב, אינו נוכח. באמת אינו נוכח. עכשיו הוא באמת לא נוכח. חברת הכנסת נעמה לזימי. אינה נוכחת. גם לא

מי מסכם? לא צריך

אני מסירה את ההסתייגויות. ההסתייגויות שלנו, אני מסירה את ההסתייגויות.

השר וסרלאוף, בוא תעלה רגע לסכם. אתה יכול לעבור להצבעה.

נעבור להצבעה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק מגבלות על חזרתו של מורשע במעשה טרור לסביבת נפגעי העבירה, התשפ"ד 2024, בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה. סעיפים 1 11 נתקבלו. בעד, 24, נגד, שבעה, נמנע אחד. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק מגבלות על חזרתו של מורשע במעשה טרור לסביבת נפגעי העבירה, התשפ"ד 2024. בקריאה השלישית, הצבעה. חוק מגבלות על חזרתו של מורשע במעשה טרור לסביבת נפגעי העבירה, התשפ"ד 2024, נתקבל. בעד, 24, נגד, שבעה,

אני קובע כי הצעת חוק מגבלות על חזרתו של מורשע במעשה

את השרוך של הנעל של החייל הוא לא שווה. השרוך, טלי, אל תתעצבני, לא נשאר להם עוד הרבה זמן. לימור, בבקשה. טוב, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום,

הצבענו על החוק שלי להרחקת טרוריסטים מסביבת קורבנות העבירה. ותודה לכתב יהודה שלזינגר,

ברוך השם, זכיתי, טלי, אל תתעצבני, לא נשאר להם עוד הרבה זמן. עוד קצת, הכול יתבהר. ברוך השם.

ברוך השם זכיתי,

וזה החוק השלישי שלי בנוגע למלחמה בטרור. החוק מדבר על הרחקת טרוריסטים מסביבת המגורים שלהם, ממקום העבודה וממקום הלימודים. ברמה האישית יש כאן עבורי סגירת מעגל בכך שדווקא אני, מי שאיבדה את אישה היקר בפיגוע טרור רצחני, מובילה את החוקים החשובים והתיקונים הללו. זאת אמירה ברורה לאויבינו כי גם אם הם חושבים, בעקבות פיגוע זה או אחר, כי יש ביכולתם להרים יד על עם ישראל ועל ארצו אז לא, נצח ישראל לא ישקר. עם ישראל חי. כפי שאני חוזרת ואומרת, במצב אידיאלי ומתוקן, מחבלים צריכים למות. מחבל שיוצא למסע טבח ידע שאחת דתו למות. אך לצערי כיום המציאות לא מתוקנת, וחוק עונש מוות למחבלים עדיין לא חוקק. ולא חשוב כמה יהודים המחבל הנתעב רצח, הוא עלול יום אחד להשתחרר באיזו עסקה כזאת או אחרת או בתום תקופת המאסר שלו ולהסתובב שוב בינינו. החוק החשוב שאנחנו העברנו היום, והיה לי הכבוד להגיש אותו ולהילחם עבורו בעשרות דיונים בכנסת, הן בוועדות, הן בחדרים הסגורים ומול נציגי המשרדים השונים, מבקש לעשות מעט צדק עם נפגעי הטרור ובני משפחותיהם ולהרחיק את המחבלים המרצחים מסביבת קורבנות הטרור. כחלק מהדיונים על סעיפי החוק נפגשנו עם סיפורה של מוריה כהן. בוקר אחד, כשמוריה ליוותה את ילדיה למוסדות הלימוד, שכנה שלה, מחבלת מתועבת, דקרה אותה בכל פלגי גופה ופצעה אותה באורח קשה לנגד עיניהם של ילדיה הקטנים. על המחבלת נגזרו 12 שנות מאסר, אך כשבועיים אחרי גזר הדין היא שוחררה במסגרת העסקה האחרונה. מוריה סיפרה על הקושי לצאת מהבית ולהיפגש עם אותה מחבלת. היא סיפרה על הצל המרחף המאיים על חייה ועל חיי ילדיה מאז שחרורה של המחבלת. מוריה וילדיה נענשים פעם נוספת בכל פעם שהם צריכים להיפגש עם אותה חיית אדם שביקשה לרצוח את אימם. אני מאמינה שאין מי שמתנגד לחוק המוסרי והצודק כל כך הזה. כל מי שמתנגד לחוק הזה בעצם מבקש לאפשר את הסיטואציה המסוכנת הזאת של חזרת מחבל לסביבתו של קורבן הטרור. אני מודה לחבריי חברת הכנסת אתי חוה עטייה וחבר הכנסת אריאל קלנר, שהיו שותפים למסע החוק הזה ולהגשתו, ליושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי חברי צביקה פוגל, שקיים והוביל את הדיונים בהצעת החוק במקצועיות רבה, ליוסי צור, אביו של אסף צור, השם ייקום דמו, ולפורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות, שיזמו את הצעת החוק ועשו רבות למאבק בטרור למען מניעת הנרצח הבא, לארגון חוננו, לצוות הוועדה, ליועצת המשפטית עו"ד מירי פרנקל שור, עו"ד גלעד נווה ואריאל המתמחה, לעו"ד דוד בבלי, יועץ השר לביטחון לאומי, לגב' לאה גופר,

לצוות שלי בלשכה,

נופר, אורי ויעקב, שהיו חלק משמעותי מהמסע של חקיקת החוק הכל-כך חשוב הזה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת לימור סון הר מלך. המברכת הבאה, חברת הכנסת חוה אתי עטייה. אני רק מבקש לעמוד בכל זאת בשלוש דקות, בבקשה. יש לנו עוד המשך לסדר-היום.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין, מכובדיי כולם, בראשית דבריי אני משתתפת בצערן של המשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהן במלחמה. אני נושאת תפילה להשבת החטופים והנעדרים לביתם בקרוב מאוד. עוד אני מייחלת לחזרתם של החיילים לבתיהם ולשובם של המפונים. כל העבודה הקשה והממושכת בהצעת החוק החשובה הזאת מתנקזת לרגע המרגש הזה של העברת החוק בקריאה שנייה ושלישית, ולמעשה מדובר בהכנסת החוק לספר החוקים של מדינת ישראל. הצעת החוק להרחקת מחבלים מסביבת הנפגע אשר מובאת לפניכם הערב נצרכת ונדרשת ביותר כיום יותר מתמיד, לנוכח המציאות מוכת הטרור בישראל, ובייחוד בשל הדיון בעסקה לשחרור מחבלים תמורת החטופים. הצעת החוק באה לתקן עיוות בלתי נתפס שבו מחבל מורשע אשר ניסה לרצוח חפים מפשע, יוכל לחזור לגור סמוך לנפגע בתום תקופת מאסרו. הדבר עשוי לגרום להשלכות קשות על שיקומו והמשך חייו של נפגע העבירה. הטראומה מעצם הפיגוע שעבר לא תוכל להתרפא לעולם אם ישוב הנפגע לראות את המחבל שפגע בו. את המציאות הקשה הזאת מכיר מקרוב מר יוסי צור, אשר שכל את בנו בפיגוע באוטובוס בחיפה לפני 20 שנה. לפני הפיגוע גר המחבל שרצח את בנו סמוך למר צור. לאחר שריצה את עונשו שב המחבל להתגורר בבית שגר בו קודם, סמוך לבית משפחת צור. לפני שנתיים פנה אליי מר צור בבקשה לקדם את הצעת החוק, שתתקן את העוול הנורא ותמנע את הרצח הבא. אנו מודים לך, מר צור, על היוזמה ועל שיתוף הפעולה לכל אורך הדרך עד המעמד הזה. לא רק משפחת צור סבלה מהמציאות האבסורדית הזאת, גם משפחות כהן, חן וליאור סבלו ממנה בעת שהמחבלים שפגעו בבני משפחתם שבו לגור סמוך לבתיהם לאחר שריצו את עונשם. בשם כל המשפחות הללו והדומות להם אנו גאים להגיש את הצעת החוק המובאת היום לקריאה שנייה ושלישית. במעמד זה, לפני רשימת התודות, אני רוצה להודות לבורא עולם בברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ועכשיו אני מבקשת להודות ליו"ר הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת צביקה פוגל, על התמיכה בהצעת החוק שלנו לכל אורך הדרך ועל קידומה בוועדה. אני גם מודה לשותפיי להצעת החוק: לחברת הכנסת לימור סון הר מלך, עשית עבודה נהדרת, חברים, אני ביקשתי שלוש דקות.

ולחבר הכנסת אריאל קלנר, שעמלו רבות על קידום ההצעה.

אני מצטרף לתודות, אבל בואו נקצר. הינה, אני מקצרת. מגיעה תודה ליועצים המשפטיים של הוועדה לביטחון לאומי עו"ד מירי פרנקל שור, לסגן היועצת המשפטית. אני מודה לכל היועצים המשפטיים של הממשלה שליוו במקצועיות רבה ובמסירות את הצעת החוק וסייעו ככל הניתן ליישר את ההדורים בעניין הסוגיות שעלו. אז אני לא יכולה מפאת קוצר הזמן, תודה ליועצים המשפטיים של משרד הרווחה, המשפטים, פרקליטות המדינה, יו"ר ארגון נפגעי פעולות האיבה, שירות בתי הסוהר, ותודה מיוחדת ליועצים המשפטיים של חוננו. שוב תודה ליוסי צור ולפורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות, שעומדים מאחורי הצעת החוק ופועלים מדי יום נגד הטרור. תודה לך, אדוני שר המשפטים וחבר הכנסת יריב לוין. תודה למר יעקב מרגי, שר הרווחה והביטחון. תודה לך, חבר הכנסת אופיר כץ, יו"ר הקואליציה, ולצוות הלשכה שלי, עדי ברמן, עדיאל כהן ואביתר כהן. נקווה כי הצעת החוק,

תהיה אכיפה ותהיה ישימה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת חוה אתי עטייה. אריאל קלנר, בבקשה. אריאל, אני מבקש להקפיד לעמוד בשלוש דקות. בכל זאת, יש תקנון. אתם עוברים פה, ואתם חוזרים על תודות. גם אני מצטרף לתודות, אבל תעמדו בזמנים. יש לנו עוד סדר-יום. יש לנו עוד חקיקה בקריאה ראשונה, אז אני מבקש. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זה החוק הראשון שלי כאן שנכנס לספר החוקים. ואני אגיד לך, אדוני, החוק עלול ליצור רושם מוטעה כאילו מדובר כאן רק בפתרון אינדיווידואלי של הרחקת העבריין האלים מהקורבן. האמת היא שהחוק הזה הוא לא העדיפות הראשונה. מורשע בטרור, אם הוא חי, הוא ומשפחתו צריכים להיות מגורשים מהארץ. עליזה, אני שומע את הדיבור שלך עד לפה, אז בבקשה. בסדר, מעניין, אבל את מנהלת סיעה, אז יש לך מקום. לא לעמוד שם במקום של הח"כים.

אני מקווה שאתה עוצר לי את הזמן. את יודעת שאני אוהב אותך, אבל אני שומע את הדיבור שלך עד לפה. זה מפריע לחברים שלך לסיעה. אז הערתי לך. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, טרור אינו מקרה פרטי של פשיעה פלילית אלא מקרה פרטי של מלחמה. ועם זאת, במציאות שלנו החוק הזה חשוב מאוד. החוק הזה מבטא שלושה ערכים: האחד הוא סולידריות לאומית וחברתית עם בני עמנו שנפגעו על ידי אויבינו רק כי הם יהודים. הדוקרת של מוריה כהן לא דקרה אותה בשל סכסוך שכנים, היא דקרה אותה כי היא יהודייה בארץ ישראל. החיפאי מוניר רג'בי לא סייע למחבל המתאבד בקו 37 לפני 21 שנה כי הייתה לו בעיה עם מישהו מהנוסעים,

שעוד לא היה בן 17, נרצח עם עוד 16 נוסעי האוטובוס כי הם יהודים בארץ ישראל. אנחנו מבטאים היום את הסולידריות הזאת ואומרים לאויב: כולנו ערבים זה לזה. הערך השני שהחוק הזה מבטא זה הומניות וחמלה. הקורבנות ומשפחותיהם לא צריכים להיענש שוב. אני מכיר את יוסי, אביו של אסף צור, השם ייקום דמו. אני מכיר אותו היטב מחיפה. ויוסי אומר: אם אני אפגוש את המתועב הזה, או שאני אחסל אותו או שאני אקבל התקף לב ואמות. האם יוסי ומשפחתו לא סבלו די? הרחקת המחבלים מקורבנותיהם היא הצעה הומנית הרואה לנגד עיניה את הקורבן ודואגת שלא יעבור טראומה נוספת. הערך השלישי הוא ניצחון לאומי, לא לתת לטרור לנצח. מטרת הטרור היא לזרוע פחד, זה פירוש המילה. מטרת הפיגועים היא לגרום לנו לפחד, להישבר, ובדרך הזאת להשיג הישגים מדיניים. כשמחבל מורשע משתחרר לסביבת הקורבן והקורבן חי בפחד, המטרה הזו מושגת. המחויבות שלנו היא שהטרור לא ישיג את מטרותיו. המחויבות שלנו היא לניצחון על הטרור. המחויבות שלנו היא לאחינו ואחיותינו נפגעי הטרור. המחויבות שלנו היא לסולידריות לאומית, שכל כך נדרשת בשעה הזו. אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות ולקרוא לעם היקר שלנו: אל תיתנו בשעה הזאת לפלגנות ולמפלגים לנצח. ניצחון לפלגנות הוא ניצחון לשטן בדרום, לשטן בצפון ולשטן ברשות הפלסטינית. שום ניצחון על יריב פוליטי בארץ לא שווה אם בסוף השטנים מחייכים. אני רוצה להודות לך, יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת צביקה פוגל, על הובלת החוק. תודה ליושב-ראש המליאה על זה שהוא נותן לך שמונה דקות נאום. אני רוצה להודות לצוות הוועדה, למנהלת לאה גופר,

אני גזלתי ממנו 20 שניות, ואני נותן לו 20 שניות. אתה כבר דקה ו-40 שניות. מה זה חוסר הסבלנות הזה? מה קרה? 20 שניות, הוא מסיים וזהו. הכול בסדר. אתה לפני שנייה אמרת להם את זה, ואז אתה בא אלינו? הכול בסדר. נא לסיים, בבקשה. 15 שניות. תודה. אני אסיים בלהודות לכל הצוות של ועדת החוקה ולחברותיי חברת הכנסת לימור סון הר מלך וחברת הכנסת אתי עטייה על המסע הארוך והשותפות. אני רוצה להודות לארגונים האזרחיים, לפורום המשפטי למען ישראל, ליותם אייל ולפורום בוחרים בחיים וליוסי צור. תודה רבה לכולם. תודה רבה לחבר הכנסת אריאל קלנר. כעת אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 107) (הסדר גישור בין-לאומי), התשפ"ג 2023, לקריאה ראשונה. אני מזמין את שר המשפטים וחבר הכנסת יריב לוין להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני השר, לרשותך עד עשר דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, בראשית הדברים אני רוצה כמובן לאחל החלמה לראש הממשלה, ובהזדמנות הזו גם להצטרף לדברים של חברת הכנסת אתי עטייה: לאחל החלמה לכלל הפצועים, לייחל לשובם של החטופים, וכמובן לחזק את המשפחות השכולות, את חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון, שמגינים עלינו יום-יום, שעה-שעה, בחירוף נפש. אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות לברך את חברת הכנסת לימור סון הר מלך, את חברת הכנסת עטייה ואת חבר הכנסת קלנר על הצעה באמת חשובה, מאוד מורכבת, ואני שמח שהצלחתם להוביל אותה ולהביא אותה לקו הגמר, וכמובן, ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת פוגל, שעשה כהרגלו מלאכה נאמנה, והשתמשת בדיוק במילה הנכונה, המדויקת, כדי להביא את הדברים למקום הנכון. יישר כוח גדול. לאט-לאט אנחנו מתקנים עוולות שחלקן עוולות גדולות. לא נעים לומר, אבל יש לנו עוד הרבה עבודה, ואנחנו מחויבים להמשיך בה, ונעשה אותה. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק שאני מביא הפעם היא הצעה שלקוחה מעולמות השגרה, אבל גם בזה חשוב לעסוק ולדאוג שדברים יתקדמו, ושנכין תשתית גם לימים יותר טובים, שאני מניח ומשוכנע שעוד יבואו. המטרה שלה היא לאפשר את הצטרפותה של ישראל לאמנת סינגפור בדבר הסדרי גישור בין-לאומיים. המטרה היא לתקן את חוק בתי המשפט באופן כזה שיאפשר לנו להשתלב בתוך האמנה הזו, שנועדה לאפשר אכיפה של הסדרי גישור בין-לאומיים שנחתמו. ישראל אומנם הייתה פעילה בנוסח האמנה וגם חתמה עליה, אבל בפועל, מאחר שאנחנו לא עשינו כל מיני תיקוני חקיקה שנדרשים בעניין, התוצאה דה פקטו היא שאנחנו לא יכולים להיות חלק מהאמנה וגם לא לקיים כאן הליכי גישור בין-לאומיים, דבר שהמשמעות שלו מבחינת הפעילות של חברות בין-לאומיות וחברות שעוסקות בסחר או נמצאות בקשר עם חברות בין-לאומיות אחרות, המשמעות היא ברורה לחלוטין. התיקון וההצטרפות לאמנה יציבו את ישראל כמדינה מובילה בתחום הגישור הבין-לאומי, יעודדו שימוש בגישור כפתרון ליישוב סכסוכים מסחריים חוצי גבולות עם חברות ישראליות כחלופה להליכים יקרים ומורכבים. הדבר צפוי לעודד התקשרויות חוצות גבולות ולצמצם את העלויות של ניהול הליכים ויישוב סכסוכים בין-לאומיים. מכל הסיבות הטובות האלה, אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה. תודה רבה. תודה רבה לשר המשפטים. נעבור לדיון אישי. יש לי פה רשימה. אולי תשאל אם יש מישהו שרוצה לדבר? לא צריך להקריא את כל הדוברים. פשוט תשאל אם מישהו רוצה לדבר, בסדר?

מישהו ירצה עכשיו לדבר, תהיה רשימה. ואם מישהו ברשימה וירצה לדבר, אז אני אומרת,

תודה על העצה. אני בכל זאת אעבור על הרשימה. את רוצה לדבר,

אלעזר שטרן, אינו נוכח, דבי ביטון, אינה נוכחת, משה טור פז, אינו נוכח, עופר כסיף, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חברת הכנסת מלינובסקי, לא נוכחת, חבר הכנסת כץ, לא נוכח, נעמה לזימי, אינה נוכחת. חברת הכנסת טלי גוטליב, את רוצה לדבר?

אדוני הסגן. אני, ככה, יושבת לי בניחותא. אני אתן לך בדיוק שלוש דקות, לא שנייה יותר, כי באופוזיציה כבר רוצים ללכת הביתה.

חבר הכנסת איימן עודה, יא פחדן, פחדן, נמושה. ראית שאני לא פה?

ניצלת את הרגעים הבודדים שאני לא נמצאת במליאת הכנסת לטנף בפה ג'ורה שלך, תסלח לי, ולומר את הדברים הבאים על חיילי צה"ל. תקשיבו טוב טוב מה אומר תומך הטרור הזה היום בכנסת, ותודה רבה לעיתונאי יהודה שלזינגר, שהעלה את זה לטוויטר שלו ופתח את עיניי: מי שרצח את שירין אבו עאקלה רוצה עכשיו לחנוק את כולם בעזה. פחדן, איימן עודה, תומך טרור, חבר של ג'יבריל רג'וב, הוא גם חבר של אל-ערורי, ראיתי תמונות שלך שם, נפגש איתו. מה הכיבוש רוצה להסתיר? עוד פשעים, עוד טבח, עוד קטל, עוד רצח. איימן עודה, אסור שתשב בכנסת ישראל אפילו לא דקה אחת. פה אני פונה לינון אזולאי. ינון אזולאי מש"ס, יו"ר ועדת האתיקה, הרשיע אותי. הוא הרשיע אותי כי כשאיימן עודה דיבר פה בגנות ישראל, אמרתי לאיימן עודה, אחרי שקילל אותי: טפי עליך,

ינון אזולאי מש"ס הרשיע אותי. זה אין לתאר. היחידה שיוצאת נגד תומכי הטרור בכנסת ומורשעת באתיקה. אדון איימן עודה, תקשיב לי טוב טוב טוב,

אני אדבר אליו, הוא יודע. בכל מילה הוא עוקב אחריי, הוא סטוקר שלי. מאוד קריטי לחבר כנסת מיש עתיד להתבדח על תומך הטרור איימן עודה. במקום לגנות את דבריו, כי אתה ישבת כשהוא דיבר פה, במקרה ראיתי, אתה ישבת כאן כשהוא דיבר ושתקת. מעניין מאוד, אני לא הייתי שותקת. ואני אומרת לך את הדבר הבא. אני מסתכלת על איימן עודה כי איימן עודה מסתכל על מה שאני אומרת,

אז תקשיב לי טוב, איימן עודה, אני לא מפחדת ממך ולא משכמותך. אתה צריך להבין, עוד מילה אחת אתה תוציא מהפה שלך על טבח שאתה מייחס לחיילים שלנו או על רצח, זה לא יהיה רק תלונה לוועדת האתיקה, אנחנו נתחיל בהליך הדחה נגדך. כי אני רוצה לראות את יאיר לפיד בורח פה מהמליאה ונותן תמיכה לאיימן עודה. אני רוצה לראות פה מישהו מיש עתיד שבורח עם הזנב בין הרגליים ולא מצביע על הדחתם של תומכי טרור בכנסת ישראל. אני מבהירה לכל מי שצריך להבהיר לו: עם ישראל, עם אויבים בתוכנו, זה אזרחי מדינת ישראל, אנחנו הרי מדינה יהודית ודמוקרטית שוות זכויות לאזרחיה. אני עמדתי כאן במליאה ואמרתי לאיימן עודה, מי מאתרג אותו? הרי הוא לוקח ומשתמש בחסינות שלו, מעביר מזומנים לרשות בימי שישי, ומישהו שומר עליו. או ששומרים עליו, אני יכולה להעלות בדעתי, נגיד אתה משת"פ, נגיד אתה שטינקר, נגיד. לא יודעת, נגיד. אבל זה לא מועיל לנו, כי אנחנו לא שומרים כאן במליאה על כבודם של חיילינו, וזאת חובתנו. אז כל חבר כנסת שישב כאן ושתק, זה עליכם. זה ביזיון שלכם, כי מחובת כל חבר כנסת, משמאל ומימין, לשמור על כבודם של חיילינו. שוב תודה לעיתונאי אמיץ, יהודה שלזינגר. יצאתי מכאן, בעוונותיי. בגלל זה אמרתי לכם: חבר'ה, אנחנו צריכים לשבת כאן במליאה כל הזמן.

ולא לאפשר להם להרגיש בעלבתים. איימן עודה, אתה לא בעל הבית פה יותר. לא בעל הבית. תודה לחברת הכנסת טלי גוטליב. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה רוצה לדבר? רציתי להגיד לה שלא תאיים על יש עתיד, כי בכנסת הקודמת, יש לך שלוש דקות.

אתה רוצה לעלות ולדבר?

לא, אמרת "אני רוצה לראות". "אני רוצה לראות" זה לא

נכון. נכון. גם אתה לא הצבעת להעברת עופר כסיף.

היית יושב-ראש הכנסת, אתה יודע שיש לך שלוש דקות. אני מפעיל את השעון, בבקשה.

דיברתי שלוש דקות פחות חמש שניות. היו לך שלוש דקות ועשר שניות. הכול בסדר. מה אמרת על עופר? שיש עתיד, רובכם לא הצבעתם להדחת עופר כסיף. למה את אומרת את זה? כי יאיר לפיד לא הצביע ועוד חברים פה לא הצביעו, עם כל הכבוד. אז אנחנו היינו שמונה או תשעה שהצביעו. כל הכבוד למי שהצביע. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו.

יש עתיד, אני אומרת לכם וכו' אני רוצה להגיד לך רק משהו אחד. בכנסת הקודמת, העשרים-וארבע, הצבעתם נגד עצמכם, יושב פה שר המשפטים.

רגע. אפילו פעם אחת, אחת, מכל מכלול החוקים, לחלקם אתם לא מסכימים ובחלקם הצבעתם נגד עצמכם. נגד יהודה ושומרון, נגד המשך החלת החוק שם, בכול הצבעתם נגדכם. אז אל תלמדי אותנו מה לעשות.

ילדים גדולים. אני פה שנה וחצי ומצביעה למה שצריך להצביע. חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה.

שמענו אותך. תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אתה רוצה לדבר?

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. שמישהו ידבר על החוק. מי כמוך יודע שזה לא חייב להיות. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס למה שקרה בכניסה לעיר רהט אחרי תפילת התראוויח היום. קבוצת פורעים אנרכיסטים שמנסה להלך אימים על התושבים, על האוכלוסייה האזרחית שם, בדרך כלל רהט מקבלת את האורחים שלה, אבל הסגנון הזה של להפריע לתושבים, להפחיד את האנשים, להפחיד את הילדים, לאיים על עיתונאים, זה לא מקובל. אני מצפה מהמשטרה לנקוט צעדים נגד קבוצת הפורעים הזאת בכניסה לרהט. זה לא מקובל עלינו כהנהגה של החברה הבדואית בנגב. אנחנו נגד התופעות האלה.

רהט בדרך כלל כל הזמן קיבלה את האורחים שלה, אבל הפורעים האלה, אין להם מקום ברהט, לכן אנחנו נגד התופעה הזאת ונגד הקבוצה הזאת. מכובדי היושב-ראש, ברשותך, כמה מילים בערבית. (אומר דברים השפה הערבית, להלן תרגומם: אנשים מכובדים, תושבי העיר רהט, אתם ראיתם מה קרה הלילה. חבורת מתנחלים פנו לכניסה של העיר רהט. אנחנו כמובן מקבלים בשמחה את פניהם של כל האורחים בעיר רהט, אך אנחנו לא רוצים כלל בהגעתה של החבורה הזו לעיר.

זו חבורת איתמר בן גביר אשר מנסה לאיים על הביטחון הכללי בעיר. התגובה של ראש העיר הייתה תגובה מצוינת, וזה מה שמתבקש. לא ייתכן שנסכים לאיום, לא לאיום על האנשים, על התושבים, וגם לא על אנשי התקשורת. אנשי רהט תמיד מקבלים בשמחה את פניהם של כל מי שמגיעים לעיר, אם בימי שבת ואם בימים אחרים. אולם הסוג הזה, הקבוצה הזאת אינה רצויה בעיר רהט.)

תודה רבה לחבר הכנסת ואליד אלהואשלה.

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר כנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת,

חבר הכנסת

באחדות. האחים האמיתיים לנשק לא יוצרים ניכור ולא יוצרים פילוג, הם עומדים כתף אל כתף, הם שמים את כל המחלוקות בצד. האחים האמיתיים לנשק מגיעים מעלי, האחים האמיתיים לנשק מגיעים מתל אביב, האחים האמיתיים לנשק מגיעים מאופקים, האחים האמיתיים לנשק מגיעים מקיבוץ גבעת ברנר, והם אחד, והם אגרוף אחד, והם מבינים שהיום, כרגע, כדי לשרוד אין שום שוני בינינו. כולנו יהודים וכולנו מגינים על עצמנו. אין לארגון האחים לנשק את הזכות לנכס לעצמם את המושג היפה ביותר, את האתוס שהארץ הזו הצמיחה עם הרבה דמים, שנקרא "אחים לנשק". אני לא יודעת מה זה יותר, אירוני, כי זה דבר והיפוכו, או זדון. אני רק רוצה לומר דבר אחד: אני דבקה באחים האמיתיים לנשק, עם האינסטלטור ורופא השיניים והמורה והפקיד בבנק, לא משנה מאיזה עיר, לא משנה מאיזה יישוב, לא משנה מאיזה צד של קפלן, שהבינו את גודל השעה. הם ורק הם האחים האמיתיים לנשק. אחדות עכשיו.

תודה רבה לחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. חבר הכנסת עמית הלוי,

אני כרגע נועל את רשימת הדוברים.

בבקשה. שלוש דקות, בבקשה. זה התברר, גלית, לא כאחים לנשק זה היה אחים לרכב.

אפשר לקרוא להם במקום אחים ידידים. הם יכולים להצטרף לידידים. במקום אחים זה ידידים. אדוני היושב בראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, בעיקר אזרחי ישראל, משכן הוא דבר קדוש. גם המשכן הזה. וגם את המשכן הזה, משכן הכנסת, עלולים לחלל, ומחללים. לחלל זה להפוך משהו לחלול, לרוקן את התוכן שלו, את הערך הפנימי שלו. במקרה של המשכן והמקדש, לחלל זה לרוקן אותו מקדושתו, להפוך אותו לחול. וכשאתה מחלל משהו, כשאתה הופך אותו לחלול, אתה גם הופך אותו לחלל, כיוון שאתה מוציא לו את הנשמה. אתה למעשה הורג אותו. וגם לבית הזה, למשכן הכנסת, יש ערך פנימי קדוש, והערך הזה הוא רצון הכלל, רצון העם היהודי, רצון העם שיש לו תרבות עתיקת יומין, שהוא מברר אותה, ומברר את רצונו, את החזון שלו, את הערכים שלו דרך מה שאנחנו עושים כאן, דרך מעשה החקיקה. הרצון הזה, האינטרס הציבורי, נוגע להרבה תחומים, משירות לתושב ועד מדינאות ומדיניות חוץ. אבל כולם מבטאים את הרצון המתגבש של הכלל, לא של יחיד, לא של קהילה, של הכלל כולו. את הכלל הזה, את הרצון הזה של הכלל, את רוח ישראל, אנחנו כותבים כאן דרך הליך החקיקה ודרך מנגנון ההכרעה של הרוב כאן, במשכן, עכשיו, מדי שבוע. זה הערך הקדוש של הבית הזה. ובמשכן,

מקום קדוש, שישמרו על הקודש שלא יחולל, שלא יירמס. וכמו שאתם יודעים, אזרחי ישראל, גם כאן יש כאלה שמגדירים את עצמם שומרים,

בהתחלה זה נשמע מצוין, כי זה הרי דרוש, כמו שאמרתי, אפילו דרוש מאוד, עד שאתה מגלה ששומרי הסף הללו לא רק שלא שומרים על קדושת המקום, על רצון הציבור, אלא הם אלו שמחללים אותו. חשוב לי לומר הערב,

יש כאלה שבירכו פה על הצעות חוק, אני פה מברך על הצעת חוק שלא הגיעה לכאן. כיוון שאנחנו, לחילול הזה של רצון הציבור, התרגלנו כבר, כשבג"ץ אומר את המילה האחרונה,

מחלל את קדושת הבית הזה, חומס כאוות נפשו את רצון הציבור, מחליט איזה חוק קביל ואיזה חוק הוא זורק לפח בהיכל בית המשפט. התרגלנו גם לעובדה שהיועץ המשפטי לממשלה משמש כזרוע של בג"ץ למטרה הזאת, כפי שאמר בזמנו פרופ' ברק: 90% מההחלטות הלא-נכונות, היועמ"שים במשרדי הממשלה כבר מבטלים. לכל התופעות האלה התרגלנו. אבל מה לא ידעתי ומה אני חושב, אזרחי ישראל, שאתם לא יודעים, והזדעזעתי לגלות בשנה האחרונה כחבר כנסת? שגם חלק מהייעוץ המשפטי לכנסת, שאמור להיות שומר הסף של המשכן הזה, אמור לעזור לרצון הציבור לצאת אל הפועל,

לא כולם, אבל חלק מהייעוץ המשפטי לכנסת הפך לזרוע נוספת של בג"ץ בסירוס רצון הציבור. ואני אומר את זה כי שנה שלמה שהייעוץ המשפטי לכנסת בוועדת החינוך שותף להתעללות בחוק, חוק שאמור למנוע מתומכי טרור לשמש כעובדי הוראה בבית ספר. שנה שלמה שהייעוץ המשפטי בוועדת החינוך עושה הכול כדי למנוע את חקיקת החוק. אדוני היושב בראש, תודה. אולי פשוט החוק שלך לא טוב?

אפשר לדון על החוק. מה זה לדון? אתה לא מוכן להקשיב. אתה חושב שאתה יודע הכול.

אי-אפשר לעשות דיוני סרק,

לא עמדות אידיאולוגיות, עמדות פוליטיות. מה זה להאשים את הייעוץ המשפטי של הכנסת? אולי אתה, את החוק גרוע. משיכת הליכים. לא עמדות אידיאולוגיות, עמדות

לא

היא יכולה להקים מפלגה. יכולה היועצת המשפטית של ועדת חינוך להקים מפלגה. תקים מפלגה שתיכנס לפה. היא לא שומרת סף,

חבר הכנסת עמית הלוי, תודה.

אולי, יש חוק גרוע, כמו החוק הגרוע שהבאת. גרוע או לא,

אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, האחרונה, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת.

אתה רוצה לסכם, או שאנחנו נעבור להצבעה? אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. מי שרוצה להצביע, אני אבקש, נא לשבת במקומות. נעבור להצבעה על הצעת חוק בתי משפט (תיקון מס' 107) (הסדר גישור בין-לאומי), התשפ"ג 2023, בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 107) (הסדר גישור בין-לאומי), התשפ"ג 2023, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

אני קובע כי הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 107)

התשפ"ג 2023, אושרה בקריאה ראשונה,

חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

הצעת חוק החברות (תיקון מס' 37) (ממשל תאגידי בחברות ציבוריות שאין בהן בעל שליטה), התשפ"ג 2023, לקריאה

תהיה בטוח שידברו בלי קשר לחוק.

היו לי בחוק הקודם ציפיות ותקוות. ראיתי הרשמה המונית כזאת,

כמה עניין יש בזה. עכשיו אני כבר הרבה יותר מפוקח גם בהיבט הזה. אבל למען האמת, זה נושא גדול, יש לך ויכוח סוער, אולי בנושא החוק, אני בטוח. למען האמת, זה נושא גדול וגם חשוב ואפילו משפיע על רבים רבים מאיתנו. אני אנסה להציג אותו באמת עד כמה שאפשר בקצרה, מפאת השעה. ההצעה הזאת קודם כול היא הצעה שהיא תולדה של עבודת מטה ועבודה שנעשתה במשך שנים ארוכות, והיא נועדה להתאים את חוק החברות לעידן שבו בבורסה יש יותר ויותר חברות ציבוריות שמבנה האחזקות בהן הוא מבוזר, ללא גרעין שליטה, על מנת לתת למשקיעים בחברות האלה הגנה נאותה. בעשור האחרון ניתן לראות בשוק ההון הישראלי יותר ויותר חברות שאין בהן בעל שליטה. חלק מהחברות האלה הן מהחשובות ביותר במשק. שווי השוק שלהן עומד כבר כמה שנים, באופן יחסית יציב, על כרבע משווי השוק של החברות הנסחרות בבורסה. אחת המטרות המרכזיות של חוק החברות היא להגן על המשקיעים בשוק ההון, אבל עד כה עיקר ההוראות התמקדו בהגנה על משקיעים בחברות שיש בהן בעל שליטה. בשנים האחרונות התחדד שהחוק אינו נותן מענה מספיק בהשוואה למקובל בעולם בסיטואציה שבה בעלי המניות מבוזרים, אין בעל שליטה, ובעלי הכוח בחברה הם דווקא המנהלים. בסיטואציה כזאת, מה שמכונה "בעיית הנציג" מתרחש דה פקטו בין ההנהלה לבין בעלי המניות, שיש להם הרבה פחות ידע מאשר למנהלים על מה שקורה בחברה, ופעמים רבות הם יהיו אדישים לאופן התנהלות החברה, משום שגובה ההשקעה שלהם בחברה אינו שווה את התשומות שעליהם להשקיע כדי להתעניין במה שנעשה בה ולהשפיע על מהלכי החברה. במצב דברים כזה, הפער מול המנהלים, שמחזיקים בידע ומכתיבים את סדר-היום של החברה, משמעותי ביותר. לכן הצעת החוק קובעת הוראות שייתנו כלים לבעלי המניות למנוע ממנהלים לנצל את הכוח העודף הזה ואת פערי המידע כדי להשיא את טובתם האישית על חשבון האינטרסים של החברה ובעלי מניותיה. ההצעה מבוססת, כפי שאמרתי, על עבודת מטה מקיפה ועבודת הכנה שנעשתה במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, במחלקה שעוסקת במשפט כלכלי. היא גובשה בשיתוף ובתיאום מלא עם הרשות לניירות ערך, ולאחר שיח מקיף שנעשה גם עם גורמים שונים בשוק הפרטי, עם גורמים באקדמיה ורגולטורים נוספים. התיקונים המוצעים נמצאים בקו אחד עם כללי הממשל התאגידי המקובלים בשווקים מפותחים שבהם מבנה השוק מבוזר, בעיקר בארצות הברית ובאנגליה, תוך התאמתם למאפיינים של השוק ולחקיקה בישראל. מכיוון שעד עכשיו הכול היה לגמרי ברור, אני אחסוך את הפירוט של פרטי הצעת החוק. יש כאן הרבה מאוד פרטים, כולם חשובים, אבל הם מאוד מקצועיים, ונדמה לי שיחייבו דיון מעמיק בוועדה. אני רק אומר לסיכום שלשינויים המוצעים תהיה השפעה על חברות בשווי שוק שמוערך כרגע בכ-176 מיליארד ש"ח. הן מהוות כ-24% משווי השוק של החברות הנסחרות בבורסה הישראלית שאינן חברות דואליות. צריך להזכיר שלא מדובר רק על משקיעים שסוחרים באופן עצמאי בשוק ההון, אלא גם על כספי הפנסיה שלנו, שמושקעים בחברות האלה באמצעות הגופים המוסדיים, וכללי הממשל התאגידי המוצעים נועדו להבטיח הגנה נאותה גם על הכספים האלה. המשקיעים בחברות ללא גרעין שליטה זכאים להגנה משמעותית באותה מידה כמו ההגנה שנותן היום חוק החברות למשקיעים בחברות עם גרעין שליטה. לנוכח המגמות הקיימות בשוק ההון, אני חושב שמדובר בהצעת חוק חשובה, שתחזק את שוק ההון הישראלי ואת האמון המשקיעים, ותשפר את היכולת של שוק ההון הישראלי להיות מנוע להשקעות, לצמיחה ולחדשנות. אני רוצה להודות למשנה ליועצת המשפטית לממשלה אמיר לוין ולצוותו, שעמלו רבות על הכנת הצעת החוק הזו, ואני מבקש מהכנסת לאשר אותה בקריאה הראשונה, בתקווה שלמרות המורכבות, אפשר יהיה להשלים במהרה את העבודה עליה ולהביא אותה אחר כך גם לקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה, אדוני השר. אז מה שאני אעשה ברשימה זה שאת מי שאני רואה אני אשאל אם הוא רוצה לדבר, ואני לא אקרא בשמות של חברי הכנסת. חברת הכנסת מירב בן ארי, ראשונת הדוברים.

להיות רגוע. אני אדבר קצר. תודה, אדוני היושב בראש. קודם כול, אתה אמרת שהאופוזיציה רוצה ללכת לישון.

חס וחלילה. אני חוזר בי מדבריי. קודם כול, אנחנו נשארים פה כדי לתמוך בחקיקה טובה.

וגם להזכיר לך, אתה חלק מהאופוזיציה. זה משפט מיותר. אז פעם שלישית אומר, אני חוזר בי מדבריי, ולא התכוונתי לזה. אם יש משהו שהאופוזיציה הזאת עושה מתחילת הכנס הזה הוא שהיא מתנהלת בצורה עניינית.

חוקים שהם חוקים טובים, אנחנו תומכים בהם גם בוועדות. זה הדבר האחרון שאפשר להגיד על האופוזיציה. אני חייבת להגיד משהו אחד. אתם עולים לפה, מדברים: אחדות,

ובמקביל אתם לא מפסיקים להסית נגד אחים לנשק, שנכנסו לאירוע מ-7 באוקטובר וסייעו למפונים וסייעו למילואימניקים, איפה שהמדינה עוד הייתה בהלם, בזמן שלקח לה להתאושש. עמית הלוי מסית נגד הייעוץ המשפטי של הכנסת. מה קורה?

מסרס את רצון הציבור? מה העניין? החוק שלך הוא חוק גרוע.

החוק שלך הוא חוק גרוע, שרוצה לאפשר למנכ"ל משרד חינוך,

אני מכירה מצוין. הייתי מעורבת בו, תאמין לי. בעיקר הייתי מעורבת כדי לוודא שהוא לא עולה.

הינה, אני אומרת לך. אתה לא יכול לתת לשום מנכ"ל משרד חינוך, כן. שום מנכ"ל,

גם לא בממשלה שלנו או שלכם, לפטר מורה. זה לא עובד ככה. כל המנכ"לים יכולים לפטר. כל המנכ"לים במשרדי הממשלה יכולים לפטר פיטורים מינהליים על אי-התאמה.

החוק שלך גרוע.

תאמרי "להסית". אל תאמרי "להסית". תלמד לעבוד בכנסת. תלמד לפחות, להסית, זה מה שאת עושה עכשיו.

אני אגיד משהו על הח"כית שיושבת לידך. דווקא אני אגיד עלייך משהו טוב. הינה, לפחות היא הצליחה להעביר היום חוק בקריאה שנייה ושלישית, כי היא ישבה העם הייעוץ המשפטי והבינה. אני אומרת לטובתך. אתה יושב עם הייעוץ המשפטי. ותאמינו לי, יש לנו ויכוחים בלי סוף. עובדה שאישרתי את כל ההסתייגויות, עובדה שלא הצבענו נגד, כי כשמבינים את הרציונל ומבינים את ההיגיון, לא צריכים להתנגד. החוק שלך, לא סתם חבר הכנסת יוסף טייב, יו"ר ועדת החינוך, מתנגד, יוסי טייב,

וכל הייעוץ המשפטי. תלמד לעבוד בכנסת, ותפסיק לחשוב שאתה יודע הכול,

יש לי חדשות בשבילך, עמית הלוי, לא יודע הכול. והייעוץ המשפטי של הכנסת יישאר פה גם אחרי שאתה תלך, גם אחרי שאני אלך, כי כנראה הם יודעים לעשות את העבודה. אז תלמדו להקשיב, גם, ותלמדו לעבוד בכנסת. לא יקרה לך כלום. אם לא מסכימים איתך זה הסתה,

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. כפי שאמרתי, אני עובר על האנשים שאינם נוכחים באולם. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה רוצה לדבר? מיקי מוותר. תלמד לעבוד.

בואו נתקדם, בואו נתקדם. חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי,

לא היה, לא נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת.

שלוש דקות, בבקשה. יכולת לומר נוח בשבע שגיאות, מירב בן ארי. מעולם לא טענתי שאני יודע הכול. לא כל מי שלא מסכים איתך הוא מסית. לא כל מי שלא מסכים עם מירב בן ארי הוא מסית. אל תמציאי מושגים, את לא אליעזר בן יהודה. אל תמציאי מילים ואל תמציאי מושגים בעברית. מותר לא להסכים עם היועצת המשפטית לכנסת, וזה לא הופך אותי למסית, גם אם תאמרי אלף פעם את דברי ההבל האלה. אתה מסית. גם אם תאמרי אלף פעם את דברי ההבל האלה, זה לא יהפוך אותי למסית. זכותי לבקר. ומה שקרה בוועדת החינוך בשנה האחרונה זאת שערורייה, מכיוון שהחוק הזה עובר התעללות על ידי גורמים שלא מעוניינים בו, ומשלבים ידיים עם פקידי משרד המשפטים, אדוני שר המשפטים. כל החבורה שעובדת במשרד המשפטים, אבל כולה, ללא יוצא מן הכלל, עומדת בוועדה כל השנה, תוקעת את כל המקלות בגלגלים של החוק הכי אלמנטרי, שכל ח"כ היה צריך כאן לתמוך בו, שמורה שתומך בטרור לא יהיה מורה במדינת ישראל. זה פשוט כמו שזה נשמע. אלא מה, יש גורמים שיש להם אג'נדה. אג'נדה, הייעוץ המשפטי, אגב, זה לגיטימי. הם יכולים לומר: אנחנו רוצים טרוריסטים במדינת ישראל. עכשיו אני אתן לך שני סקופים מהוועדה. סקופ ראשון: מסתבר, הלך היועץ המשפטי, אחד היועצים המשפטיים במשרד החינוך, בדק, הרי אנחנו אומרים, חבר הכנסת שירי, אנחנו אומרים שבבתי ספר ממלכתיים אין אפשרות לפיטורים מינהליים.

בניגוד למה שאמרה פה מירב בן ארי, בכל משרד ממשלתי מנכ"ל יכול לפטר פיטורים מינהליים על אי-התאמה, יכול המנכ"ל שלך לפטר על אי-התאמה. לא על עבירת משמעת, זה עניין אחר, בזה כבר צריך בית דין למשמעת, ראיות מעל לספק סביר, זה כמו פלילי. אבל פיטורים מינהליים יכול כל משרד ממשלתי, והגורם המערער הוא הנציב.

הייתה ההחרגה של ישיבת ממשלה,

ארגוני מורים וכל החברים, אמרו: מורים, לא, אין אי-התאמה למורים. באתי אני, אמרתי: רק על תחום טרור.

לא דה-לגיטימציה למדינת ישראל, זה גם היה ראוי, רק על הטרור אפשר לפטר על אי-התאמה פיטורים מינהליים. זו מהות החוק, ועל זה כולם משתוללים.

סקופ: בבית ספר ממלכתי אין את זה, כיוון שאין פיטורים מינהליים נוכח החלטת הממשלה, רק משמעת. הלך לירון ספרד, מצא: מורה ממלכתי, לפני שנתיים, חבר בארגון א-סלפיה אל-ג'יהאדיה, ארגון טרור במדינת ישראל, התארגנות בלתי חוקית. מצא אותו, אבל לא יכול לעשות איתו כלום. למה לא יכול לעשות איתו כלום? כי אין פיטורים מינהליים במשרד החינוך. אני שואל אותו בוועדה: תגיד לי, מה קורה עם המורה הזה שנתיים? הוא ככה מסתכל, מתבייש, ואומר לי: מלמד שנתיים. אני אומר לו: מה מלמד?

טרוריסט, כן. מלמד, כן. סיפור שני, עשינו בדיקת שב"כ.

כי אני לא חושב שאני יודע הכול,

אז אמרתי לשב"כ: תבדקו, אני מוכן לחכות.

חיכיתי שנה לחוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה,

שבסופה היא נתנה התנגדות שערורייתית, אבל במשך השנה הזאת חיכיתי לתוצאות של השב"כ. שב"כ בדק, בדיקה חד-פעמית, היא הסכימה, בהרב מיארה, בדיקה חד-פעמית, ומסתבר שעשרות מורים בבתי ספר פעילים בטרור. מתוכם קבוצה קטנה,

אסור לומר כמה, ממש טרוריסטים.

אני שואל אותו בסוף הדיון את הייעוץ המשפטי: מה עם הטרוריסטים שנציג השב"כ בוועדה אמר שהם טרוריסטים? מה איתם, עשיתם איתם משהו?

היועצת המשפטית הסכימה לעשות את הבדיקה בתנאי שלא יעשו להם כלום אחר כך.

יושבים היום אנשים במערכת החינוך, טרוריסטים, והכול בסדר, כי מירב בן ארי, אם לא מסכימים איתה, זה הסתה.

אם לא מסכימים עם הייעוץ המשפטי לכנסת, זאת הסתה.

יש לי חדשות בשבילך: הייעוץ המשפטי לכנסת צריך לעזור לחקיקה שלנו, לא לתקוע לה מקלות בגלגלים.

אגב, חלק עושים את זה. בוועדת החינוך זה לא ככה.

תודה רבה לחבר הכנסת עמית הלוי. חברת הכנסת יסמין פרידמן, מוותרת, חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חבר הכנסת ירון הלוי, אינו נוכח. אחרון הדוברים, ינון אזולאי, בבקשה. עד שחבר הכנסת אזולאי יגיע, אני רק רוצה להגיד, אני בוודאי שלא אגיד מה להגיד, אבל עמית, חבר הכנסת עמית הלוי,

כשאתה מדבר על הייעוץ המשפטי של הוועדה, הרי אין ליועצת המשפטית של הוועדה אפשרות להגיב, אז אני חושב שהמקום הכי טוב להשמיע את הטענות כלפי הייעוץ המשפטי של הוועדה זה הוועדה עצמה. לפחות אם היה יושב-ראש הוועדה,

כשיש את הדרג המקצועי של הוועדה הם לא יכולים לדבר מהדוכן, ולכן זאת,

זאת הייתה הטענה של חברת הכנסת מירב בן ארי. זה מה שאמרתי. ואמרתי, מה לעשות? לכן, רגע, בסדר, הבנתי אותך מצוין.

אני מכיר אותך לא מאתמול,

יושב איתך בוועדות. אף אחד לא מונע לחוקק חוקים טובים. אני שומע אותך, אני שמעתי אותך גם בוועדת המשנה. אני חושב שהמקום הטוב ביותר להשמיע את הדברים כלפי הייעוץ המשפטי זה הוועדה. אגב, לא ועדה סגורה, ועדה פתוחה. אתה מנהל ועדות באופן חסוי, יש לך ועדת משנה שמתנהלת גם באופן חסוי. המקום הכי טוב להשמיע את הטענות כלפי הייעוץ המשפטי של הוועדה זה הוועדה עצמה, ואז היועצת המשפטית של הוועדה תוכל להשיב לך. היא לא יכולה לעלות על הדוכן ולהשיב לך על הטענות בשעה 00:00, כשעם ישראל שומע אותך ולא מבין על מה אתה מדבר. תודה רבה. חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חבריי חברי הכנסת,

אני רוצה קודם כול להתייחס לדברים שאמרת וגם להתחבר. דיברת על אחים לנשק. אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד: באחים לנשק, הרב גפני ואני היינו בין היחידים שעמדנו בוועדה לתת להם 46, למרות כל קיצורי התהליכים שהיו, דווקא מהמקום של 7 באוקטובר, מה שהם יצאו ועשו.

ובכלל בימים האחרונים,

כשראיתי את האחים לנשק הולכים להתגרות, ואני לא נכנס עכשיו למצב של הגיוס,

במקום של מאה שערים,

אם אתה רוצה לשכנע, זה לא המקום שם, גם את וגם אני יודעים שאלה לא ישתכנעו, וזה לא המקום לשכנע שם. לקחת מקל, אחד מהמפגינים שם, לקחת מקל ולהכות בחרדים, ורואים את הסרטון הזה, זה לא אחים.

אני לא מסכימה, זה אולי נשק, אבל לא אחים. ואני אומר לך שהיום אני מתבייש. ואני אומר לך, אני לא מסכימה, לא, לא. אבל הצורה שבה הם מתנהלים לאחרונה, אני אומר לך, אני אומר שטעיתי במקום הזה שלקחתי, ובאמת, חטפתי ביקורת אצלנו, חטפתי ביקורת קשה על זה.

כי אני האמנתי במה שהם עושים, אבל היום הם מוכיחים לי שמה שהם עשו, מירב בן ארי (יש עתיד): מירב בן ארי (יש עתיד): אני לא מסכימה עם זה. ואני אגיד לך יותר מזה. דיברתי עם אנשים מתוכם שאמרו לי,

באו ודיברו איתי

לבוא ולעשות את זה בגלל המצב, ואמרתי להם: אני איתכם,

ואני אומר לך שלהיות ככה זה לא אחים, זה דבר אחד. הדבר השני שדיברת עליו, דיברת פה כשדיברו על הייעוץ המשפטי של הכנסת. אני רק רוצה להגיד לך: אני לא יודע, עמדו פה קודם שני חברי ליכוד.

הוא יוציא כותרות בעיתונים נגד חבר הכנסת

עמית, אני אגיד לך הצעה שלי כחבר:

סיסמאות שבסוף לא תוכל לעמוד בהן,

הרי כולנו זעקנו על הייעוץ המשפטי של הממשלה, אני לא איכנס, טובה או לא

הכנסת מיכאל ביטון וגם של מבקר המדינה, שפנה אליי בעניין הזה והעלה, בעצם כולכם העליתם נושא חשוב, אבל אני חייב לומר, לא נקי מהתלבטות ומבעיות. הצעת החוק מבקשת להגביל את שכר הטרחה של עורכי דין וחברות מימוש זכויות בתביעות לתגמולים של נכי צה"ל, משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה. על פניו, הדבר הזה נשמע מאוד הגיוני. הגבלת שכר טרחה בתחום הביטחון הסוציאלי היא הסדר מקובל בדין הישראלי. היא קיימת בתחומים שונים, כמו זכויות ניצולי שואה, ואני חושב שבכלל במצבים כאלה, כאשר מדובר באנשים שיש להם מוגבלויות רפואיות או תפקודיות, לפעמים בעיות נפשיות, יש להם קושי לקבל החלטות כלכליות מושכלות, נמצאים במצב של מצוקה, כל הדברים האלה הם בוודאי פתח מסוכן לניצול, ובהחלט מצדיקים מצב שבו תהיה התערבות של המדינה והגנה עליהם, ובוודאי כאשר היחסים במצבים האלה הם הרבה פעמים לא שווים, אל מול עורך דין שהוא גם בעל מקצוע, גם בעל ידע בהקשרים שאותו נכה או נפגע מתקשר איתו בהסכם ייצוג. הבעיה הזאת קיבלה ביטוי מייד בימים הראשונים של מלחמת חרבות ברזל, עם כל מיני מקרים מצערים של עורכי דין שאפילו הסתובבו בבתי חולים והחתימו אנשים על הסכמי שכר טרחה. גם מבקר המדינה, שכנראה קיבל תלונות בעניין הזה או היה עד לזה בעצמו, פנה אליי בעניין הזה וביקש להסדיר את הנושא. אבל צריך לומר שהדבר הזה, שנשמע בשמיעה ראשונית טריוויאלי וכמעט ברור מאליו, הוא הרבה יותר מורכב, משום שיש חשש שמציאות של הגבלת שכר טרחה תוציא מהשוק את עורכי הדין הטובים יותר. במצבים מסוימים זה עלול לגרום למצב שדווקא פוגע בייצוג, מכיוון שיש מצבים שאולי טוב לשלם קצת יותר,

אבל עורך הדין יביא בסוף תוצאה כזאת שבחשבון הכולל, אותו אדם שמבקש לקבל את זכויותיו יקבל באמת זכויות הרבה יותר משמעותיות. אני מוכרח לומר שאני חושש מזה. והשאלה היא איך,

אפשר לייצר מנגנון שימנע מצד אחד שכר טרחה מופרז, ומהצד השני לא ימנע ייצוג או יפגע באיכות הייצוג שתתקבל. אז למה לא להגביל את האחוזים? זה באחוזים, זה תמיד באחוזים, אבל השאלה איפה את שמה את הרף.

אני אתן לך דוגמה, יכולים להיות מקרים שהנכות בהם היא יחסית נמוכה, ואז יכול להיות שבחשבון הכולל היכולת לקבל ייצוג טוב במגבלת אחוזים מסוימת תביא לתוצאה שלא יהיו עורכי דין באמת, לפחות מהמובילים, שיסכימו לקחת ייצוג כזה, ולקוחות כאלה יצטרכו להתפשר. זה יכול ליצור מצב שגם המוטיבציה של עורך הדין ובאמת היכולת שלו להקדיש את הזמן וכו' זה ברור, יש תמיד הלימה בין גובה שכר הטרחה שמשולם בסוף לבין, אני אומרת, שהחוק הזה לא יתהפך בסוף על מי שהכי צריך. נכון, נכון. ולכן אני חייב גם לומר שגם ארגון נכי צה"ל, ששוחחתי איתם בעניין הזה, היו להם הרבה השגות והסתייגויות מעצם הרעיון, ובוודאי מהאופן שבו הוא צריך להיות מיושם. אני לא איכנס לפרטי המסלולים שמוצעים כאן, אני חושב שזה לא יהיה נכון. אני כן אומר שכרגע ההצעה מדברת על הגבלת שכר טרחה שתחול רטרואקטיבית מ-7 באוקטובר, כדי שאם באמת החוק הזה יעבור, להגן על נפגעי המלחמה. גם זה הסדר לא פשוט, שיחייב באמת בחינה לעומק בוועדה. אני שומעת שאתה מסתייג. אני אומר בצורה ברורה. אני הרגשתי חובה וצורך להביא את החוק הזה לקריאה הראשונה, אני חייב לומר, במידה רבה גם בגלל הפנייה של מבקר המדינה, שחשבתי שלא נכון להתעלם ממנה. אבל בעיניי יש בהחלט מקום לקיים בזה דיון עומק בוועדה, לשמוע את כל הגורמים. אני בכלל לא יכול להיות בטוח, אני אומר את זה בכנות, זה בדרך כלל דבר נדיר שמישהו מביא הצעת חוק ואומר: תשמעו, אני מביא אותה, אבל אני חושב שהיא באמת מחייבת העמקה נוספת. אבל אני אומר את זה בגילוי לב. אני חשבתי שדווקא השכל הקולקטיבי שיש כאן בכנסת יכול להביא אותנו לתוצאה נכונה, ולכן אמרתי, נעשה את המיטב במה שאנחנו יכולים להביא, את ההצעה שנראית כרגע בעיניי ובעיני גורמי המקצוע במשרד אצלי כהכי נכונה, עם כל ההסתייגויות ועם כל סימני השאלה, ואני חושב שבוועדה יהיה צריך לקיים באמת דיונים מעמיקים על השאלה אם בכלל לעשות את זה, ואם כן איך בדיוק לעשות את זה ובאיזה מדרגות. אני מוכרח לומר שבמובן הזה אני בהחלט חושב שלא יהיה נכון שהממשלה תכפה פה עמדה, אלא הרבה יותר נכון בעיניי שבאמת בסוף תנסו בוועדה להגיע להסכמה כזאת או אחרת, כולל אפשרות שבסוף המסקנה תהיה שהתועלת קיימת, אבל יכול להיות שהנזק הוא יותר גדול, וכדאי בסוף לקבל את העמדה של אלה שחושבים שבכלל עדיף להימנע מהעניין הזה. אבל לטעמי נכון באמת שהדבר הזה יידון בוועדה לעומק. נכון היה שלא להתעלם לא מהעמדה של מבקר המדינה ולא מהעמדות ששיקפו פה חברי הכנסת מלול וביטון, ולכן, למה זה ועדת עבודה ורווחה ולא חוקה? ולכן אני מביא את ההצעה. איזו ועדה זו החלטה של הכנסת. אני לא מתערב בזה. צריך ללכת לוועדת חוקה.

עולמות התגמולים הם בדרך כלל בעבודה,

עולמות עריכת הדין הם בדרך כלל בחוקה. אבל זו באמת החלטה של הכנסת שאני לא מתערב בה. אני בטוח שבשתי הוועדות תיעשה עבודה מקצועית ורצינית. ולכן אני מבקש מהכנסת כרגע לאשר את החוק בקריאה הראשונה, ולגבי ההמשך, כפי שאמרתי, נמתין למה שיקרה בדיוני הוועדה.

תודה רבה, אדוני השר.

דיון דומה היה בוועדת העבודה והרווחה כשאנחנו דנו בחוק פיצוי למשפחות של החטופים. בשל הגבלת שכר טרחה.

זה לא בדיוק היה חוק, אבל הסוגיה הזאת עלתה,

כאשר יש מקרים שבהם אתה צריך להוכיח את הזכאות, ואז בעצם זה מונע לקחת עורך דין שיכול לקחת שכר טרחה גדול מזה. נעבור לדיון אישי. אני אעשה כמו שעשיתי בפעם שעברה. מי שלא נוכח, אני לא אקרא בשמו. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, בבקשה. אני נועל את רשימת הדוברים בשלב זה. השר השאיר לך דקה וחצי, אם אתה רוצה קצת להרחיב בדבר הזה.

אני אתחשב בדברי השר, שגם שיבח את פעולתך בנושא של החוק. בבקשה. השר לוין, תודה שקידמת את החוק. אני רוצה לספר לך על גלגולו של החוק הזה. קודם כול, ביהדות כתוב: מגלגלים זכות על ידי זכאי. אז כנראה הייתי צריך לחכות חמש שנים שאתה תתמוך בחוק הזה, והזכות של כולנו, שנביא אותו לידי סיום. ואני אתייחס גם לשאלות ולדאגה ממרכיבים בחוק. לפני חמש שנים נהייתי חבר כנסת. חייג אליי חייל שלי במילואים מגולני, מוסקוביץ', הלוחם הגיבור: איפה אתה? בחוץ לארץ. מה קרה? בן ארי, תקשיבי לי. בן ארי, גולנצ'יקית, מש"קית ת"ש.

קצינת חינוך בגולני. מוסקוביץ' מתקשר אליי, חייל שלי בגולני, לפני חמש שנים, ואומר לי, אריה? ואללה, לא. אומר לי: המפקד, ברחתי מהארץ. למה? יש לי חובות לעורך דין.

אני הלום קרב, והוא ייצג אותי והוא דורש ממני מאות אלפי שקלים על הייצוג.

הוא אומר: זכיתי באחוזי נכות, הוא חישב את התשלומים שאני אקבל כל החיים, ומזה הוא לוקח 30%, וזה יוצא 200,000 שקל, ואין לי שקל, והוא תבע אותי. ברחתי מהארץ. מוסקוביץ'. הבאתי את החוק להגבלת שכר טרחה. בדקתי את הנושא, מה גיליתי? שיש הגבלת שכר טרחה עבור ייצוג של ניצולי שואה, שיש הגבלת שכר טרחה עבור תאונות בביטוח לאומי, רק על נכי צה"ל אין הגבלת שכר טרחה. שאלתי למה, אמרו: זה מצב מיוחד. והתחלתי לטפל. מלול, אתה הצטרפת לחוק הזה.

אתה הצטרפת לחוק שלי. אנחנו מדברים על החוק. אתה פה שנה בכנסת, אני, חמש שנים החוק הזה קיים. אני גאה, אז בוא תקשיב לפחות. לפני חמש שנים עשינו כנס, מיכאל,

זה לא אומר שאתה צריך להיות בריון. בכנסת למען הלומי קרב ונכי צה"ל, והבאנו את החוק וקיבלנו התקפה של קבוצת עורכי דין שהתפרנסה מנכי צה"ל, והם עשו סיכול ממוקד ולחצו עלינו, ולא הצלחנו להביא את החוק הזה בקריאה טרומית בכנסת, והדבר הזה המשיך להתגלגל. לא מזמן הגיע בחור, נקרא לו שמעון, שהיה גם הוא נכה צה"ל, של מלחמת לבנון השנייה, נפצע בכפר בלבנון, עבר אירוע קשה, לא הכירו בפציעה שלו, סחב פוסט-טראומה. עורכי דין ניצלו את מצבו, החתימו אותו על שכר טרחה, גם כן היוון קדימה של הכסף. רק עמותה צדיקה ואנשים טובים הוציאו אותו מהמשבר. אגב, מוסקוביץ' אני רוצה להגיד משהו אחד, לא היה לי עורך דין שייצג אותו. ביקשתי מפרופ' אלבשן: תייצג אותו חינם. לא רק שהוא ייצג אותו, הוא נסע לחוץ לארץ.

ישב איתו בחוץ לארץ, הביא אותו לארץ. הוא עשה את זה חינם. הבאנו את החוק הזה וחיכינו חמש שנים, והחוק הזה יגן על נכי צה"ל והלומי קרב שלא יעשקו אותם. ואנחנו עשינו עוד דבר: הלכנו לתקציב בוועדת החוץ והביטחון ודרשנו לראות כסף לסיוע בשכר טרחה להלומי קרב ונכי צה"ל. שמנו שם 40 מיליון שקל.

אני צריך ממך את העזרה שה-40 מיליון שקל המאושרים האלה לא ילכו לפח. ללא משרד המשפטים, לא נמצא מנגנון של סיוע בשכר טרחה לנכי צה"ל. אני חייב את העזרה במימוש של הדבר הזה. מצד אחד לא יגנבו להם כסף, ומצד אחד שמנו בתקציב 40 מיליון שקל, אבל זה עדיין לא בביצוע. זה אושר בשבועות האחרונים. מיכאל, לסיכום, משפט אחרון.

אני רוצה להודות ליושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ,

בדרך כלל תודות זה אחרי שנייה-שלישית.

יבגני, היושב-ראש,

אופיר כץ כבר אישר את החוק שלי בוועדת שרים ובטרומית והגיע לוועדת העבודה. לא שמעת ציניות בדבריי? לא, אז אני אומר, ברור שאני מצטרף. אופיר כץ הביא את החוק שלנו בטרומית, בהסכמות, בוועדת שרים, והכלל היה שלא נביא אותו בלי הסכמה בממשלה.

אני רוצה להודות לך, השר, שהבאת את החוק. אני מתחייב בפניך שנעשה את העבודה בוועדת העבודה ונדייק אותו ונעשה אותו נכון, ונעשה את זה אפילו בפגרה, כמה שיותר מהר. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון. חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת? רוצה לדבר, מירב? מוותרת, אוקיי. חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חבר הכנסת אריאל קלנר, מוותר, חבר הכנסת עמית הלוי, עמית, אתה רוצה לדבר?

כמה שניות, אתה חושב? אז מבחינתי אתה מוותר, נכון?

טוב, מי עוד יש לנו? חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת נאור שירי, מוותר. אם כך, שאר חברי הכנסת אינם נוכחים באולם. שר המשפטים, רוצה לסכם? אוקיי.

אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק הגבלת שכר טרחה (תביעות לתגמולים והטבות של נכי כוחות הביטחון, נפגעי פעולות איבה ומשפחות שכולות), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. אנחנו נעבור להצבעה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק הגבלת שכר טרחה (תביעות לתגמולים והטבות של נכי כוחות הביטחון, נפגעי פעולות איבה ומשפחות שכולות), התשפ"ד 2024, לוועדת העבודה והרווחה

בעד, 16. מישהו לא הספיק להצביע? אין לי בעיה לרשום אותו.

טוב, אז בעד,

אני קובע כי הצעת החוק הגבלת שכר טרחה (תביעות

התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת העבודה והרווחה לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. אין מישהו שמתנגד, אז זה יעבור לוועדת העבודה והרווחה.

, עשר דקות לרשותך, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשם משרד האוצר, אני מציג כאן את הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (קרן כספית וקרן מועדים קבועים), 2024. החוק שמונח בפניכם הוא בשורה לציבור, ובעיקר למשקי הבית. בשנתיים האחרונות ריבית בנק ישראל עלתה באופן משמעותי, לצורך ריסון האינפלציה. כתוצאה

הריבית שמשקי בית משלמים לבנקים על האשראי וההלוואות עלתה במידה ניכרת, אבל מצד שני, הריבית שהבנקים משלמים לכולנו על הפיקדונות עלתה הרבה הרבה פחות. למה זה קורה? בעיקר בגלל היעדר תחרותיות במגזר הבנקאי. בשנים האחרונות נעשו צעדים משמעותיים להגביר תחרות במערכת הבנקאית: הפרדת חברות כרטיסי אשראי מהבנקים הגדולים, הסרת חסמים להקמתם של בנקים דיגיטליים והעברת רפורמת הבנקאות הפתוחה, בחוק ההסדרים האחרון הועברה רפורמת שירותי תשלום, שתכניס תחרות לשוק התשלומים ותביא לכאן חברות בין-לאומיות חדשניות, בנקים חויבו לשלוח סמ"ס אחת לחודש המפרט את העמלות והריביות הנגבות מהאזרח. כצעד משלים לרפורמת שטרום,

הופרד גם הנושא של חברת כרטיסי אשראי כאל מבנק דיסקונט, ולאחרונה הוטל תשלום מיוחד על בנקים בשנים 2025-2024 בשל רווחים חריגים מעליית הריבית. החוק הזה מצטרף לצעדים האלה ונועד להכניס תחרות גם לתחום הפיקדונות, באמצעות הסרת חסמים רגולטוריים למוצר שהוא הדומה ביותר לפיקדון בנקאי, קרנות כספיות. קרנות כספיות הן קרנות נאמנות נזילות,

המציעות תשואה דומה לריבית בנק ישראל. הקרנות הכספיות נפוצות מאוד בעולם המערבי, אבל בישראל הרבה פחות. החוק שמקדם משרד האוצר יחד עם רשות ניירות ערך ינגיש את המוצר הזה אל הציבור הרחב, יאפשר לקרנות הכספיות להציג תשואה צפויה וירחיב את הגורמים המורשים להפיץ קרנות כספיות ללקוחות. כך יוכלו משקי בית ליהנות ממוצר תחליפי לפיקדון בנקאי, ולעיתים אפילו עדיף עליו, שמעניק ריבית גבוהה ושומר על ערך הכסף תוך סיכון נמוך מאוד ובנזילות גבוהה. אבקש מחברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק ולהעבירה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לשר עמיחי שיקלי. אני ברגע זה נועל את רשימת הדוברים. חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר. מי עוד נוכח באולם? חבר הכנסת אריאל קלנר, מוותר, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח. אם כך, אין יותר דוברים חברי הכנסת שנוכחים באולם. אני מבקש, מי שרוצה להצביע נא לשבת במקומות. השר לא מסכם, נכון? השר שיקלי, אתה לא מסכם? אפשר לעבור להצבעה? אוקיי, אז אנחנו נעבור להצבעה. נעבור להצבעה על הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (קרן כספית וקרן מועדים קבועים), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. נעבור להצבעה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (קרן כספית וקרן מועדים קבועים), התשפ"ד 2024, לוועדת הכספים נתקבלה. בעד שמונה, אפס מתנגדים, אני קובע כי הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (קרן כספית וקרן מועדים קבועים), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת הכספים לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. רבותיי, הנושא

בשונה משירותים המפורטים בתוספת השלישית לחוק האמור, הניתנים על ידי המדינה. שירותים רפואיים החורגים מסל הבריאות מוענקים לנפגעי העבודה במסגרת הסכמים שעליהם חתם המוסד לביטוח לאומי עם קופות החולים מכוח חוק הביטוח הלאומי. ביום ז' בתשרי התשפ"ג, 2 באוקטובר 2022, התקבלה החלטת ממשלה לעניין העברת האחריות הביטוחית בכל הנוגע למכשירי שיקום וניידות מהמדינה לקופות החולים, אשר משמעותה כי מכשירי שיקום וניידות יינתנו במסגרת שירותי סל הבריאות המסופקים על ידי קופות החולים. בהמשך להחלטה זו הותקן צו ביטוח בריאות ממלכתי, שלפיו שירותים של מכשירי שיקום וניידות הניתנים כיום על ידי משרד הבריאות יועברו לסל שירותי הבריאות המפורט בתוספת השנייה לחוק, כך שהאחריות לאספקתם תוטל על קופות החולים. הצו האמור ייכנס לתוקפו החל מיום כ"ב באדר ב' התשפ"ד, 1 באפריל 2024. במסגרת החלטת הממשלה האמורה, וכדי לשמור על רמת מתן שירותים בתחום זה שזכו לה נפגעי עבודה עד עתה, הוחלט כי יתוקן הסעיף האמור בחוק הביטוח הלאומי כך שההחרגה האמורה בסעיף זה לעניין שירותים הכלולים בתוספת השנייה לחוק לא תחול לעניין אספקת מכשירי שיקום וניידות לנפגעי תאונות עבודה, ולגביה תמשיך לחול ההסדרה הקיימת מתוקף ההסכם שנחתם בין המוסד לביטוח לאומי ובין הקופות החולים מכוח סעיף 61 לחוק הביטוח הלאומי. זהו, עד כאן. אבקש מחברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק ולהעבירה לוועדת כספים. תודה רבה, אדוני השר. מישהו מהנוכחים באולם רוצה לדבר בדיון האישי? אם לא, אז אנחנו, לפחות תן לשר לרדת. לא, הוא סיים. השר לא מצביע. אם כך, מי שרוצה להצביע, נא לשבת במקום. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 245) (העברת האחריות הביטוחית בתחום מכשירי שיקום וניידות מן המדינה לקופות החולים), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. נא להצביע. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 245) (העברת האחריות הביטוחית בתחום מכשירי שיקום וניידות מן המדינה לקופות החולים), התשפ"ד 2024, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, שמונה,

אני קובע כי הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 245) (העברת האחריות הביטוחית בתחום מכשירי שיקום וניידות מן המדינה לקופות החולים), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון,